כדי להשיב על שאילתה דחופה מס' 120 מאת חברת הכנסת מיכל רוזין. הנושא: אזבסט במתקני צה"ל. בבקשה, גברתי תקרא את נוסח השאילתה. צהריים טובים. נודע לי שבכמה בסיסים בצה"ל, ואני חייבת לומר שבימים האחרונים אני מקבלת עוד ועוד עדויות, יש אזבסט מתפורר. מדובר בגגות של מבנים ישנים, מחסנים, מוסכים וכדומה. הדבר מסוכן לבריאות, מנוגד לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ולמרות ההתראות הוא אינו מפונה. אני רוצה לשאול: 1. בכמה בסיסים קיימים עדיין גגות אזבסט מתפוררים? 2. האם חיילים נמצאים במבנים או בקרבתם? 3. מה ייעשה לפירוק מבנים אלו? תודה.

רק לצורך התיקון בפרוטוקול, השאילתה היא מס' 220. בבקשה, סגן השר ישיב.

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק מתיר שימוש קיים באזבסט צמנט המתוחזק

צה"ל על אי-דיווח על מבנה עם גג אזבסט מתפורר. אני יודעת שמאז כבר יש תוכנית חומש, שגם תוקצבה על-ידי הצבא, מכיוון שאולי הציבור לא יודע, אבל כאשר מפנים גגות אזבסט צריך לפנות את הבסיס, צריך להרחיק את האנשים כדי להגן על חייהם בעצם, וכמובן יש לזה עלות תקציבית מאוד גבוהה. יש תוכנית חומש של הצבא, שגם תוקצבה, שהייתה אמורה כבר להסתיים.

יש לי פה רשימה של בסיסים, שקיבלתי עדויות, וכל אחד מאתנו יכול לדבר ומכיר מספיק אנשים שמסתובבים בבסיסי צה"ל, בין שהם משרתים, בין שהם חיילי מילואים ואזרחים עובדי צה"ל וכדומה, וודאי שיש גגות עם אזבסט, חלקם מתפוררים. אנחנו לא צריכים לחכות לאסון כפי שהיה בבסיס בחיפה על מנת שיפנו את הגגות, מכיוון שברגע שזה מתחיל להתפורר הסכנה של התחלואה כבר קיימת.

חיילים שאנחנו שולחים לשרת שירות חובה, ואנחנו מכריחים אותם, זו לא בחירה שלהם, לשהות במבנים שמסכנים את חייהם, לאחר שיש כבר תוכנית חומש של הצבא, לאחר שזה כבר תוקצב, תוקצב כבר,

ב-2013, אם אני לא טועה, תקצוב מלא של הצבא בתוכנית שלו. מדוע הדברים עדיין לא מקוימים? מדוע מחכים שיקרו אסונות על מנת באמת לטפל אז במקרה? בואו נקדים תרופה למכה. כבר יש תוכנית, כבר יש תקציב, צריך לקיים אותה.

גם לחבר הכנסת דב חנין יש שאלה נוספת לסגן השר, ואז סגן שר הביטחון ישיב. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להצטרף לשאלתה החשובה של חברת הכנסת רוזין, ורק לתקן נקודה אחת קטנה: האסון כבר מתרחש, אבל מאוד מאוד קשה לראות אותו. הנזקים של אזבסט מתפורר הם לא איזה משהו דרמטי ומיידי שאנחנו יכולים לאבחן באופן מיידי, אלא הם ניכרים לאחר שנים, והם קשים מאוד מאוד מאוד. לכן, אדוני סגן השר, שאלתי היא: האם יש תוכנית עם לוחות-זמנים, אנחנו הרי מדברים על המחנות ועל המתקנים הישנים. במתקנים חדשים, במחנות חדשים, בוודאי הבעיה הזאת איננה קיימת. אבל כיוון שיש לא-מעט מחנות ומתקנים ישנים, האם יש לכם תוכנית עם לוחות-זמנים, מתי אתם תוכלו לחזור אלינו כאן לכנסת ולהגיד, אין בעיה של גגות אזבסט במחנות ובמתקני צה"ל? תודה, חבר הכנסת חנין. בבקשה, אדוני סגן השר. כפי שאמרתי קודם, אין בשום מקום במחנות צה"ל מבני אזבסט מתפורר, אתה רוצה את השמות? רגע, שנייה. אין בשום מקום מבני אזבסט מתפורר שמהווים סכנה למי שנמצא בתוך המבנה.

יש בהחלט מבנים ישנים שזקוקים לפינוי, וצה"ל מפנה אותם בזמנם. אין לי כרגע תוכנית עם לוחות-זמנים מיידיים, כפי שביקש חבר הכנסת דב חנין. אני מוכן לבדוק אם יש תוכנית מדויקת, אבל בבירור, צה"ל מקפיד. בכל מקום שבו מתחיל להיות החשש הראשוני, צה"ל מפנה את המקום, מגדר אותו, משלט אותו ומרחיק את כל, בית-ליד, ג'וליס, דדו, רשימה שלמה.

אני אתן לך עוד כמה, אני לא אמרתי שאין בסיסים עם אזבסט, שימי לב היטב. יש, מי בודק את זה? מי בודק שזה לא מתפורר? אין אזבסט מתפורר. חיילים וקצינים מעידים שזה מתפורר. אני מצטער.

אמונה עלי תשובת צה"ל. אין בשום מקום מבנה, אמונים עליך גם נבחרי ציבור היודעים? בוודאי. יש בסיסי צה"ל שבהם יש גגות אזבסט שמתפוררים. אם יש לך רשימה מדויקת של מבנים, אני,

תקשיבי לי טוב, בבקשה. אם יש לך רשימה של מבנים עם אזבסט מתפורר, רק על זה אני מדבר. אם יש כזו, תעבירי אלי את הרשימה, העברתי למשרד הביטחון, כולל תמונות. אני מבקש שתעבירי אלי. אני עכשיו עומד לפנייך. תעבירי אלי, ואני מבטיח לך שתקבלי תשובה בימים הקרובים. תודה רבה. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן ולשואלים. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 216 מאת חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. הנושא: חוסר יעילות ואכיפה של האוצר בשוק הדיור. אפשר גם לברך אותך, זאת הפעם הראשונה שאת שואלת שאילתה. אני עדיין בפעם הראשונה. את בסבב פעמים ראשונות. בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. קודם כול אני רוצה להודות לך, כבוד היושב-ראש, על שאישרת לי את השאילתה. אני יודעת שזה לא קורה הרבה. תודה רבה על העזרה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד סגן שר האוצר, השאילתה היא: חוסר יעילות ואכיפה של האוצר בגביית מסים בשוק הדיור לשכירות. לאחרונה פורסם בכלי התקשורת שכשליש מבעלי הדירות מעלימים מס בגין השכרתן. רשות המסים ומשרד האוצר מחפשים מעלימי מס ברשתות הפייסבוק ובאתרי אינטרנט כמו "יד2". רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. מה מתכוון משרד האוצר לעשות כדי לגבות מסים מהמשכירים, ובכמה כסף מדובר? תודה, חברת הכנסת מלינובסקי. בבקשה, סגן שר האוצר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, הנתונים שפורסמו בתקשורת מתייחסים לתוצאות של מבצעי הביקורת האחרונים שעורכת רשות המסים מעת לעת, כחלק מפעילות האכיפה לאיתור מעלימי מס בקרב משכירי דירות לטווח קצר. הנתון מתייחס לשיעור המעלימים מקרב האוכלוסייה שנבדקה במבצע. מתוך מטרה להביא לשוויון בנטל תשלום המסים, רשות המסים פועלת בהצלחה בדרכים אלה ואחרות על מנת להרחיב את בסיס המס, בין היתר בתחום הנדל"ן.

נהרי, אני חוזר בגללך. לא בשבילך, בשבילה. מתוך מטרה להביא לשוויון בנטל תשלום המסים, רשות המסים פועלת בהצלחה בדרכים אלה ואחרות על מנת להרחיב את בסיס המס, בין היתר בתחום הנדל"ן. פעילות זו נושאת פירות והביאה לצירופם של עשרות-אלפי חייבים בדיווח לרשות ותשלום המסים המתחייבים.

בסך הכול אנחנו רוצים שישלמו מס אמת. שאלה נוספת לחברת הכנסת מלינובסקי. אני חייבת להגיד לך שזו הייתה אמנות של תשובה, זאת אומרת לא ענית לי כלום. תודה רבה. אני שמח שאני אמן.

לא שמעתי, ניסיתי להתרכז ולשמוע נתונים, אבל נראה שאני אלמד את זה בהמשך דרכי.

הוא סגן שר ותיק מאוד. שום דבר כבר לא מפתיע אותו. אני הייתי רוצה לשמוע על כמה כסף מדובר בסך הכול, כי יש נתונים לכאן ולכאן, וזה בסך הכול מסים שלנו, שאנחנו רוצים להפנות לדברים אחרים גם מאוד חשובים. האם לדעתך זה תקין שיש מבצע מפה לשם ומחפשים אותם דרך אתרי אינטרנט? ולמה לא עושים דבר פשוט, הצלבה של מאגרי מידע? במדינת ישראל יש מאגרי מידע, למה לא מחפשים אותם דרך הצלבה, למצוא אנשים שמחזיקים דירות ולא משלמים מסים? זה מאוד פשוט עכשיו בעידן הטכנולוגיה של היום. תודה רבה. רשות המסים ויחידות המודיעין שלה, יחידות רשות המסים, פועלות במגוון כלים, מובן שהם חוקיים לחלוטין, והם מצליחים להגיע לא לכל מעלימי המס, כי עדיין יש הון שחור גדול בישראל, אבל יש שם תוצאות יפות מאוד וברוכות מאוד. את רואה את זה גם בתוצאות של הגבייה ממסים. לגבי מספרים, כמה בדיוק נגבה בכל מבצע, זו כבר שאלה יותר מורכבת, על זה כבר צריך להפנות שאילתה,

למר משה אשר, יושב-ראש רשות המסים, מנהל רשות המסים, והוא יענה לך. אם זה במסגרת החוק וזה לא במסגרת של חופש המידע, תקבלי תשובה מלאה. אני ממליץ, ואני גם אגיד לו שאמרתי לך את השיטה לפנות אליו ישירות. אם תרצי ואם זה חוקי, הוא ייתן לך. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו עוברים לנושא הבא, סגן שר הפנים משולם נהרי יעלה לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 217 מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, והנושא הוא: הצטרפות חובה למאגר הביומטרי. נו, ממאגר מידע למאגר מידע. גם חבר הכנסת דב חנין מעוניין לשאול שאלה נוספת, וגם חבר הכנסת חיים ילין. גברתי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, עם כניסת השר דרעי לתפקידו, הוא הכריז על הארכת הפיילוט בפעם השנייה על מנת לבחון את סוגיית המאגר הביומטרי. בימים האחרונים, ממש לאחרונה, הוא הצהיר בתקשורת שהחל מהשנה הבאה, מ-2017, ההצטרפות למאגר תהיה חובה, ולמעשה בפעם הראשונה ביטא את עמדתו בנושא. ברצוני לשאול: 1. מה יכיל המאגר? האם הוא יהיה מאגר טביעות אצבע או רק צילומי פנים? 2. מה הם הצעדים שננקטו בחצי השנה האחרונה, מאז נכנס השר לתפקידו, לבחינת נחיצות המאגר, בדגש על המאגר ולא על התיעוד?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לשאלתך הראשונה, שר הפנים הצהיר לאחרונה, כי החל מ-1 בינואר 2017 יונפקו תעודות זהות ודרכונים ביומטריים. בנוסף הבהיר השר כי יוקם, לצד התעודות הביומטריות, גם מאגר ביומטרי. המאגר נחוץ על מנת לוודא כי לכל אדם אכן תונפק אך ורק תעודה אחת, ובזהותו האמיתית. תכולתו של המאגר טרם הוכרעה, והשאלה אם הוא יעבוד על-ידי זיהוי תווי פנים או ישלב גם טביעות אצבע עדיין נבחנת. החלטתו של שר הפנים בנושא תתקבל בשבועות הקרובים. לשאלתך השנייה, שר הפנים, מאז כניסתו לתפקיד, עסק בנושא המאגר הביומטרי ובחן אותו על כל היבטיו ומכלוליו. שר הפנים נפגש עם קבוצות רבות ודן עמן בנושא המאגר הביומטרי, קבוצות אשר כללו, בין היתר, את הרשות הביומטרית, אנשי מערכת הביטחון וקבוצות המתנגדות למאגר הביומטרי. בנוסף ערך השר סיור במתקני הרשות הביומטרית, גם אני הצטרפתי, אשר נועד לעמוד מקרוב על טיבו ויכולותיו של המאגר ותהליכי העבודה ברשות הביומטרית. תקופת המבחן הוכיחה מעל לכל ספק כי המאגר הביומטרי נחוץ ומהווה חלק בלתי נפרד מפרויקט התיעוד הלאומי הביומטרי. המאגר מאפשר את מתן האמון במציג התיעוד ואת מהימנות התיעוד. לצורך הקמת המאגר ואבטחתו הוקמה רשות ייחודית, והמאגר מאובטח בסטנדרטים הגבוהים ביותר, גם לנו היה קשה להיכנס וגם לנו היה קשה להסתובב שם במקום: 1. נתוני המאגר אינם חשופים לרשת האינטרנט או למקורות חיצוניים כלשהם, ומנוטרים על-ידי עובדי הרשות אשר עברו סיווג ביטחוני ואושרו באופן אישי על-ידי ראש הממשלה ושר הפנים, 2. הנתונים המצויים במאגר מוצפנים, ואינם מכילים נתונים אישיים מכל סוג. המאגר כולל אך ורק תמונת פנים ושתי טביעות אצבע ומספר מזהה מוצפן. זאת אומרת, לא תעודת זהות אלא מספר מוצפן. אין במאגר פרטים כגון כתובת מגורים, שם, שם משפחה, מספר תעודת זהות או כל נתון מזהה אחר, אדוני סגן שר האוצר, הפעם אתה מפריע לי. 3. הסטנדרטים שבהם מאובטחים הנתונים הם מן הגבוהים בעולם. פעילות הרשות מבוקרת ומפוקחת על-ידי הגורם הרלוונטי בשב"כ. רמת אבטחה זו נדרשת לצורך הנפקת מסמכי זיהוי רשמיים של מדינת ישראל. הנתונים מצביעים על זיוף של מסמכי זיהוי ישראליים רבים, ומי שיודע את הנתונים וראה אותם נדהם. זה משהו בלתי נתפס. הנתונים מהעולם מראים כי מדינות אשר חיזקו את אבטחת התיעוד חוו תופעה מוגברת של גנבת זהות. המאגר מונע את גנבת הזהות. החשש, במיוחד בימים טרופים אלו, כי תיעוד בזהות בדויה יגיע לידיים הלא-נכונות, מחייב את שר הפנים לעשות הכול כדי לייצר תיעוד חכם המבוסס על מאגר ביומטרי אשר יסייע למנוע את פעולתם של אלו המבקשים להסתייע בתיעוד מזויף או להתחזות על מנת לבצע את זממם. אבקש גם לציין כי נתונים של כ-4 מיליון ישראלים אשר התגייסו לצה"ל בשנים האחרונות מצויים במאגר צה"לי, ונתונים של כ-1.5 מיליון ישראלים, כולל עשר טביעות אצבע המשויכות לפרטיהם האישיים, ניתנים לאמריקנים על-ידי אזרחי ישראל המבקשים לנסוע לארצות-הברית. מטרתנו, בראש ובראשונה, היא ביטחונה של מדינת ישראל, ולא פחות חשוב מכך, ביטחונם האישי של תושבי ישראל. התיעוד החכם והמאגר הביומטרי יסייעו לנו להגן על זהות התושבים תוך הגנה מלאה על פרטיותם ויאפשרו לנו לעמוד במטרה זו.

תודה לסגן שר הפנים. חברת הכנסת זנדברג, שאלה נוספת. לאחר מכן, חברי הכנסת דב חנין וחיים ילין, ואז נשמע את התייחסות סגן שר הפנים. תודה רבה, אדוני, תראה, אני לא אכחיש, בין העמדה שהצגת ובין העמדה של רבים כאן בבית, שאני מייצגת אותה כרגע, ורבים בציבור, יש מחלוקת שהיא לא מחלוקת על עובדות, היא מחלוקת ערכית, היא מחלוקת של עמדות. אין חולק שאת המאגר יהיה אפשר להדליף ויהיה אפשר לפרוץ, בגלל שכל דבר אפשר להדליף ואפשר לפרוץ. אין חולק גם על זה, וזו כבר אי-מחלוקת עובדתית, שלאף מדינה מערבית אין מאגר דומה לאזרחים, לאזרחיה שלה, לאף מדינה מערבית, לאף דמוקרטיה. אין גם חולק על הפעולות שנעשו בשלוש השנים האחרונות, ובזה אני רוצה למקד את השאלה הנוספת שלי: בשלוש השנים האחרונות נעשו מאמצים מאוד גדולים מצד הרשות הביומטרית ומשרד הפנים לצרף אוכלוסיות מוחלשות, כמו חיילים בודדים ותלמידים, לעשות מאמצי שיווק אדירים, לנסות ולדחוף בכוח את ההצטרפות הוולונטרית למאגר לפני שהיא הפכה סטטוטורית, וגם לספר לנו, להרגיע אותנו,

כפי שניסית לעשות כרגע בתשובתך, שאין סכנה והכול יהיה בסדר. דבר אחד לא נעשה, והוא בדיקת נחיצות, האם יש צורך במאגר יחסית לחלופות. ואני רוצה להדגיש, אין לנו ויכוח על התיעוד הביומטרי, על התעודה הדיגיטלית שתשים עליה את נתוני הזיהוי, אנחנו בעולם מתקדם, בעולם דיגיטלי, יש לנו ויכוח חריף מאוד על המאגר, על היכולת שלנו לקחת נתונים ביומטריים מגופנו, לשים אותם במאגר סגור, שאם הוא יודלף, ופרטי המידע שנשמרים במאגר הזה אין להם תחליף, כי זה הגוף שלנו, טביעות אצבעות ותווי הפנים, שאם וכאשר הוא יודלף, וזה יקרה, כי ההאקרים ומבקשי הרעה הם תמיד חכמים יותר מכל אבטחה שלא נשים, הנזק שייגרם הוא נזק אדיר יחסית לתועלת, שעד היום לא הוכחה. ולכן השאלה היא, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, איך אתם מתכוונים לאזן את הנזק הצפוי האדיר והתועלת המאוד-מאוד קטנה, האם הערכת הנחיצות הזאת נעשתה או מתוכננת להיעשות בשבועות הקרובים, עד לקבלת ההחלטה הסופית?

תודה, חברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, חברת הכנסת זנדברג בצדק התייחסה לוויכוח הערכי שקיים, ואכן יש ויכוח ערכי, האם צריך מאגר ביומטרי כזה או לא צריך. אני חייב לומר שאני מאוד נדאגתי כשקראתי את הודעתו של שר הפנים, כי אמר שר הפנים: אנחנו נחייב דרכונים ותעודות זהות דיגיטליים, ביומטריים. זו אמירה שאין עליה ויכוח, אפשר בהחלט לעבור לתעודות זהות ולדרכונים ביומטריים. אבל תעודות זהות ודרכונים ביומטריים לגמרי לא מחייבים מאגר. הם לא מחייבים מאגר, כי הכוח של תעודה ביומטרית הוא שאפשר להשוות את התעודה מול הבן-אדם שמחזיק אותה ולראות, כשאני מזדהה בדרכון מסוים, האם זה אני, כי אני נמצא, אפשר לראות את תווי הפנים שלי, את טביעות העין, ולהשוות אותם מול מה שגלום ונמצא בתוך התעודה. זה לא מחייב הקמת מאגר. כולנו כאן בכנסת, או רובנו כאן בכנסת, נושאים דרכונים שהם דרכונים ביומטריים,

שהם דרכונים דיפלומטיים של מדינת ישראל, והם לא נמצאים בשום מאגר,

אפשר לעשות את זה. השאלה היא למה לא כל אזרחי ישראל יהיו זכאים לעשות את מה שאנחנו כחברי כנסת יכולים להיות זכאים לו. אז ישנה שאלה ראשונה, שהיא שאלת התועלת: אפשר תעודות ביומטריות בלי מאגר. הצד השני של המשוואה הוא שאלת הנזק.

אדוני בהחלט אמר לנו את עמדת משרד הפנים שאתם תעשו את הכול כדי שהמאגר לא ייפרץ. אותו דבר הפנטגון האמריקני עשה את הכול כדי שהמאגרים שלו לא ייפרצו ויגיעו ל"ויקיליקס". בכל זאת, כל התכתובות, כולל אלה שלא נמצאות ברשת, זה לא הכול מהרשת, פרצו אליהן, הן נפרצו, עברו ויצאו החוצה. זה טבעם של מאגרים במאה ה-21. כשאתה בונה עליהם חומת הגנה, מישהו אחר בונה סולם קצת יותר גבוה שיכול להתגבר על החומה הזאת. ולכן, כשמצד אחד לא ברורה התועלת, השאלה הגדולה היא למה אנחנו צריכים את הנזק. תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת חיים ילין, ולאחר מכן נשמע את התשובה. כבוד היושב-ראש, סגן השר, קודם כול אני שמח מאוד על ההחלטה של השר, סוף-סוף התקבלה החלטה. השאלה היא, קשה לי להבין איך הוא מקבל החלטה על תעודת זהות ודרכון ביומטריים בלי המאגר, ואני אנסה לנמק את מה שאני אומר. אני נגד המאגר, אבל אם הוא רוצה לעשות תעודת זהות ודרכון ביומטריים, הוא צריך לבצע אותם בצורה כזאת שהוא לא צריך את המאגר הביומטרי, כי היום יש לינק ישיר, הכול מבוסס על זה שיש מאגר. מה יקרה אם כבוד השר ישתכנע, ישמע דעות והוא לא ירצה את המאגר? אז כל תעודות הזהות וכל מה שהוא קיבל כחובה, יכול להיות שצריך להשתנות. זה, 1. הנושא השני הוא ארצות-הברית. כשאני בא ומבקש ויזה זה עניין וולונטרי,

אם אני רוצה להיכנס לארצות-הברית אז אני חייב לעשות את זה. אף אחד לא הכריח אותי להיכנס לארצות-הברית, כבוד סגן השר, אין מה לעשות. אותו דבר כל הדוגמאות שאתה נתת. אבל עוד יותר מפליא אותי,

ואנחנו בדקנו את כל הדוחות של הממ"מ: אין שום מדינה, שום מדינה שיש בה מאגר ביומטרי חובה גם לדרכון וגם לתעודת זהות. אין, אנחנו הופכים להיות הראשונים.

אנחנו יודעים להתמודד עם הטרור כבר מיום הקמת המדינה ועוד לפני, אז מה זה בשבילנו, קטן עלינו,

אנחנו המעצמה הכי גדולה בעולם, אין עלינו בכלל, אף אחד לא יפרוץ. אני אגיד לך מי יפרוץ. לא הטכנולוגיה, הבן-אדם. הרי מה זה המאגר הזה? זה לואו-טק, זה לא מחובר לשום דבר. זה כספת. אפשר להיכנס אליה ולהוציא, בדיוק כמו גנבים בלילה. בני-אדם, כמה שאתה תבוא, לא בדיוק. כמה שאתה תבוא ותסנן אותם בצורה זו או אחרת, הם בני-אדם, יש להם חולשות. בצע כסף, אנחנו ראינו. מבריחים לעזה, יהודים, בסדר? בשביל שבעצם הטילים יעופו על המשפחות שלהם. הכול אפשרי. לכן אני בא ואני אומר: תשקלו את זה שוב. אל תיתנו לטרור, אל תיתנו לבנק הזה שהוא יקר לכולנו, להיות אחד הדברים היקרים ביותר שיש לטרור בעולם.

ואני מבקש לשקול שוב את נושא המאגר. אתה שמעת פה את כל חברי הכנסת, לפחות אלה שדיברו, כולם בעד דרכון ותעודת זהות ביומטריים, אנחנו נגד המאגר. אפשר לפרוץ אותו. כמה שיגידו שיש אבטחה, אפשר לפרוץ. תודה, חבר הכנסת ילין. בבקשה, אדוני סגן השר. טוב, אני אתחיל מהנושא הערכי שאמרת, שאדם צריך להחליט אם הנתונים שלו יישמרו במאגר או לא. אנחנו כציבור,

יש השאלה האם בטובת הציבור עדיפה טובת הכלל או טובת הפרט. ומה לעשות, בציבור טובת הכלל תמיד גוברת. צריך להסתכל על הנזקים שיכולים להיות מזה שאין לך מאגר ביומטרי, אין לך תעודות זהות או דרכונים ביומטריים. המון אנשים, אני לא רוצה לנקוב במספרים, מסתובבים בזהות כפולה ומשולשת ומרובעת ומחומשת, דבר שגורם

זה לא רק הטרור, בכל שטחי החיים יכול להיות פה נזק. ומי שחושב ששר הפנים חלם, קם בבוקר והחליט מה שהחליט, טועה. הנושא הזה היה כבד-משקל. כל הדברים שנאמרו פה, כל השאלות שנשאלו פה, כל ההערות שהעירו מומחים, אנשים שבקיאים, בעד ונגד, הוא ישב והתלבט. ולא רק זה, היו גם סיורים שם, כדי לעמוד על דרכי האבטחה ולראות שאכן הסיכוי שמאגר כזה ייפרץ הוא קלוש ביותר. גם זה נבדק. אני במקרה, משרד ראש הממשלה אמר שאי-אפשר להגן על המאגר.

חיים.

מה הוא אמר? משרד ראש הממשלה, כן. שיש שם,

הוא אמר: אי-אפשר להגן על המאגר, כמו שאתם מבטיחים.

אז אני אגיד לך, אני גם הייתי שם, קיבלנו סקירה והכול. נכון שאם יקום אדם מתוך המאגר, עובד במאגר, וידליף, זה בכל דבר, זה בכל תחום, אבל בגלל זה להשאיר את כל הנושא פרוץ, אתה לא יכול. בכל דבר אתה לוקח סיכון. אבל מעבר להבטחה שיש שם אבטחה כבדה, שלמאגר עצמו לא יכול להיכנס אדם בודד, אין מושג כזה, ואני לא רוצה עכשיו לפרוט את סדרי האבטחה, אני לא רוצה לומר 100%, אבל אני אומר, הסיכוי קלוש. אבל גם, מה יש במאגר? אמרתי את זה: במאגר יש לך נתונים מוצפנים, לא מכילים נתונים אישיים מכל סוג, הוא כולל רק תמונות פנים ושתי טביעות אצבע ומספר מזוהה מוצפן, ודרך המספר הזה קשה להגיע. אין במאגר פרטים כמו כתובת מגורים, שם,

מספר תעודת זיהוי או כל נתון מזהה אחר. אתה רואה שננקטו אמצעי זהירות. המאגר זה לא כמו שמנסים לצייר, שמפשיטים את האדם וזהו, האדם הזה הוא כבר חשוף לגמרי. אבל הנזק שעומד ממול ושמהווה סכנה לישראל בהרבה תחומים הוא כבד.

תודה לסגן שר הפנים משולם נהרי ולכל השואלים. השאילתה האחרונה היא שאילתה מס' 219, היא מופנית לשר התקשורת, מאת חברת הכנסת רויטל סויד. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין לעלות לדוכן על מנת להשיב. נושא השאילתה: הוספת ערוצי ספורט בתשלום. חבר הכנסת חנין,

בבקשה, גברתי. בניגוד להבטחות קודמות ובלי שהציבור ידע, אישר שר התקשורת, הלוא הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהחלטה שהתקבלה ללא שימוע ציבורי כנדרש, העלאת תשלום חודשי לערוצי הספורט מ-66 שקלים לכ-120 ש"ח. שאלותי: 1. כיצד ייתכן שהתקבלה ההחלטה על העלאת התשלום ללא שימוע ציבורי? 2. האם נבדק מספר הצופים שכתוצאה מההעלאה הזאת לא יוכלו לצרוך את המצרך הזה? 3. כיצד מתיישבים הדברים עם ההצהרה של שר התקשורת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מ-23 בדצמבר 2015, שלא תהיה העלאה של מחירי חבילות הספורט והציבור הרחב לא יזכה לעוד תוספת?

תודה לחברת הכנסת סויד. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, תודה לחברת הכנסת סויד על העלאת נושא באמת חשוב. אני רק רוצה בפתח הדברים לתקן דבר אחד: אנחנו כבר מורגלים בנטייה לייחס לראש הממשלה כל דבר ולהאשים אותו בכל דבר ולחפש מתחת לפני האדמה מה הוא לא עשה טוב,

יש באמת הרבה דברים, הטענה היא רק לשר התקשורת. יש באמת הרבה דברים שהוא מעורב בהם ואכן מפיקים תוצאות טובות, אבל במקרה הזה, אז תענה רק על שר התקשורת,

במקרה הזה, ההחלטה להעלות ערוצי ספורט חדשים בתשלום היא החלטה לא של ראש הממשלה ולא של שר התקשורת, אלא של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, שהיא גוף עצמאי שהוא בעל הסמכות להכריע בעניין הזה, לרבות לעניין הוספת ערוצים בכבלים ובלוויין על-פי חוק.

יש כאן ויכוח גדול בין אלה שכל כך חוששים מזה שהשרים כולם הם רק אנשים שנגועים בשחיתות, והם כולם רק מעדיפים כל מיני אינטרסים צרים במקום אינטרסים ציבוריים, עד כדי כך שבמו-ידינו, פעם אחר פעם בכנסת, מוציאים את הסמכות להחליט לידי גופים חיצוניים, ואחר כך כשהגופים האלה מקבלים החלטות מבלי שהראייה הציבורית הכוללת לפחות נשמעת ובאה לידי ביטוי, כפי שהיא באה כאן בכנסת כאשר כולנו מייצגים נציגי ציבור, יש הבדל.

אז קודם כול, אני מציע לכולנו: בואו נלמד איזה לקח מהעניין הזה, כי צודקת חברת הכנסת סויד שזה באמת היה נכון שבסוף דווקא שר התקשורת תהיה לו המילה האחרונה בהחלטה מהסוג הזה,

והעובדה שאנחנו בקלות בלתי נסבלת בעיני מעבירים בכל פעם את האחריות לפקידות, שהיא כמובן נטולת כל שיקולים אחרים וכן הלאה, אני מדבר כמובן באופן כללי, לאו דווקא לגבי המקרה הזה, אני חושב שזאת שגיאה. השר לוין, אנחנו צריכים ללכת לאורה של האמירה של יצחק רבין ז"ל, שאין אחריות בלי סמכות, נכון מאוד. וצריך לחבר את האחריות שמוטלת על הדרג המיניסטריאלי לסמכות, אחרת יהיה כאן נתק בין האחריות לבין הסמכות, וזה כמובן דבר רע מאוד. נכון, אני מסכים לחלוטין. מה זאת אומרת שלשר התקשורת אין הסמכות? והדבר הזה נכון, אגב, אגב, זה לא רק, לשר התקשורת יש האחריות, יש הסמכות,

לא,

זה לא עובד ככה, לצערנו. השיטה במדינת ישראל, ראי מה שקרה,

עם הפסיקה של בית-המשפט בעניין מתווה הגז, שהיא דוגמה טובה, היא שיטה שאין לה אח ורע בשום מקום. האחריות היא שלנו, אנחנו בסוף נצטרך לתת דין-וחשבון לציבור אם לא יהיו למדינה מספיק הכנסות ולא נוכל לקיים שירותים חברתיים ומערכת בריאות והרבה מאוד דברים אחרים, אבל את הסמכות להחליט מפקיעים מאתנו, ומי שמקבל את ההחלטה הוא לא נושא בכלל בתוצאות שלה. השיטה שבה יכולים לבוא ולהתערב למשל ולהורות למדינה, אני אתן דוגמה אחרת: היה מיגון יישובי הדרום בשעתו, שזה דבר שכולנו מסכימים שהוא דרוש, רק שאני מניח, נסכים כאן כולנו, שגם דרושות עוד מיטות במערכת הבריאות והתקנת כיתות במערכת החינוך ועוד רשימה שלמה של צרכים חשובים, וטיפול בכבישים אדומים, ואני יכול להעלות כאן אין-סוף צרכים חשובים כולם.

בבניין הזה משתקפות כלל הדעות וכאן אנחנו עושים את ההחלטה הדמוקרטית והלא-פשוטה של סדרי עדיפויות.

ברגע שבאה המערכת, אתה מתחמק מתשובה לגופו של עניין.

את מכירה אותי מספיק שנים, אני אתן לך תשובה מפורטת, אבל אני חושב שהפתיח הזה הוא חשוב, כי לא במקרה הנחת, ואני הייתי מניח את אותה הנחה, היא הנחה סבירה, ששר התקשורת הוא זה שיש לו הסמכות להחליט, ולא כך הוא. ואני חושב שזה לא בסדר שזה לא המצב. אני מסכים. אני חושב שההנחה שלך הייתה סופר-הגיונית. זה רק מראה לאן אנחנו הולכים, ואני חושב שאת הדבר הזה צריך לומר. העובדה שבסוף באה המערכת, אם המשפטית ואם הפקידותית, והיא מקבלת החלטה, למשל אומרת: אתה חייב למגן, אבל היא לא אומרת לך: לאור זה שאתה חייב למגן וזה עולה x, אתה צריך להפחית את התמיכה שאתה נותן למערכת החינוך או למערכת הבריאות וכן הלאה, זו בדיוק הדוגמה, שאתה לוקח את הסמכות, אתה פועל ללא שום אחריות לתוצאות בסופו של עניין, וכך לא מתנהלת מערכת תקינה. עכשיו לגופו של עניין. ההחלטה של המועצה מדברת על מתן אישור עקרוני להעלאת שני ערוצי ספורט נוספים בתשלום לחברת "צ'רלטון" למשך תקופת ניסיון של שנה. ההחלטה התקבלה תחת התניה מפורשת שלא תבוצע העלאת מחיר של חבילת הספורט הקיימת שהחברה מציעה ולא ייעשה שום שינוי בתכנים הנוכחיים שניתנים בערוצי ספורט 1 ו-2. אני אתייחס גם ספציפית לשאלות שעלו. לעניין מספר הצופים שתימנע מהם הצפייה נוכח העלאת התשלום, התשובה היא שלא תימנע צפייה משום מנוי, מאחר שאין העלאת מחיר של החבילה הקיימת ואין שינוי בתכניה. מדובר כאמור בהוספת ערוצים שישדרו תוכן חדש שלא שודר קודם לכן. מי שירצה לצפות בתכנים נוספים על התכנים המשודרים היום, יוכל לרכוש את החבילה. מי שלא ירצה, יוכל להמשיך ולצפות בתכנים המוצעים היום במחיר שהם מוצעים היום. כיצד הדברים מתיישבים עם הצהרת שר התקשורת שלא תתאפשר העלאת מחירי חבילות הספורט לציבור?

מחיר החבילה הקיימת לא יעלה במשך כל זמן בחינת הוספת הערוצים החדשים, זמן שהמועצה קצבה לפרק זמן של שנה. לאחר מכן יהיה דיון לאור תוצאות הניסיון הזה, ותתקבל על-ידי המועצה, שוב אני אומר, המועצה ולא השר, החלטה בהתאם להתפתחויות. אני אציין שהמועצה הסמיכה את יושב-ראש המועצה לנהל את המגעים מול המבקשים ולהגיע לכל הסיכומים האלה טרם העלאת הערוצים החדשים. העלאת הערוצים תתבצע רק לאחר סיכום ההבנות כאמור, וכל עוד אין הסכמות על התנאים לא יינתן האישור להעלאת הערוצים הנוספים. מעבר לזה, המועצה גם קבעה או דורשת שהערוצים ייתנו הטבות לצופים, למנויים הקיימים, כתנאי להחלטה, וכן לכלל אוהדי הספורט, לרבות פתיחת משחקים המשודרים היום רק למנויי "צ'רלטון" לכלל מנויי הכבלים והלוויין, שילוב תוכני ספורט ישראליים מענפים פריפריאליים שאינם באים לידי ביטוי על מסך הטלוויזיה הישראלית עד היום,

הוספות תוכן ספורטיבי נוסף ללא עלות נוספת לכלל מנויי הכבלים והלוויין. תודה לשר המקשר. שאלה נוספת לחברת הכנסת רויטל סויד, וגם לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו יודעים, אדוני השר, ששרי תקשורת קודמים, השר כחלון, השר ארדן, השר אטיאס, נלחמו על מנת שלא תהיה העלאה של מחיר ערוצי הספורט. האם אתה יכול לומר לנו פה ולהצהיר בשמו של שר התקשורת שגם הוא יעשה בדיוק את אותו הדבר, כדי שלא תהיה שום העלאה של מחירי ערוצי הספורט, לא רק אלה הקיימים אלא גם אלה שיתווספו? ואיך אתה מסביר את זה ששר התקשורת, זה מה שהבנתי מהתשובה שלך, לא היה מודע לעובדה שעומדים להעלות את המחיר? לא אמרתי שהוא לא היה מודע. אמרתי שההחלטה איננה בסמכותו אלא היא בסמכות המועצה. לא אמרתי שהוא לא היה מודע. אז הוא היה מודע להעלאה הצפויה? אין העלאה, אין שום העלאה. להעלאה הצפויה בערוצי, לא. אמרתי שאין העלאה, לא צפויה ולא אחרת, ושהשר הוא לא זה שמקבל את ההחלטה. הוא כן מודע לעניין, הוא מודע בוודאי.

אז כאשר שרים אחרים, מה לעשות, אני יכול לומר לך שגם אני מודע. אפשר לקרוא עיתון, לא צריך להיות שר התקשורת בשביל זה. אז אתה אומר שהוא היה מודע בדיעבד, לאחר שהוא קרא את ההחלטה? לא בדיעבד. ברגע שמוגשת בקשה כזאת היא מובאת לידיעת הציבור, היא מפורסמת בתקשורת. היא לא בגדר סוד מדינה. ומה עם השימוע הציבורי? אז אני אומר עוד פעם, הנושא הזה אדוני היושב-ראש, רגע רגע, בואו נחזור, השר לוין, שנייה, שנייה.

רק תדייקי בדברים שאני אמרתי. זה מה שחשוב לי.

אז חברת הכנסת סויד תשאל, גם חבר הכנסת חנין ישאל, ואז השר ישיב. בבקשה, גברתי. אני חוזרת עוד פעם: שרים קודמים, ונקבתי גם בשמם, השר כחלון, השר ארדן והשר אטיאס, עשו כל אשר לאל ידם כדי להיאבק שלא יהיו מחירים יותר גבוהים מהמחירים שיש היום, אם לערוצים הנוכחיים ואם לתוספת של ערוצים. מ-60 שקלים לכ-120 שקלים, זו הכפלת המחיר, מה עומד שר התקשורת לעשות בנדון?

אם התקבלה החלטה של המועצה, האם הוא התוודע אליה רק מקריאה בעיתון? ואיפה יהיה אותו שימוע ציבורי מחויב המציאות שלא נערך עכשיו?

בבקשה, חבר הכנסת חנין. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בדרך כלל כשאתה מתייצב להשיב כאן אני מביע מחאה ששר התקשורת איננו. הפעם אני רוצה לחרוג ממנהגי ודווקא לברך על כך שדווקא אתה עונה על השאילתה החשובה של חברת הכנסת סויד. ואני אומר את הדברים כי בתחום הספורט, נראה לי שאתה מתמצא אולי קצת יותר אפילו משר התקשורת, ואתה גם אוהד ספורט, ולכן אני מרגיש נוח לשאול דווקא אותך את השאלה הבאה. כבר היה שווה. אנחנו נמצאים, אדוני השר, במציאות שבה אוהדי ספורט לא יכולים לראות אירועים מרכזיים, אני לא מדבר על כל שידורי הספורט, שידורי הספורט הם באמת מאוד מגוונים ורבים, ויש באמת אירועים שאין שום סיבה שלא יהיו בערוצים ייעודיים כאלה או אחרים. אבל כשמדובר במשחקים מרכזיים: כדורגל, כדורסל, או אפילו אירועים בין-לאומיים: אולימפיאדה, "יורו", מונדיאל יש אינטרס ציבורי לאפשר לאוהדי הספורט, גם אם הם לא עשירים וגם אם אין להם הרבה כסף לשלם לאיזה ערוץ ייעודי כזה או אחר, לראות את הדברים האלה בחינם. ואני מצטרף לדברי אדוני: צריכה להיות מדיניות, ומישהו צריך לקבוע אותה. המדיניות לא צריכה להיות רק השיקולים העסקיים של מערכות השידור למיניהן אלא האינטרס הציבורי הרחב. האם בכוונתך, בכוונתכם, בכוונתו של שר התקשורת, בכוונת הממשלה, לקדם מדיניות ברורה וחד-משמעית בתחום הזה?

בבקשה, אדוני השר. אענה על שתי השאלות. אני מוכרח לומר שאני מסכים לגמרי עם הדברים של חבר הכנסת חנין, ומכאן אני אתייחס קודם כול לשאלה של חברת הכנסת סויד, כי נדמה לי שהם מתחברים לכך בדיוק. חברת הכנסת סויד, יש לי הערכה גדולה לשרי תקשורת קודמים, והם עשו בוודאי כמיטב יכולתם, אני רק מציע שנדייק בעובדות: הרי לא נולדנו עם המציאות שבה יש בכלל ערוצי ספורט בתשלום. זה תהליך שהתרחש בשנים האחרונות, תהליך הולך וגובר של ריבוי ערוצים, צריך לומר את האמת: גם ריבוי תכנים, בעבר לא זכינו לכל כך הרבה אפשרויות לראות ספורט כמו שיש לנו היום. התחיל תהליך של זליגה של תכנים בתשלום,

לפעמים גם תהליך הפוך. אני, ופה אני מתייחס גם לדברים של חבר הכנסת חנין, אני עושה הבחנה. אני רוצה לתת דוגמה. קחי, למשל, את שידורי הליגה הספרדית. אני מניח שאת מברכת בברכה חמה את שר התקשורת על שבשנה האחרונה, מאז נכנס לתפקידו, השידורים האלה עברו לערוץ 50, לא יודע, לפחות אצלי בבית זה ערוץ 50, לערוץ One, והם משודרים לא רק בחינם, אלא משודרים כל המשחקים כולם, כל מחזור בליגה הספרדית. במהלך העונה האחרונה שודרו כל המשחקים בשידור חי, פתוח למנויי, לפחות למנויי הלוויין, שאני מנוי שלו.

לעומת מצב שהיה קודם, שבו היה משודר משחק אחד, אולי שניים, בערוץ 5 או 5+, ולפעמים משחק אחד נוסף או שניים נוספים בערוץ בתשלום, מה שנקרא Live 5. אז חל פה שיפור גדול. אז אפשר לברך את ראש הממשלה ושר התקשורת, אבל בסוף אלה החלטות של מועצת הכבלים והלוויין, והחלטות עסקיות,

של הערוצים שמתחרים ביניהם ומי מהם שזוכה בעניין הזה. לכן אני חושב שבגדול התוספות של ערוצים והתוספת של האפשרויות, למי שהדבר באמת חשוב לו והוא בוחר להשקיע את כספו הפנוי בזה על חשבון דברים אחרים, בגדול זה דבר נכון. מה בעיני מאוד בעייתי? מאוד בעייתי בעיני, למשל, שעל ליגת-העל בכדורגל שלנו צריך לשלם כסף כדי לראות. זה, אני חושב, לא בסדר. דווקא בטורנירים גדולים יש סידור שלפחות את משחק הגמר, חצי גמר ומשחקים אחרים מעבירים הרבה פעמים לערוץ פתוח, וזה נכון. אני חושב שלפחות בכל מה שקשור לליגה הישראלית צריך למצוא פתרון יותר טוב מאשר המצב הקיים. אגב, גם כאן יש איזה תהליך של לתת יותר בערוצים הפתוחים.

זה עדיין לא מספיק, כי אם אתה אוהד של קבוצה שמשודרת דרך קבע בערוץ בתשלום אתה נמצא במצב של לית ברירה. בעיני בנושא הזה בהחלט צריך לטפל, ואני אפילו קורא למועצה לטפל בו. אבל אני אומר שוב: זה לא שעד היום חיינו בעולם שבו הספורט לא עלה כלום והנה חלה עכשיו פתאום איזו הידרדרות.

חיינו עד היום בעולם שהספורט עלה, והלך ועלה יותר כל הזמן. אנחנו דווקא בשנה האחרונה נמצאים בתהליך הפוך, של יותר תכנים משמעותיים שהולכים לערוצים פתוחים. גם בעניין הזה אני חושב שהמועצה צריכה לעמוד, וכך היא התחייבה, על כך שלא יהיה מעבר של תכנים קיימים למקום שבו נידרש לשלם עליהם יותר כסף. ואיך אתם מתכוונים לדאוג לזה? המועצה אוכפת. היא מאשרת כל דבר, היא יכולה גם לשלול רישיון, יש לה כל הסמכויות. אבל אני אומר לך דבר אחד, שהוא תמיד מורכב ביסוד העניין הזה: יש מעבר, כל הזמן, של תכנים בין המתחרות השונות שפשוט זוכות בהתמודדות שלהן על זיכיונות השידור. בעניין הזה, אני חושב שהמועצה בהחלט צריכה לקבוע כללים. ואני אומר לך שוב, הלוואי שהדבר הזה היה בסמכותו של שר התקשורת. כך נכון היה שיהיה, אבל זה לא המצב. אין לו שום אמירה בנושא? זה מה שאתה אומר? זה לא המצב.

נכון לכרגע, הוא שהניסיון הזה של שנה ייעשה בתנאי ובכפוף לכך שלא תהיה זליגה או מעבר של תכנים קיימים, קיימים היום, בערוצים 1 ו-2 לערוץ שיחייב תשלום נוסף מעבר למה שמשלמים היום.

אחרי שנה יראו מה קרה, ולפי זה יחליטו אם בכלל מאשרים לזה להמשיך, אם כן, באיזה תנאים, ואז נראה. שר התקשורת יכול להתחייב שהוא יעשה הכול? שר התקשורת

והשר בוודאי, עושים כל מה שאפשר כדי שיהיה מקסימום שידור במינימום עלות. זה ברור לחלוטין. אני רק אומר, מניסיון העבר, כפי שאת מתארת, שרים שהיו מאוד מעורבים בעניין, כפי שהגדרת,

לא בדקתי, לא עשיתי טבלת השוואה של מידת המעורבות, אבל גם אם נצא מנקודת הנחה שהיו מאוד מעורבים, עד צוואר, בעניין הזה, התוצאה הסופית היא שהערוצים האלה בתשלום צמחו אז,

כפי שאמרתי, דווקא יש מעבר הפוך, ובראשו נושא הליגה הספרדית, שעבר לערוצים שאינם בתשלום והוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן אני אומר שוב: תעשה המועצה את הניסיון, נראה אחרי שנה איפה הדברים עומדים, אני חושב שבהחלט צריך לעקוב אחריהם. ואני אומר שוב: אני מציע לנו כאן,

להסיק מהעניין הזה מסקנה. אני לא חושב שזה תקין שאני לא יכול לומר לך כאן בשם שר התקשורת: השר יתערב והשר יטפל והשר יקבע והשר יעשה,

ובעיני זה לא מצב נכון. ואני לא חושב שיש פקידים כאלה ואחרים, שכולם אגב באים עם כוונות טובות, שיודעים לשמור על האינטרס הציבורי יותר טוב מאשר נבחרי הציבור. לא מקבל את ההנחה הזאת. והגיע הזמן, יש הבדל בין מנויים לבין, והגיע הזמן שגם אנחנו אבל למה לערבב את הדברים? נתקן את החוק בעניין הזה. ואני מזמין אותך, חברת הכנסת סויד, להציע הצעה לתקן את החוק בעניין הזה, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.

תודה רבה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת יריב לוין. רבותי, סיימנו עם השאילתות ועוברים לחקיקה. הצעת החוק הראשונה שנדון בה היום היא הצעת חוק הספורט (תיקון, מניעת תשלום כפל ביטוחים), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי הכנסת.

חבר הכנסת יואל רזבוזוב, עד עשר דקות להציג לנו את הצעת החוק. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זה שאני כבר שומע כאן את המילה ספורט, זה כבר נותן איזו אופטימיות. השר לוין דיבר על ספורט, כך שאנחנו ממשיכים בנושא הספורט. וכמובן אנחנו מדברים גם בנושא של יוקר המחיה. אנחנו שומעים הרבה פעמים את המושג "יוקר המחיה", ודווקא הצעת החוק הזאת למניעת כפל הביטוחים באה לתקן אולי במעט את העוול הזה של יוקר המחיה, שהיום משפיע על משפחות רבות במדינת ישראל. כמו שאמרתי, אולי מעט, אבל עדיין זאת תהיה עזרה משמעותית. כולנו יודעים שהיום ילדי ישראל מסיימים, חלק סיימו, את שנת הלימודים, וההורים כבר מתחילים לחשב את עלות הקייטנות, כמה יעלו הבילויים בחופש הגדול, מה לעשות באוגוסט עם הילדים, וכמובן רכישת ציוד ללימודים של שנה הבאה, וכמובן גם החוגים. וכאן מגיע האבסורד שהצעת החוק שהגשתי אמורה לתקן, ומעט מספרים: בכל שנה לומדים במערכת החינוך שלנו כמיליון ו-600,000 תלמידים, וכל תלמיד היום מכוסה בביטוח ביטוח תאונות אישיות. בחוק לימוד חובה, חובה לבטח את התלמידים, והכיסוי הזה חל על כל תלמיד בישראל, במדינת ישראל, מחוץ למדינת ישראל, 24 שעות ביממה, בכל מקום, בכל פעילות. אבל יש גם ביטוח נוסף, ביטוח על-פי חוק הספורט, שקובע שכל אגודות הספורט, ארגוני הספורט, ההתאחדויות, האיגודים, חייבים לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות הספורט ובפעילויות הספורט המאורגנות על-ידם. זאת אומרת שהמדינה קבעה כאן על-פי חוקים שני ביטוחים: ביטוח שמשלמים ההורים במוסד החינוכי בתשלומי הורים בתחילת השנה וביטוח תאונות אישיות גם על-פי חוק הספורט. ואם אנחנו מדברים כאן על מספרים, אז מיליון ו-600,000 תלמידים, תחשבו שילד משלם בממוצע 100 שקלים לביטוח בתחילת השנה, כל ההורים יודעים, 100 שקלים על הביטוח, זאת אומרת, מיליון ו-600,000 תלמידים,

בחוג אחד, זה כבר 160 מיליון. אבל אני חושב שאנחנו מגיעים כאן לכמה מאות מיליונים טובים, כי ילדים משתתפים בשני חוגים או שלושה, ולפעמים הילד, תחשבו על משפחה עם שלושה ילדים, כל ילד בשני חוגים, 200 שקלים לכל ילד, 600 שקלים בשנה רק על הביטוח של אותם החוגים שהילדים הולכים אליהם, פלוס אם הילד באמצע השנה החליט לעבור נגיד מחוג ג'ודו לכדורסל, אז הוא עוד פעם משלם בחוג הנוסף את אותו הביטוח.

למה הוא משלם את כל הביטוחים האלה כשיש לו כבר ביטוח במשרד החינוך 24 שעות ביממה בארץ,

כמו שאמרתי, בכל פעילות? זה כפל ביטוחים ברור. וההשוואה בין תנאי הביטוחים מראה, על-פי כל הגורמים, שהילד מכוסה במקביל בשני ביטוחים שהמדינה הכריחה אותו לבטח בהם, ואין לו שום אפשרות בחירה.

כמו שאמרתי, בעמדת משרד האוצר, לדוגמה, נכתב שמדובר בכפל ביטוחים ברור: המשרד מעוניין בקידום תיקון חקיקה שתביא לביטול העודף הביטוחי, וכפועל יוצא מניעת כפל תשלומים מצד ההורים, הפחתת עלויות הספורט בישראל ועידוד הספורט בקרב ילדים ובני-נוער. חשוב מאוד לציין שמי שרוצה לרכוש ביטוח על-פי חוק הספורט, יכול לעשות את זה בבחירה. אנחנו לא באים למנוע מההורים את האפשרות הזאת. כל אחד יכול לבטח את עצמו איך שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, על-פי איזה ביטוח שהוא רוצה. אבל חשוב גם לתת להורים את האפשרות הזאת, לא להתחייב לשלם על אותו ביטוח תאונות אישיות כשהם כבר מבוטחים על-ידי מוסד חינוכי, על-ידי הרשויות המקומיות, אלה שמבטחות את הילדים. אני חושב שיש כאן גם עניין של מודעות, וכאן כבר אנחנו חורגים ביותר ממאות מיליונים שאמרתי שנחסוך להורים צעירים, נחסוך יותר, כי יש כאן עניין של מודעות. מאז התפרסמה הכתבה בחדשות ערוץ 2 התחלתי לקבל פניות מהורים, אנשים לא ידעו שהם כביכול מבוטחים פעמיים על אותו דבר, וברגע שאנחנו מכניסים את זה לעניין של מודעות, זאת אומרת שגם בחוג קרמיקה וגם בחוג דרמה מבקשים ביטוח בתחילת שנה, וזה כבר לא מחויב על-פי חוק הספורט, אבל עדיין ההורים משלמים את זה כי מבקשים מהם. בא בתחילת השנה מדריך, אומר: תשלמו ביטוח, ההורים כמובן משלמים. ברגע שתהיה להם מודעות הם יהיו צרכן חכם יותר, צרכן שידע להתנהל מול הכספים של הביטוח, ואנחנו כאן, כמו שאמרתי,

הרבה יותר מעל מאות מיליונים. החיסכון הוא לכל משפחה, לכל בית. וכמובן, הפתרון הזה יביא גם לעידוד העיסוק בספורט על-ידי הוזלה משמעותית והורדת נטל מההורים. חשוב לציין גם שהצעת החוק אינה גורמת לפגיעה ברמת הביטוח שבה הילד מבוטח. הוא מקבל את אותו ביטוח. אפילו לפי הרבה בדיקות של אקטוארים, הביטוח של הרשויות המקומיות, הביטוח של משרד החינוך, תאונות אישיות, הוא הרבה יותר רחב ונותן פיצויים ושיפויים הרבה יותר גבוהים מאותו ביטוח שמחייבים על-פי חוק הספורט. וכמו שאמרתי, כשהחוק יעבור, להורים יהיה זול יותר לרשום את הילדים שלהם לחוגים, ואולי בכסף שיישאר להם, בעודף הזה, הם יוכלו להכניס את הילדים לעוד מסגרת, לעוד חוג ספורט או לכל מסגרת,

של חינוך בלתי-פורמלי. אני מאוד שמח שהשרה רגב ומשרד הספורט הבינו את האבסורד הזה, אישרו את הצעת החוק הזאת, הם כן רוצים לקדם את הספורט, מבינים שהעודף שיישאר ייתן להורים עוד space, עוד כסף להכניס את הילדים שלהם, להשקיע בהם בחינוך, וכמובן חינוך ספורטיבי. גם יושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת מרגי, דיברנו, הוא מוכן לקדם את זה. אנחנו רוצים שהחוק יהיה מוכן כבר לספטמבר, שנעביר את זה במושב הזה. ואותם מאות המיליונים שאותם הזוגות הצעירים יחסכו כבר מתחילת השנה הזאת, נעשה הכול.

אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת בשביל לטפל ביוקר המחיה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל רזבוזוב. ישיב לנו, בשם שרת התרבות והספורט, השר יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. יש שני חוקים. נכון, אבל שני חוקים שונים. הם שונים? את לא רוצה לאחד, להשיב על שניהם ביחד? חבר הכנסת מיקי זוהר לא נמצא באולם. הוא לא נמצא, בפרסה הוא לא נמצא? אוקיי, בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, היוזם, חבר הכנסת רזבוזוב, אני משיב בשם הממשלה, בשם השרה רגב. זו הצעת חוק שעוסקת במניעת כפל תשלום בביטוח הספורטאים. הממשלה ומשרד התרבות והספורט רואים בהצעה הצעה חיובית וחשובה, שתקטין את הנטל על משפחות שיש להם ילד או כמה ילדים. מצוין כי פרטי ההצעה, אם מקובל עליך, יסוכמו בהמשך גם עם הגורמים המקצועיים של משרד התרבות והספורט במסגרת קידום הליכי החקיקה, כולל הידרשות לרכיבי הביטוח שיחולו באופן קבוע, השלכות על מחיר כיסויים ביטוחיים שיירכשו באופן פרטי וכיוצא בזה. יש לציין גם שבאגף שוק ההון במשרד האוצר אין התנגדות לביטול חובת הביטוח לפי חוק הספורט. לכן הממשלה רואה את ההצעה בחיוב ומציעה לתמוך בה, כפוף להסכמת המציע שהחוק יתואם עם הממשלה בהמשך. תודה רבה לך, אדוני השר. אם כן, הצעת החוק היא בתמיכת הממשלה, רבותי. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק הספורט (תיקון, מניעת תשלום כפל ביטוחים). מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה

הצעת חוק הספורט (תיקון, מניעת תשלום כפל ביטוחים), התשע"ו 2015, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 29 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הספורט (תיקון, מניעת תשלום כפל ביטוחים), התשע"ו 2015, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת החוק

הצעת חוק הספורט (תיקון, פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, וגם היא בתמיכת הממשלה. בבקשה, חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, עד עשר דקות להציג לנו את הצעת החוק שלך.

בתוכה נושאים נוספים מעבר לבני-הנוער. מובן שבהצעת החוק שלי כלולים גם בני-הנוער, וגם בהצעת החוק של רזבוזוב,

גם שחקנים בוגרים וגם ליגות מקומות עבודה. יוצא היום מצב שיש כפל

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת מיקי זוהר, שרת התרבות והספורט עושה קצת ספורט עכשיו באפריקה, מתרוצצת בין ארבע מדינות יחד עם ראש הממשלה, השרה הכי לא קשורה לנסיעה

יש לציין כי פרטי ההצעה, אם המציע מיקי זוהר מסכים, יסוכמו עם הגורמים המקצועיים של המשרד במסגרת קידום הליכי החקיקה, ובכלל זאת מיפוי הנתונים, מתן מענה לפערים בין הפוליסות, ככל שקיימים, וכיוצא בזה. אתה מסכים לתנאי הזה?

אז הממשלה מציעה לתמוך בהצעת החוק שלך.

תודה רבה לשר יובל שטייניץ. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו כעת נצביע על הצעת חוק הספורט (תיקון, פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הספורט (תיקון, פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו 2016, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.

הצעת חוק הספורט (תיקון, פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק פיקוח על בתי-ספר (תיקון,

התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת. גם החוק הזה בתמיכת הממשלה.

הצעת החוק הזאת באה להשלים תיקון לחוק שחוקק בכנסת התשע-עשרה. בכנסת התשע-עשרה חוקק חוק פיקוח על בתי-ספר שהוסדרה בו סוגיית השעיית עובד חינוך שהוגש נגדו כתב-אישום בעבירות מין או עבירות אלימות חמורות בקטין חסר ישע. בזמנו, בזמן החקיקה, היה רצון להסדיר גם את סוגיית השעיית עובד שירות במוסדות החינוך שאינו עובד מדינה או עובד רשות מקומית, ויש בסביבת בתי-הספר עובדים רבים שהם בסטטוס החוקי הזה. אך מתוך רצון שלא לעכב את החקיקה בכנסת התשע-עשרה, הוחלט להתמקד רק בעובדי חינוך, והיום אני מביא בפניכם את התיקון המשלים, את אותה חקיקה, כדי שסביבת בתי-הספר תהיה בטוחה יותר.

על-פי סדר הדין הפלילי בישראל אדם הוא בחזקת חף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת,

ההליכים הפליליים עשויים להימשך חודשים רבים, אפילו שנים. עם כל זאת, עלינו מוטלת החובה להבטיח את שלומם ואת רווחתם של התלמידים. לכן, יש לעשות הכול, מאז הוחלט להגיש כתב-אישום, כדי להרחיק את החשוד מסביבתו של התלמיד, מתוך רצון להגן על התלמיד ולספק לו סביבת לימודים הוגנת, רגועה ובטוחה. אני חייב לציין, ברשותכם, שהצעת חוק דומה לזו הוגשה כבר בכנסת הקודמת על-ידי כמה חברי כנסת, ובהם חברת הכנסת לשעבר פנינה תמנו-שטה, ובכנסת העשרים על-ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת, והייתי חייב להציג זאת, כי מגיע להם. תודה רבה גם לממשלה על שהחליטה לתמוך בתיקון לחוק, ולחברי הכנסת שיתמכו בחוק.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק פיקוח על בתי-ספר (תיקון, השעיית עובד שירות). מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק פיקוח על בתי-ספר (תיקון, השעיית עובד שירות), התשע"ו 2016, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 31 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק פיקוח על בתי-ספר (תיקון, השעיית עובד שירות), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת דב חנין, לפרוטוקול, נא להוסיף אותו, כתומך,

תודה, רבותי. אנחנו עוברים להצעת החוק

כל כך הגיונית ופשוטה,

לצורך גביית תשלום עבור הסעה של מגן-דוד-אדום או ארגון הצלה אחר של מטופלים לבתי-חולים, נדרש למגן-דוד-אדום ולארגונים האחרים לדעת אם המטופל אושפז או לא, כדי לדעת אם לשלוח את דרישת התשלום לקופת-החולים, במידה שהמטופל אושפז, או למטופל עצמו, במידה שלא, ואז ההתחשבנות היא בין המטופל לקופה שלו. אולם, במציאות היום בתי-החולים מתעכבים במסירת המידע, דבר שגורם לאי-הסדרת התשלום, ולעתים מגיעות למטופלים אחרי זמן רב דרישות תשלום עבור אשפוזים, שצוברות כבר הרבה הרבה הרבה, חוב נוסף. ארגוני ההצלה בישראל הם לא חברות הסעות, הם לא מספקים שירותים בחינם. האמבולנסים הם כלי רכב שעלות החזקתם גבוהה, וברור לכולנו שצריך לשלם על השירות החשוב הזה של הפינוי של מטופלים לבתי-החולים. לא ראוי ולא נכון שמטופלים ימצאו עצמם נרדפים בדרישות תשלום לכיסוי עלויות פינוי, כאשר לא הם בכלל אלה שאמורים לשלם על זה אלא קופות-החולים. הביורוקרטיה והפרוצדורות בין בתי-החולים, ארגוני ההצלה, ובראשם מגן-דוד-אדום, וקופות-החולים, לא יכול להות שתיעשנה על גבם של המטופלים.

הצעת החוק שאנו מגישות בפניכם היום קוראת לבצע דבר פשוט, והוא לחייב את בתי-החולים למסור את המידע הבסיסי הזה בדבר אשפוז מטופלים בתוך 14 יום לארגוני ההצלה שפינו אותם, ובכך להקל את הסדרת התשלום לגבי כלל המטופלים.

אני מניחה שכל חברי הבית יתמכו בהצעת החוק החשובה הזאת. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שולי מועלם. ישיב בשם הממשלה, במקום שר הבריאות, השר יובל שטייניץ, משיב בשם שר הבריאות. אדוני היושב-ראש, המציעה שולי מועלם, חברת הכנסת שולי מועלם, אני מקריא כמובן בשם,

בשם הממשלה ובשם שר הבריאות הרב ליצמן: הצעת חוק מגן-דוד-אדום המאפשרת העברת מידע למד"א בגין אשפוז היא הצעת חוק חשובה ומשמעותית. ההצעה היא חלק ממהלך רחב יותר של התחשבנות ישירה בין קופות-החולים לבין מד"א על מנת לשפר את השירות לאזרח ולהקל את מיצוי זכויותיו. כאשר יימסר למד"א מידע על מטופלים הזכאים למימון תוכל להתבצע גבייה ישירה ללא עירובו של המטופל.

יש פה הקטנת הביורוקרטיה והנטל הביורוקרטי על האזרח. יחד עם זאת, מודיע משרד הבריאות, בכוונתנו לשקול את ההסדר המדויק שבו יימסר מידע, הן על מנת להגן על פרטיות המטופלים והן על מנת לערב את הגורמים המתאימים בהליך.

עמדת הממשלה היא כי לצורך המשך הליך החקיקה תידרש הסכמתי,

הסכמתו של שר הבריאות ליצמן, והסכמת שרי המשפטים והאוצר, בכוונה להביא להסדר טוב ומאוזן לכלל המבוטחים. האם המציעה חברת הכנסת שולי מועלם מסכימה לתנאי הזה? אז אני רוצה לומר גם בשמי, אני מאוד משבח את ההצעה הזאת. כל דבר שאפשר לעשות כדי להקטין את הנטל הביורוקרטי, ההתרוצצות של האזרחים, בעיקר של אזרחים שלעתים הם חולים או מטפלים בבני משפחתם החולים, מבורך. ולכן אני חושב שזאת הצעה מצוינת על פניה. אני מודה לך, ומקווה שבתיאום, ההצעה הזאת גם תזכה להשלמה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר יובל שטייניץ. אם כן, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק מגן-דוד-אדום (תיקון, מידע בגין אשפוז), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, הצבעה בקריאה טרומית, מי בעד? מי נגד? ההצעה

37 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מבקש בחוקה. ועדת החוקה?

זה ילך לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת תחליט לאן זה יועבר להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון, החמרת ענישה), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת טלי פלוסקוב וקבוצת חברי כנסת. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השרים, חברי הכנסת, בישראל פועלים כיום כ-5,000 מורי דרך מוסמכים,

כי בישראל יפעלו אך ורק מורי דרך בעלי רישיון. קבלת רישיון מחייבת השתתפות בקורס בפיקוח משרד התיירות, אשר בסיומו נדרשים המועמדים לעבור בחינת הסמכה. אני חייבת להגיד לכם שהרעיון להצעת החוק הזאת נולד בפגישה שקיימתי עם נציגי ארגון מורי הדרך, יותר נכון, עם שני מורי דרך שמדברים בשפה הרוסית והם היו בהדרכה של קבוצות בירושלים, כשלידם היו קבוצות אחרות והמדריכים שם היו ממדינה אחרת, שכנה למדינת ישראל, והתיירים היו אלה שנכנסו למדינת ישראל ליום אחד. וממה שהם סיפרו לי על מה שהם שמעו בהדרכה הזו, הבנתי שמישהו צריך לשים סוף לתופעה הזאת. כי התברר שאנשים שם מספרים על המדינה שלנו דברים שאף אחד מאתנו לא מכיר, למשל, שבירת מדינת ישראל היא תל-אביב. אני כבר לא מדברת על הדברים הלא-מדויקים שמספרים ודברים שמדברים בכלל על מדינת ישראל, שגם פוגעים בתדמיתה של מדינת ישראל, ומי שעושה את זה,

אנשים שלא עברו הכשרה מקצועית ולא קיבלו תעודה באישור של משרד התיירות.

כיושבת-ראש שדולת התיירות, מאמינה שתיירות נכנסת היא אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים שיש לכלכלת ישראל. מדריכי טיולים שהם חאפערים ומאכערים, אשר מספקים הדרכה ברמה נמוכה ומעוותת, פוגעים ברצון שלנו להפוך את ישראל לא רק ל-High-tech nation, מדינת היי-טק, כמו שאנחנו מדברים, אלא גם ל-Tourist nation, מדינת התיירות. קודם כול, אני מאוד מודה ושמחה ששר התיירות נמצא כאן בדיון הזה, כי שיתוף הפעולה שיש לנו מאז שאתה, השר יריב לוין, נכנסת לתפקיד, זה משהו יוצא מן הכלל, ואני מרגישה שבאמת תיירנים בכל הפורומים שאנחנו נמצאים, גם ביחד וגם בנפרד, באמת מלאים הערכה למה שקורה בתחום התיירות לאחרונה. ואני מקווה באמת שהמגמה תימשך, במיוחד לאור הגדלת תקציבים לשיווק וכל העבודה שאנחנו עושים בעולם כולו על מדינת ישראל. אני בטוחה שאין פה חבר כנסת שלא יסכים עם האמירה שדרך התיירות אפשר להגיע להמון דברים שאנחנו לא מצליחים להגיע, לא בצורת ההידברות ולא בפגישות האחרות. תיירות היא כלי ודרך להכיר את המדינה, להכיר את העם, להכיר את כל אחד מאתנו, שאנחנו בני-אדם ורוצים שלום ורוצים באמת לחיות יחד עם כל העולם, לא הפעלת את השעון, נתת לי ככה?

אבל אני באמת לא אדבר יותר,

אני פתאום הסתכלתי וראיתי שאין לי שעון. אז קודם כול, תודה לך, כבוד השר. ומה שקורה בהצעת החוק הזו,

בחוק שירותי תיירות, נכון להיום, קיימת ענישה של אלה שמתחזים למורי דרך, אבל תצחקו או לא, הקנס שרשום בחוק עדיין רשום בלירות. תבינו כמה שנים אף אחד לא נכנס לנישה הזו, ובוודאי ובוודאי שמספר הפקחים שקיימים במשרד התיירות לא מספיק כדי לעשות את כל העבודה שצריכים לעשות גם בירושלים, גם בתל-אביב, גם בנצרת ובכל המקומות האחרים. אז מה בעצם הצעת החוק שלי אומרת? קודם כול,

אנחנו הולכים לשנות את זה לשקלים, ואנחנו אומרים שהקנס ליחיד צריך להיות 5,000 שקלים, ולתאגיד 50,000 שקל, וגם, רבותי, מאסר בפועל. לא יכול להיות שבן-אדם, על האדמה של המדינה שלי, המדינה שלנו, מספר על המדינה שלנו דברים שרחוקים מאוד מהמציאות. ואני מקווה מאוד, כבוד השר, שבכסף שאתה תאסוף מהעוברים על החוק האלה אתה תוכל לגייס יותר פקחים, כדי שיוכלו לעשות את העבודה הזאת בצורה איכותית ונכונה בכל מקום בארץ, כך שכולם ידעו שלמדינת ישראל לא נכנסים כדי לעקוף את החוק.

כמובן, מעבר לתודות לשר התיירות, להודות גם לכל מי שתמך בהצעת החוק הזאת בוועדת השרים ול-28 חברי הכנסת שהצטרפו אלי בהגשת הצעת החוק הזאת. וכמובן, אני מבקשת מכולם לתמוך בה. תודה רבה, אדוני. תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. ישיב שר התיירות יריב לוין. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, ראשית אני רוצה לברך באמת בברכה חמה את חברתי חברת הכנסת טלי פלוסקוב על הצעת החוק הזו, כחלק מהפעילות שלה כראש שדולת התיירות, שמובילה הרבה מאוד מהלכים חשובים, גם כדי להעלות את המודעות לחשיבות של הענף הזה, לפוטנציאל שלו, וגם כדי לקדם את הנושאים השונים שנוגעים אליו. אני חושב שהצעת החוק הזו נוגעת באחת הנקודות החשובות שאנחנו עוסקים בהן ושבהחלט מחייבות שיפור ותיקון, והיא סוגיית אכיפת או מניעת ההדרכה הבלתי-חוקית. אני חושב שלא במקרה יש צורך בקבלת רישיון כדי לשמש מורה דרך. אני גם מוכרח לומר שבמשרד התיירות יש מערכת שלמה שמטפלת בהכשרת מורי הדרך, עושה עבודה מצוינת. באמת, אני חושב שמורי הדרך, כשהם מסיימים ומקבלים את הרישיון, הם אנשים בעלי ידע עצום, בעלי יכולת, בעלי היכרות של הארץ, והם נותנים שירות מאוד חשוב לתייר, ולכן גם משפרים מאוד את המוצר התיירותי שלנו. זה גם לא סוד שתופעה של הדרכה בלתי חוקית פוגעת לא רק בטיב השירות שמקבלים התיירים במוצר התיירותי, אלא שלצערי הרב, אדוני היושב-ראש, היא מנוצלת גם לא פעם על-ידי גורמים שאפשר לומר בלשון ברורה שהם פשוט גורמים העוינים את המדינה, שמציגים מציאות שאין לה שום קשר לאמת, לא ההיסטורית ולא האחרת. לכן אני חושב שקיום מערך הכשרה, קיום צורך ברישיון, ובוודאי אכיפה על מנת שמי שאיננו מורשה לא יוכל לעסוק בתחום הזה, זה עניין חיוני ודרוש. אנחנו מקיימים וקיימנו לא מעט מבצעי אכיפה, שמתקיימים גם באופן שוטף וגם כמבצעים מיוחדים. לאחרונה נתתי הנחיה לשתף בכל מבצע כזה שוטר, על מנת שתהיה יותר יכולת אכיפה בפועל, והמשרד מממן את עלות השיטור במקרה הזה. אבל צודקת לחלוטין חברת הכנסת פלוסקוב בכך שלא רק שהענישה איננה מספיקה, אלא אני אומר יותר מזה: אני חושב שהכלים אינם מספיקים, ואנחנו עוסקים ממש בימים אלה במשרד בגיבוש תיקונים לחוק שירותי תיירות בשורה של נושאים, ובראשם בנושא הזה, כדי להתאים את הענישה, ובראש ובראשונה את הכלים למה שנדרש על מנת באמת לטפל בתופעה הזאת כפי שצריך. וכשאני מדבר על כלים, אני אתן רק דוגמה אחת: כאשר אתה עוצר או תופס אדם שמבצע הדרכה בלתי חוקית, היום אתה שולח לו איזו הודעת קנס, לא תמיד הוא אפילו נמצא בתוך תחומי מדינת ישראל לאורך זמן כדי שאפשר יהיה לגבות את הקנס הזה, והמשמעות של העניין הזה היא מוגבלת עד כמעט לא קיימת. אנחנו בוחנים כמה אפשרויות אחרות. אני אתן דוגמה: להטיל אחריות על אותה חברת תיירות, על אותה חברה שאחראית לאוטובוס שנוסע וכן הלאה, על מנת שתהיה כאן כתובת מוחשית ואחריות אמיתית שתחול לא רק על מי שמדריך באופן בלתי חוקי, אלא גם על מי ששכר את שירותיו ועובד אתו. בצורה הזו אני חושב שנוכל לשפר באופן דרמטי את היכולת שלנו לאכוף את הנושא הזה ולהפסיק את התופעה הפסולה הזו. בין היתר, יש בהחלט צורך בהעלאה של סכומי הקנסות. אני חושב שחשוב לומר שהדרך של הטלת קנסות באמצעות הליך שיפוטי היא בעייתית, היא אטית מאוד, היא מסורבלת. נדמה לי שיותר נכון ללכת לדרך של הטלת קנסות מינהליים. לכן אנחנו הצענו שבאמת כל הנושא הזה ייבחן, והגענו, אני מניח שזה מקובל על המציעה, שהמשך קידום הליכי החקיקה יהיה בהסכמה, הן של משרד התיירות והן של משרד המשפטים, מתוך כוונה לקדם את העניין. בדרך כלל, חברת הכנסת פלוסקוב,

אומרים שאם יש הצעת חוק ממשלתית, בואו נחכה, אני בהחלט מוכן להתקדם כאן. אני מקווה שנביא את הצעת החוק הממשלתית כמה שיותר מהר. אם זה ישתלב, מה טוב. אם זה לא ישתלב, ונוכל חלק מהדברים לתקן עוד קודם,

אני בהחלט מבקש מהמליאה, בכפוף להסכמות כפי שציינתי קודם, לאשר את הצעת החוק בקריאה הטרומית.

תודה לשר יריב לוין, שר התיירות. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, סגנית היושב-ראש, מסכימה להתניות,

אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון, החמרת ענישה), התשע"ו 2016, קריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון, החמרת ענישה),

28 בעד, שלושה מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום, פרסום תכנים ברשתות החברתיות המעודדים וקוראים לעשיית מעשי טרור, הצעות שמספרן 4220,

חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחריה, חברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת עליזה לביא מסכימה להתחלף, ולכן רויטל סויד תהיה השנייה. שלוש דקות לרשותך, חברת הכנסת מירב בן ארי. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אבל מי שאמור לענות לנו על ההצעה לסדר-היום זה, כל העניין, שהוא ישמע. קראנו לו, אבל את יכולה להמשיך.

אז מה שיש לי לומר לו אני אגיד לו כשהוא ייכנס.

גברתי היושבת-ראש, אין כאן שר.

הנה, יש. סליחה, לא ראיתי אותו. אדוני השר, כנסת נכבדה, אני יזמתי את הדיון בנושא הזה של הפייסבוק בכנסת כי אני חושבת שהשר גלעד ארדן התמודד באומץ רב והחליט החלטה שהיא לא כזאת פופולרית, לצאת ולהתמודד בעצם נגד החברה או הטייקון או המונופול הגדול בעולם, חברת פייסבוק. זה נראה לך חכם, מה שהוא עשה?

אני אגיד מה אני חושבת על זה, אל תדאג. 1.65 מיליארד אנשים בעולם משתמשים בפייסבוק.

מה שהיא אמורה לעשות, ברמת העיקרון, זה לחבר בין אנשים, אבל לצערנו החיבור הזה גם יוצר הרבה פעמים ביטויים של שנאה, ואף הסתה לרצח. בנוסף, אני רואה בפייסבוק סוג של כלי צבוע,

ואני אתן דוגמה. יש ארגון שנקרא "שורת הדין", שעשה ניסוי והקים שתי קבוצות: קבוצה אחת נגד פלסטינים, וקבוצה אחת שהסיתה נגד ישראלים. על שתי הקבוצות האלה, של ההסתה גם נגד ישראלים וגם נגד פלסטינים, הגישו בקשה לפייסבוק לחסום את התכנים. אם אני אשאל אתכם מי הוסר באותו היום מפייסבוק, התשובה תהיה ברורה, כי מי שהוסר באותו היום היו המסיתים נגד הפלסטינים.

ההסתה נגד ישראלים לקח להם כמה חודשים עד שהם החליטו להסיר מסדר-היום. אז לא רק שאני חושבת שהוא צודק,

למה שאמרת, חבר הכנסת אראל מרגלית, אני גם חושבת שזה ארגון שהוא צבוע. מי?

לא שמעת עכשיו את ההשוואה שעשו "שורת הדין" בין שני ארגונים, אבל אני חושבת שאנחנו נתקלים בצביעות והסתה קבועה נגד ישראלים ונגד יהודים, שמשום מה עומדת מולן חברה עצומה חסרת אונים. הבעיה העיקרית בעיני היא לא רק הצביעות והיא לא רק חוסר השוויון והיא לא רק באמת התירוץ של פייסבוק: רגע, אנחנו רק שמנו תמונה של דגל וסכין, מה אנחנו אשמים שהתגובות של המגיבים היו על אותו דגל וסכין? הרי אנחנו לא אחראים גם למה שאנשים מגיבים. אז מסתבר שכן, יש אחריות, ואי-אפשר לגלגל כל הזמן את האחריות למשתמשים. אי-אפשר להסיר את האחריות, כי לחברת פייסבוק יש אחריות.

אני תומכת בשר גלעד ארדן, וחבל שהוא לא פה, כי אם הוא היה פה הייתי אומרת לו שזה מאבק לגיטימי וזה מאבק צודק, וזה מאבק לא פופולרי, כי כולם אוהבים את הפייסבוק, אבל מצד שני, אי-אפשר לשמוע כלום. חבר הכנסת דוד ביטן, אם אתם רוצים לדבר, תצאו החוצה ושם תנהלו את השיחה. זה מפריע לנואמים כאן.

ואני רוצה להגיד משפט אחרון על צביעות, עוד משהו שחשוב שתדעו. אם היום עולה תמונת עירום בפייסבוק, זה עניין של דקות, יש צוות מדהים שמוריד את התמונה הזאת. מוריד אותה. שמעתי את הכתבת סמדר שיר, ששמה איזה תמונה כזאת, אפילו לא עירום, דומה לעירום, ובאותו יום סגרו לה את העמוד. סגרו לה את העמוד ולו רק בשל החשש של עירום. אז אני שואלת: למה אין אותה התגייסות בהסתה נגד ישראלים כמו שיש בעירום? והבעייתיות הכי חמורה בעיני היא שבסופו של דבר הנזק שנגרם לאזרחי ישראל בגלל ההסתה הפוגענית בפייסבוק הוא נזק, כמו שאנחנו רואים, בלתי הפיך וקשה. פייסבוק, אם הייתה מדינה, מה שבטוח, דמוקרטית היא לא. היא המחוקקת, את מדברת שבע דקות.

לא, שטייניץ כאן, אבל השר גלעד לא יגיע. הוא לא יגיע? כן, אז אני מבקשת לסכם, חברת הכנסת מירב בן ארי. לא, אני מסכמת. משפט אחרון שבאתי לומר ועצרת אותי באמצע, שאם פייסבוק הייתה מדינה,

שהיא לא הייתה דמוקרטית, כי היא גם מחוקקת, גם שופטת וגם מבצעת.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת עליזה לביא. לא, רויטל סויד במקום. רויטל במקום? זה מה שרשום אצלי. אז חברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת לביא ויתרה כי יש לי, הוועדה למינוי דיינים. בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות. אדוני השר, חברי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, אני לא מאשימה את פייסבוק בגל הטרור שיש לנו פה בארץ בשום דרך וצורה שהיא. יש אנשים אחרים שצריך להאשים אותם. אני כן מאשימה את פייסבוק בכך שהם אינם עושים מספיק, אם בכלל, כדי להסיר תכנים מסיתים לטרור מהרשת. הגשתי הצעת חוק לפני כשבועיים, חתומים עליה 21 חברי כנסת מהבית הזה, שקוראת לפייסבוק לנטר הסתה לטרור, להסיר הסתה לטרור,

הם ייקנסו ב-300,000 ש"ח עבור כל פרסום שכזה. ומדוע? כי פייסבוק היא מדינה עם אזרחים רבים, מדינה עם זכויות ללא חובות, מדינה שבה מתנהלת הסתה לטרור, והיא לא מגינה על אזרחיה,

לפני כשנה, בתחילתו של גל הטרור, פניתי למר סיימון מילנר, אחראי מדיניות פייסבוק באירופה, במזרח התיכון ובדרום-אמריקה, ודרשתי ממנו שיסירו כל הסתה לטרור, כזאת שקוראת לעשיית מעשה: אימאמים במסגדים שקוראים לרצוח יהודים, סרטוני "עשה זאת בעצמך" כיצד לקחת סכינים ולרצוח יהודים, לזה אני קוראת הסתה לטרור. זה מה שמניע, בין היתר, טרור יחידים. תשובתו הייתה: אנחנו עדים למצב הרגיש אצלכם. כל דבר שתדווחו לנו, נסיר אותו, על אלימות, הוא לא השתמש במילה טרור, על האלימות. ומובן שאנחנו איננו יכולים להגיע לאותם תכנים בערבית, ומהפיד שלנו נחסכות כל ההסתות לטרור, ועכשיו אנחנו יודעים בבירור לומר שפייסבוק כן מסיטה תכנים על טרור. היכן? באירופה. זו החלטה שהיא קיבלה לפני כחודש, לנוכח גל פיגועי הטרור באירופה. אבל אצלנו, לא. אז פייסבוק לא אחראית לטרור אצלנו בשום דרך וצורה שהיא, אבל פייסבוק יכולה לסייע במניעה שלו, וזו הצעת החוק שהגשתי. לא יכול להיות שחברה תיהנה מרווחים כלכליים ומסחריים בזכות הרגלי הצריכה והגלישה שלנו, יש גם אומרים שהם עוקבים אחרינו לצורך זה ומאזינים לנו, אבל באותה מידה לא תגן עלינו מפני הטרור. זו הצעת החוק שהגשתי: לנטר, להסיר,

תשלום של 300,000 ש"ח על כל פרסום.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת אורי מקלב.

אה, אתם פשוט התחלפתן? אז בבקשה, חברת הכנסת עליזה לביא,

אורי מקלב. בבקשה, עד שלוש דקות, גברתי. תודה, גברתי היושבת-ראש. הצטרפתי גם אני להצעה של חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי. הסתה זו הסתה, הסתה לטרור היא הסתה, ומדינת ישראל לא נמצאת במקום הזה לבד. רק לפני חודשיים השתתפתי בכנס נגד האנטישמיות בברלין, שבין היוזמים שלו הייתה גם אנגלה מרקל, והיו שם שרי משפטים רבים ממדינות אירופה. דיבר שם שר המשפטים הגרמני, דיבר שם שר המשפטים הבריטי, והאוסטרלי. וכולם דיברו על מופע האימים של האנטישמיות ברשתות, ברשת הפייסבוק בכלל וברשתות אחרות בפרט, ואיך מתמודדים, ואיך עושים. ההתמודדות בסוגיה הזאת חייבת להיות של מדינות, ומדינת ישראל, ראוי לה שבאמת החוק שמוצע גם על-ידי השר ארדן ושרת המשפטים שקד יבוא, ויבוא מהר. אנחנו לא רוצים לסגור את פייסבוק, כולנו נהנים משירותי פייסבוק, ממה שהיא מביאה לתוך חיינו, אבל אי-אפשר לבוא בשם חופש הביטוי ולאפשר כל הסתה פרועה שנעשית כאן וקריאה לרצח. ולא אחת אנחנו רואים איך בעצם הרוצחים הבודדים שיוצאים, יוצאים בהכוונה ובהנחיה בפייסבוק. אנחנו רואים שכשפונים לפייסבוק, אם זו מדינה כמו צרפת, אז על-פי דוח השקיפות של פייסבוק, ב-2015, לאחר פנייה של ממשלת צרפת, 37,695 פניות, הוסרו והורדו פריטים. הודו: 14,971 הורדו והוסרו על-פי בקשת הממשלה, ועל-פי בקשת ישראל מעט מאוד: 263 פרטי תוכן בהתאם לבקשה.

אנחנו רואים גם את הפרופורציה ואת המענה, ואני לא אחזור על דברי חברותי על איך צריך להיות. אז חייבים להבין שפייסבוק היא הרשת החברתית שנעשים בה דברים, ולבוא ולומר שבשם חופש הביטוי אנחנו לא יכולים לבוא ולדרוש, זה מגוחך, כי מדינות העולם כולן מבינות את האימה ואת האיומים שנעשים ברשת הזאת. גרמניה היא המדינה היחידה היום בעולם שפייסבוק מתאימה את תנאי השימוש שלה למערכת החוק בה. יש לנו מודלים איך אפשר לבוא ולעשות, והחוק שמובא היום צריך לעבור במדינת ישראל במהירות, כי הרצח הבא קורה, והוא קורה דרך הרשת החברתית. ואם המענה לא יינתן והפיקוח לא ייעשה, לא נוכל לבוא ולומר שלא ידענו ולא ראינו. יש פה הבנה בין-לאומית להתמודדות עם התופעה הנוראית הזאת של דפים שקוראים באופן ברור לרצח של יהודים, לאלימות נגד יהודים, לביצוע פיגועי טרור, ואשר ממשיכים להתקיים ולפעול על הפלטפורמה הזאת של פייסבוק. הסתה, לא, חופש ביטוי, כן. צריכים להיות גבולות ברורים, ואני תומכת גם בשר ארדן וגם בשרה שקד,

יש לנו ממי ללמוד ולהצטרף, נא לסיים. גם בנושאים של אנטישמיות, גם בנושאים של הסתה. כשרוצים לבוא ולהתמודד, יודעים; יש הדרך, יש המודלים לחיקוי שקיימים בעולם, ושיתוף פעולה הוא נכון,

תודה רבה לחברת הכנסת עליזה לביא. עכשיו חבר הכנסת אורי מקלב, ואחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. גברתי היושבת-ראש,

מכובדי השר, אני מניח שהוא נמצא פה, חברי חברי הכנסת, הנוסח שעל סדר-היום הוא קצת מעודן. במציאות, ההסתה והלמידה על טרור הן הרבה הרבה יותר גדולות, הרבה יותר רחבות, משפיעות מאוד על מעשי טרור. לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שמפגע בודד, מפגע יחיד, נער בן 17 שהולך ומבצע פיגוע, הולך ורוצח נערה צעירה בשנתה, יש לזה הסתה מוקדמת שלא הגיעה מארגוני טרור, אלא בתוך הבית שלו יש לו ארגון טרור, שזה הפייסבוק וההסתות שנמצאות שם. התפרסם שלשום, גברתי היושבת בראש, בעיתונות על חקירתם של המחבלים שהיו בשרונה, מה הם עשו? הם הטבילו את הסכין שלהם ברעל עכברים או בחומרים אחרים, כדי להגביר את התוצאות ואת האפקטיביות של הפיגוע. בוועדת המדע והטכנולוגיה, בחודשים האחרונים נחשפנו לסרטים כאלה ולהסתות כאלה, דברים שאי-אפשר להאמין. מזעזע לראות איך ההסתה נוגעת

אפשר "להבין" איך אחרי זה נערים, מבוגרים, עושים את זה אחרי שהם רואים דבר כזה: גם ההסתה קשה מאוד, וזו גם למידה, מלמדים אותם איך לעשות את זה, איפה הנקודות הרגישות, איך להגיע, איך לעשות עם הסכין. ואנחנו רואים איך זה עובד בשטח.

אנחנו מדברים כאן על קריאה לרצח ממשי, שזה הרבה יותר מהסתה, זה חלק ממעשה טרור.

מי שמעלה את זה, ואם לחברת פייסבוק יש השפעה, היא שותפה לעניין הזה. אי-אפשר להתעלם. גם בעידן שאנחנו נאורים מאוד ופתוחים מאוד ואנחנו לא סוגרים שום דבר ואין סתימת פיות ואפשר לעשות הכול, יש גם לזה קווים אדומים, וכאן נמצאים הקווים האדומים. אני רק רוצה לציין מה שאמרו חברי קודם. נציג חברת פייסבוק הגיע לארץ במיוחד לשני דיונים שוועדת המדע והטכנולוגיה קיימה בתקופה האחרונה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא הגיע לכנסת. לא מפה, אתה הזמנת אותם מחוץ לישראל.

זה חלק מהדברים, אבל הם הגיעו. לזכותך ייאמר שהפעם הראשונה שהם באו הייתה אליך בוועדה.

ובאמת, כפי שאת ציינת את זה,

האמירה הייתה שהם מוכנים לשמוע. אבל נראה לי שיש להם פער גדול בהבנה מה קורה באופן אמיתי ומה ההשפעה שיש לסרטונים האלה. אני רק אומר את זה כקוריוז, ואני מקווה שגם תסכימו אתי, הסרטונים האלה,

גם מתמקדים באנשים למשל עם טליתות, בבית-הכנסת. רואים שהפיגועים נעשים על אותן דמויות שדומות לאלה בסרטון, מעבר לכך שאנחנו רואים גם את צורת הביצוע שלהם. לכן אין ספק שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים. אנחנו יכולים להגיד: בטח פועלים בעניין הזה, בטח עושים,

גילינו פה שאפשר לעשות יותר, וצריך לעשות יותר. וכשאנחנו מעלים את זה למודעות רבה יותר, יש לזה משמעות: פועלים בעניין הזה הרבה יותר, וכמה שאנחנו נדון בזה יותר, אני חושב שההשפעה, גם על חברת פייסבוק וגם על אחרים, תהיה על הלגיטימציה לסרטונים האלה. ולכן אנחנו לא יכולים להישאר אדישים, אנחנו צריכים לפעול בעניין הזה, לעשות. ממילא אנחנו גם צריכים דבר אחד לגבי עצמנו: עשייה בעניין הזה, וגם עשייה פנימית אצלנו. נכון שאין הסתה, אנחנו לא מסיתים לטרור בתוך השיח הישראלי או אצל מי שנמצא היום ברשתות החברתיות, אבל יש גם דברים הרבה הרבה, תחלואים גדולים מאוד שיש: יש הסתה, יש ביזוי, יש בריונות, יש השחתה של נוער, השחתה של נפש, נא לסיים.

השחתה של הילדים, השחתה של ההרכב המשפחתי. כל זה נמצא בתוך הרשתות החברתיות. אני חושב שאי-אפשר להגיד שאנחנו לא יכולים לעשות. אני אומר לך, אדוני השר, במגזר החרדי היום יש טיפול ממוקד והרבה השקעה במה שנקרא אצלנו "פגעי חידושי הטכנולוגיה". פועלים בעניין הזה, ויש שינויים בעניין הזה, וצריך לעשות. החברה החרדית לקחה על עצמה, היא יודעת שיש היום טכנולוגיה חדשה, יודעים שהיום ככה פועלים, ושאי-אפשר להתעלם מהחדשנות הטכנולוגית וככה המדינה פועלת וככה הרשתות וכולם פועלים, אבל גם בתוך החידושים, גם בתוך החידושים והטכנולוגיה המתחדשת אפשר לפעול, ואת זה החברה החרדית עושה, ופועלת, ומשקיעה הרבה, ואני חושב שזה מקור לחיקוי ולדוגמה.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. חברת הכנסת מיכל רוזין. עד שלוש דקות. בבקשה, גברתי.

וחברות הכנסת, תשמעו, אני זו שיזמה את אותו דיון בכנסת שאליו הגיעו נציגי פייסבוק, ואני גם פניתי לפני כשנה, ב-22 ביולי 2015, לשר לביטחון הפנים ושאלתי אותו על ההסתה ברשת, ודווקא אז הוא לא טען שיש לו בעיות עם פייסבוק, דווקא קיבלתי ממנו תשובה מאוד ברורה:

יש לה כל האמצעים לטפל, גם במישור המודיעיני, גם בדרך של הגשת תלונה. לא הייתה לו שום בעיה עם פייסבוק. מתי נהייתה לו בעיה עם פייסבוק? בואו נודה על האמת, נהייתה לו בעיה עם פייסבוק כשיש לנו פה גל טרור רצחני שמשתולל ולממשלה אין תשובות עליו, ואנחנו רואים את זה. ולהגיד, לצאת עם איזו אמירה שחלק מהדם של הנרצחים על ידיו של מארק צוקרברג? מצא לו אשמים, מצא לו אשם,להטיל עליו אשמה.

ונשים בצד יש בעיות עם הפייסבוק, ואיך מתלוננים, והסתה ברשת, הכול נכון. אבל זו האשמה של, על זה ממשלת ישראל מפילה את כל גל הרציחות, את כל הרצחנות? הכול מפני שפייסבוק לא משתפים פעולה בהורדת אתרים? באמת, cut the bullshit,

כדברי השרה, cut the bullshit. איזה חלק מהדם הזה בדיוק, אחרי 41 נרצחים בגל, אני שונאת את המילה הזאת,

תסלחו לי, הנוכחי הזה של הטרור. מי בדיוק על ידיו של צוקרברג, פייסבוק? מה, באמת, שיביא לנו הוכחות,

מה חלקו של צוקרברג ברציחות בגל הטרור הזה. כמה מתוך הנרצחים, ניתן היה לעצור אותם?

להשתמש במילה, אין אמצעים? את ואני לא יודעות מוועדת החוץ והביטחון שיש אמצעים, שמנטרים מילים וקודים. אז אולי האשמה היא במשטרת ישראל ובכוחות הביטחון שלא איתרו את אותן הסתות, שלא איתרו את זה שכתב שהוא יוצא לפגע? אז מי שאשם זה מארק צוקרברג?

באמת, מספיק להלבין את עצמכם. מספיק למצוא לכם תירוצים לכל העניין הזה.

הדברים האלה נבעו אך ורק מהצורך להאשים את צוקרברג ואת פייסבוק, במקום לקחת אחריות ולהגיד: ממשלת ישראל מתמודדת עם גל רצחני, ואין לה תשובות. אין לה תשובות,

אי-אפשר לספק תשובות רק ברמה המבצעית והחקירתית. צריך לגדוע את המוטיבציה לטרור. והמוטיבציה לטרור, אתם ממשיכים לשמן אותה, וממשיכים להבעיר את המדורה, במקום לגדוע אותה. אז אתם יכולים להמשיך לברוח מאחריות ולהטיל את זה על פייסבוק.

אתם יוצאים נלעגים ומצחיקים, ואין לי אלא לסיים באמת בדברי השרה: cut the bullshit. אני מבקש להגיב כשר. רגע, רגע, רבותי, לאט-לאט. קודם כול, תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. הבעת דעה אפשר לעשות אחרי תשובתו של השר. משיב לנו השר יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. שמעתי ולא האמנתי. כי לפי מה שאמרה כאן חברת הכנסת מיכל רוזין, הסתה בכלל לא יכולה להיות גורם משמעותי, אני אמרתי את זה? אל תצטט מה שלא אמרתי. אני אומר מה שאני אומר, ואת תקשיבי עכשיו.

חברת הכנסת מיכל רוזין. לפי ההיגיון שהציגה כאן חברת הכנסת מיכל רוזין, הסתה בכלל לא יכולה להיות גורם מעודד טרור, כי לעולם אי-אפשר לבוא ולומר, אם יש עשרות נרצחים, מי מאותם נרצחים בדיוק ומה החלק של ההסתה. הרי זה לא משנה אם האשמה להסתה היא על מי שהסית או על מי שלא מנע הסתה ויכול היה למנוע הסתה, מהטיעון שאת הצגת. מכיוון שהשר לביטחון פנים לא יכול להצביע בדיוק מי נרצח בעקבות ההסתה בפייסבוק או ברשתות החברתיות, אז פייסבוק אשמים. אז אי-אפשר לבוא ולומר שהסתה לטרור ולשנאה ולרצחנות מעודדת טרור.

גם ההסתה האנטישמית הקשה של ה"חמאס" ושל הרשות הפלסטינית, שלא דרך הרשתות החברתיות, במערכת החינוך, לא מעודדת טרור. למה? כי לך תצביע, כמו שאמרה מיכל רוזין, כמה מליטרים הדם שנשפך, לא היה נשפך אלמלא הייתה הסתה. הרי לעולם אי-אפשר לעשות את זה. גם אי-אפשר להגיד שהסתה אנטישמית בגרמניה הנאצית לפני המלחמה, יש לה חלק בשואה וברצח היהודים, כי לך תוכיח כמה מהשואה ההסתה הזאת באמת גרמה, והאם לא היו עודפי הסתה, או חוסר בהסתה, ואם "שטירמר" לא היה, לא היו נרצחים שישה מיליון? איך אתה בכלל יכול לזהות כל גורם מסית ולשדך אותו למספר של יהודים שנרצחו או לקורבנות של טרור? לכן הטיעון הזה כאן הוא עלבון לאינטליגנציה, שמכיוון שאי-אפשר להצביע בדיוק מה החלק או איזה נרצחים נרצחו בעקבות הסתה ואיזה נרצחים היו אולי ללא אותו פריט של הסתה או ללא הסתה באותו גוף תקשורת, אז הסתה היא בכלל לא גורם שלילי. וזה בא דווקא מחברת הכנסת מיכל רוזין, שמאוד מגלה רגישות, ובצדק, להסתה למשל נגד ערבים ולאלימות נגד ערבים. כשמסיתים, ויש אצלנו גורמים קיצוניים שמסיתים נגד ערבים, ההסתה נורא מסוכנת כי היא יכולה להוביל קנאים מטורפים לפגוע בערבים חפים מפשע. לא אמרתי.

כשמסיתים נגד יהודים ברשתות החברתיות או בכל מקום אחר, מי אמר שיש לזה קשר לטרור? אז לידיעתך, חברת הכנסת מיכל רוזין, אפילו בדוח הקוורטט, אפילו בדוח הקוורטט מכירים בהסתה ברשות הפלסטינית כאלמנט בטרור. אני אמרתי שאני לא מכירה בהסתה?

אין ספק שאם הרשתות החברתיות לא מונעות הסתה איפה שהן יכולות למנוע, אולי זה בסדר שאתה מונע כממשלת ישראל ולא

ואם לבקשת ארצות-הברית, על זה אין לך תשובות. אני מבקש שתקשיבי לי כמו שהקשבתי לך. אם בארצות-הברית, למשל, אחרי שהנשיא אובמה גינה וביקר וביקש ברשתות החברתיות, בפייסבוק כן החליטו למנוע כל גישה וכל מסר של תמיכה ב"דאעש", לרצחנות של "דאעש". כי כשארצות-הברית הגדולה אומרת שההסתה של "דאעש" ברשת עלולה להוביל למעשי טרור ואלימות, אז פייסבוק כיבדו את זה ונקטו צעדים למחוק את "דאעש" ואת המסרים שלהם מכל סוג שהוא מהרשת, בצדק. אז באותו אופן אנחנו צריכים לדרוש שגם מסרים שקוראים לרצח יהודים וגם מסרים של ה"חמאס" ושל "הג'יהאד האסלאמי" ושל הרשות הפלסטינית, וגם מסרים של בודדים שמטיפים לרצח יהודי, שאומרים שצריך להשמיד את היהודים, לגרש אותם, בדיוק כמו שהם מונעים הסתה של "דאעש" לרצח נוצרים, יזידים, כורדים, אמריקנים, אירופים, כך צריך למנוע גם הסתה כזאת. ולכן, הדרישה שלנו היא למנוע הסתה ברשת, מכל מי שיכול למנוע הסתה. והדרישה שלנו מפייסבוק היא לעשות מאמץ גדול יותר למנוע כניסה של תכנים כאלה שיוצרים עידוד לרצח וטרור נגד יהודים וטרור נגד מדינת ישראל, והיא דרישה צודקת, ועובדה שגם ארצות-הברית פעלה בכיוון הזה. אז מה מציעה לנו חברת הכנסת רוזין? היא בעצם מטילה את האשמה על מדינת ישראל: אתם הממשלה, או אתם מדינת ישראל כמכלול, אתם אחראים לגורמים, אתם לא עושים שלום, לכן אתם אחראים לרצח, אתם אחראים לטרור. זה מה שבעצם אמרת: אתם לא עושים שלום, אז האחריות עליכם. אפילו בפרשנות מרחיקת לכת היא לא אמרה את זה. היא אמרה את זה. היא אמרה שיש לכם כישלונות במאבק בטרור, וזה נכון.

היא אמרה גם: תעשו מהלך מדיני כדי לצמצם את הטרור. היא לא האשימה את המדינה בטרור. אל תעשה את זה, זה לא פייר.

מבחינה לוגית טהורה, כשמישהו אומר: תעשה תהליך מדיני, ואם יהיה תהליך מדיני, תוריד את הטרור, תעשה תהליך מדיני כדי להוריד את הטרור, משתמע מכך שאם אין תהליך מדיני, זה מגביר את הטרור. ולכן, משתמע מכך שמי שלא מנהל תהליך מדיני, או תהליך מדיני שחברת הכנסת רוזין חושבת שהוא טוב או מועיל, יש לו אשמה עקיפה בגלי הטרור. ואני הייתי מציע לך שלא ללכת בדרך הזאת, לא ישירות ולא בעקיפין. יש כאן לוגיקה מהותית. אולי צריך לחזור לאקדמיה, אני מציע שלא תלמדי אותי לוגיקה.

אני חושב שאני יכול ללמד אותך. לכן אני כל כך מופתעת. אם היית קצת מקשיבה ומאזינה היית מבינה, ואני בטוח שתביני בהמשך.

על כל פנים, אני מציע לך לסיכום דבר אחד, אולי תציע לממשלה להילחם בטרור, במקום להציע לי. חברת הכנסת רוזין, את בודקת מה הסבלנות שלי היום? בבקשה, נא להפסיק. שתביני שאם צעיר פלסטיני לוקח סכין, נכנס לבית, הוא מדבר אלי. הוא משיב בשם הממשלה. זה לא משנה, אבל הוא פונה אלי. ושוחט באכזריות נערה בת 13 בשנתה, רצח מהסוג הזה לא היה ככל הנראה מתבצע אם אותו צעיר לא היה מוצף במסרים ברשת שמעודדים את זה, לא היה מחונך מגיל גן-ילדים שטוב ונכון להרוג יהודים, שצריך להשמיד את מדינת ישראל ולהיפטר מהיהודים,

חברת הכנסת מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. אז אני אקרא אותך לסדר בפעם השנייה ואת תצאי מהאולם. חברת הכנסת מיכל רוזין. כי אלה המסרים שנערים פלסטינים ונערות פלסטיניות מקבלים לא רק מה"חמאס" ומ"הג'יהאד האסלאמי" ו"מדאעש" אלא גם מהרשות הפלסטינית מגיל גן-ילדים. עכשיו, שמעתי את הטענה שהכיבוש אחראי. אבל מעניין מאוד, טרור מהסוג הזה מופעל לא רק נגדנו, גם נגד היזידים בעיראק על-ידי "דאעש". אז מי אשם שם, הכיבוש? הוא מופעל גם נגד צרפת. את מי בדיוק צרפת כובשת? או בלגיה, או טורקיה? גם נגדן מפעילים טרור רצחני. אז בא השמאל הישראלי ואומר: הטרור נגדנו זה תוצאה של הכיבוש. למה? ארצות-הברית לא כובשת, צרפת לא כובשת, בלגיה ודאי לא כובשת אף אחד, גם לא בריטניה וספרד, אבל גם נגדם מפעילים טרור מהסוג הזה. היזידים כבשו פעם מישהו? מיעוט קטן שיושב בצפון עיראק. למה טבחו ביזידים, מיכל רוזין? את מי הם כבשו? אם הכיבוש גורם לטרור, אז מי גורם לטרור נגד היזידים בעיראק? מי גורם לטרור נגד הנוצרים בסוריה?

נגד הכורדים, את מי הכורדים כבשו? הנוצרים בבית-לחם. השר, לא היה טרור. לא היה טרור לפני 1967? בקיצור, תעני, תעני, לא היה טרור לפני 1967? אני מציע לשמאל הישראלי, שאני מכבד אותו, גם נמניתי פעם עם שורותיו: מותר לחתור לשלום, מותר לבקר את הממשלה. מותר לחשוב שצריך לעשות את התהליך המדיני בדרך אחרת. גם מותר לשגות באשליות, אני מאוד מכבד את זה. אבל דבר אחד אל תעשו, אל תאמרו עוד לא אמרת משפט אחד מה הממשלה עושה. חברת הכנסת מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר בפעם השנייה. אל תאמרו לעצמכם ולא לאף אחד אחר שהטרור בכלל בעולם ושהטרור נגד היהודים ומדינת ישראל נגרם על-ידי הכיבוש. אני רוצה להזכיר לחברת הכנסת רוזין שטרור הופעל, אני זוכר כילד קטן בשנות ה-60, מיכל, כילד קטן בשנות ה-60, ששמו מטענים וזרקו רימונים. עוד לא היה כיבוש. הרי הטרור נגד היהודים והציונות התחיל הרבה לפני 1967, לפני הכיבוש. הוא התחיל אפילו לפני 1948, לפני שהייתה מדינת ישראל. היה טרור ערבי נגד היהודים כאן לפני שהיינו בחברון ובשכם, לפני שהקמנו את אריאל ואת קרני-שומרון. היה כאן טרור נגד היהודים לפני שהקמנו מדינה, בדיוק כמו שיש היום טרור נגד היזידים, טרור נגד האירופים וטרור נגד האמריקנים. הטרור הזה הוא תוצאה של שנאה נוראית של קיצונים מוסלמים כלפי מי שאינו מוסלמי, של ערבים מסוימים, לא כולם, כלפי העם היהודי וכלפי מדינת ישראל. תפסיקו למכור לנו את השקרים הללו שהטרור הוא תוצאה של הכיבוש, ואם לא יהיה כיבוש לא יהיה טרור. דרך אגב, בעזה אין יותר כיבוש ישראלי, אז לא אוספים שם טילים? אז לא ירו עלינו מאז שיצאנו מעזה, מיכל רוזין, והפסקנו את הנוכחות הישראלית בעזה? לא ירו עלינו 16,500 טילים מעזה, אחרי שהפסקנו את הכיבוש ויצאנו מעזה? גם ביהודה ושומרון אין כיבוש. הטרור, לצערי הרב, הוא תופעה חולנית, לא, נו, באמת.

לא נתת תשובה אחת רצינית לוגית על איך אתם פועלים נגד טרור היחידים. יש הסתה, ברור לכולם, אף אחד לא אומר שאין הסתה. אבל להפיל את הכול רק על ההסתה בפייסבוק ועל מארק צוקרברג עם דם על הידיים, אני חושב, זאת לחלוטין בריחה מאחריות.

בזה תסלח לי, מה זה קשור? לפייסבוק אין שום אחריות? שום אחריות, הכול זה ממשלת ישראל? על הטרור? קודם כול, זה שיש הסתה וזה שלא מוחקים, אני אמרתי את זה?

את הקשבת לי? את הקשבת לי? תגידי, אל תגידי לי מה להגיד. אני אגיד את עמדתי. חברי הכנסת, עד כאן.

יש פה חילוקי דעות, בואו נכבד האחד את השני. אל תכניסי לי מילים לפה, מירב בן ארי, תקשיבי לי ואל תגידי מה שאני לא אומרת.

אני קוראת אותך לסדר בפעם השלישית ואני מבקשת לצאת מהאולם.

לא, את צורחת עלי. חברת הכנסת מיכל רוזין, אם את לא שומעת אותי, אז אני מבקשת לצאת מהאולם. אני קראתי אותך לסדר פעם שלישית, ולכן אני חוזרת על בקשתי. הרי אין תשובות לממשלה הזאת,

אני מבקשת מהסדרנים להוציא את חברת הכנסת מיכל רוזין. אין תשובות לממשלה, זאת הבעיה. תנו תשובות לאזרחים ולאזרחיות ותפסיקו לקשקש עם טיעונים לוגיים לא, נא לצאת מהאולם. (חברת הכנסת מיכל רוזין יוצאת מאולם המליאה.) בשום מדינה בעולם, לשום מדינה, גם לא למעצמה כמו ארצות-הברית, גם לא לסין, גם לא לרוסיה, גם לא למדינות אירופה, גם לא למדינות ערב וגם לא למדינת ישראל יש מענה מוחלט למיגור ולהפסקה של פעילות הטרור. לא קיימת חיה כזאת. יחד עם זאת, גם בהשוואה בין-לאומית, מדינת ישראל עושה יותר ופיתחה יכולות טכנולוגיות ומודיעין כדי להילחם בטרור. אלמלא הצעדים שננקטו, כולל בשנה האחרונה, על-ידי צה"ל, השב"כ, זרועות המודיעין שלנו, שהביאו לסיכול של מאות פיגועי טרור מתוכננים וספונטניים, היינו חלילה וחס יכולים לשלם מחיר, לא של עשרות, מחיר כואב של כמה עשרות הרוגים אלא מחיר של מאות ואולי אלפי הרוגים. יש מדיניות מערביות חזקות שספגו פיגועים של מאות ואלפי הרוגים. ראינו את הפיגועים בפריז עם מאות הרוגים. ראינו פיגועים המוניים גם בבריסל, גם באנקרה ובאיסטנבול, גם במרסיי, רק לאחרונה. אז נכון שבתולדות הציונות היו עליות וירידות בטרור, מעולם לא הצלחנו להפסיק אותו לחלוטין. לא הייתה שנה ללא שספגנו הרוגים ופצועים כתוצאה מפעילות טרור, אפילו שנה אחת מאז הקמת מדינת ישראל. אבל נכון גם להכיר בכך שאנחנו פועלים בשורה של צעדים נמרצים ותקיפים כנגד הטרור. לא הצלחנו להפסיק אותו לחלוטין, לא היום וגם לא אי-פעם בעבר, ולא חשוב אם ממשלות שמאל או ממשלות ימין, מעולם לא הצלחנו לגרום לטרור להיפסק באופן מוחלט. אבל כן הצלחנו, ואנחנו פועלים בכיוון הזה, לצמצם את פעילות הטרור. ההתעלמות מהמרכיב של ההסתה והניסיון לבוא ולומר שישראל סופגת טרור בגלל הכיבוש, כאילו לא היה פה טרור לפני 1967, לפני שחזרנו ליהודה ושומרון, או כאילו הטרור מעזה נפסק עם הפסקת הכיבוש, הרי יצאנו מעזה בכאב רב, הסרנו את היישובים, הוצאנו את הצבא, הוצאנו את הנוכחות הצבאית, את המחסומים, אז אין בעזה כיבוש. אבו מאזן אמר, ואני מצטט: ברגע שישראל תצא מעזה לא תהיה שום פעילות טרור,

לא רקטות, שום פעילות טרור בין עזה לישראל. מאז חטפנו יותר מ-16,000 טילים וגם פעילויות טרור אחרות.

האשליה שפה אנשים כמו מיכל רוזין מנסים למכור לעצמם ולנו, שהכיבוש, לשיטתם, הוא סיבת הטרור, לא עומדת, לא במבחן הזמן של הציונות, לא במבחן הגלובלי, כי יש טרור נגד מדינות אחרות ונגד עמים אחרים, כמו היזידים, בלי שהם כובשים אף אחד. זה פשוט מתן, לא במזיד אולי, אבל בטעות, דלק לדה-לגיטימציה וההסתה כנגד מדינת ישראל, בלי שום בסיס עובדתי. גם בעולם, אף אחד לא חושב שאם היה הסדר מדיני, הטרור נגד ישראל או הטרור בעולם בכלל,

אין חיה כזאת. אף אחד לא משלה את עצמו. האירופים לא חושבים שאם יהיה פה הסדר מדיני אז לא יהיה יותר טרור בפריז או בבריסל, או בלונדון או במרסיי. אף אחד לא חושב כך, חוץ ממיכל רוזין, שחושבת שאם יהיה הסדר מדיני לא יהיה יותר טרור. אבל זאת אשליה ממש מגוחכת, חסרת כל בסיס בהיסטוריה, וגם בהווה. תודה רבה. תודה רבה לשר. כבוד השר, מה אתה מציע? מה אני אמור להציע? להעביר את הדיון לוועדה. לאיזו ועדה? ועדת החינוך. לא לוועדת המדע? ועדת המדע כל הזמן עם פייסבוק. יש הסכמה לוועדת המדע? כן.

לאור הצעתה של חברת הכנסת מירב בן ארי, אני מציע להעביר את זה לוועדת המדע והטכנולוגיה. כן, זו הצעתי. רבותי,

אנחנו נצביע על העברת הדיון לוועדת המדע והטכנולוגיה. דעה נוספת. דעה נוספת לפני ההצבעה?

הבעת דעה. על-פי התקנון מגיעה לך דקה. בבקשה, אדוני. אני רוצה להגיד דבר כזה: מעולם לא ראיתי עם כל כך חכם וממשלה כל כך, איך אני אגיד? מאותגרת, כדי לא להגיד מילה גסה.

קודם כול, ככה, אני רוצה לומר משהו. לגבי פייסבוק, פייסבוק זה המקום, הרשתות החברתיות הן המקום הנוח ביותר לצבירת מודיעין וידע לגבי איפה הולך להיות הפיגוע הבא. אנשים חכמים, חברות חכמות, טכנולוגיה ישראלית חכמה, יודעים היום לנטר שיחות ולנחש איזה אוטו אתה קונה לפי המוזיקה שאתה שומע. אבל ממשלת ישראל, מה היא עושה? מתנהגת כמו מישהו שלא יודע להבדיל בין עיקר לטפל, מענישה את כולם, במקום להגיע ולמצוא מחט בערימת שחת, זה מה שטכנולוגיה היום נותנת לך לקבל. ישבנו בפריז, ראשי מערכות הסייבר של כל המדינות, וניסינו להגיע לשותפות. יש דרך להגיע לשותפות, יש דרך לעצור, כי כל מי שעושה "לייק" היום לטרוריסט הוא החשוד המרכזי בפיגוע הבא. ובמקום שממשלת ישראל תפנה גם למערכת הביטחון וגם למערכת האזרחית לאסטרטגיה כוללת של ניטור אינטליגנטי של הרשת, היא פועלת כמו בריון, פיל בחנות חרסינה, ואת המודיעין היא זורקת במקום לאסוף אותו, כי הוא נמצא שם בשבילה ובשבילנו. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. אם כן, אנחנו נצביע על העברת הדיון לוועדת המדע והטכנולוגיה. מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה. 13 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. פרסום תכנים המעודדים וקוראים לעשיית מעשי טרור ברשתות החברתיות, הדיון עובר לוועדת המדע והטכנולוגיה. חברת הכנסת עליזה לביא, להוסיף לפרוטוקול כתומכת. אנחנו עוברים להצעות הבאות לסדר-היום: עלייה במספר פיגועי הטרור הרצחניים,

חבר הכנסת יהודה גליק,

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת היקרים והמתוקים והחביבים, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, בשבוע האחרון השתתפתי בשתי הלוויות: הלל אריאל, בת של חברים טובים מאוד שלי, שמחבל חדר לחדר המיטות שלה כשהיא הייתה לבד בבית, ילדה בת 13, דקר אותה כעשר פעמים רק בחזה, כדי לוודא ולהראות את כל הרוע המפלצתי שלו, לרצוח בדם קר ילדה חסרת אונים. לאחר מכן, יום למחרת, נרצח חברי הטוב כבר למעלה מ-20 שנה, מיכי מרק, סליחה, מיכי ידידי. היישוב עתניאל שבו אני גר סבל קורבנות רבים: שבעה הרוגים מבני היישוב ועוד ארבעה תלמידי ישיבה. אנחנו כאובים מאוד, איננו מסכנים. המכה היא מכה קשה מאוד, היא כואבת מאוד. עשרה יתומים, משפחה לתפארת. היישוב עתניאל כואב, שבור, אבל אנחנו לא מסכנים. עתניאל וההתיישבות ביו"ש חזקים, והם יעמדו גם מול הטרור הרצחני והאכזרי הזה. אבל הטרור הזה מונע מתקווה שהוא יוכל לסלק אותנו הן מהר-הבית והן מכלל הארץ, ויוכלו להקים על חורבות היישובים מדינה פלסטינית. ולכן, חובתנו להחיל את הריבונות על כל יהודה ושומרון, להוסיף בנייה, חיים, פריחה, להמשיך לנסוע בכבישים, לאכלס את הבתים בחברון שמחכים לאכלוס, לבנות עוד שכונות, כדי להעביר את המסר: אנחנו כאן לנצח. בואו נהיה טובים יותר, ונציף את העולם באהבה כך אמרה שירה, בתו של מיכי מרק, השם ייקום דמו. איזה הבדל בינה לבין האימא של המחבל המרושע,

שטבח ילדה בת 12 על מיטתה. רבותי, חייבים להילחם בטרור ללא פשרות, והטרור הזה כולל גם את המשלחים שלהם, גם את המסיתים. כמובן, לעשות את זה מייד, לא לחכות, להרוס את הבתים, לא לחכות, לגרש את המשפחות, לא לחכות. אבל ביד השנייה, לחזק את מי שרוצה לחיות אתנו בשלום תחת ריבונות ישראלית. אנחנו לא מרימים ידיים. בעזרת השם, ביום שלישי הבא, נעלה להר-הבית, ביום שלישי בבוקר, לזכרה של הלל, לבקשת המשפחה שלה. נמשיך לחיות בעתניאל, נהיה חזקים, ונמשיך לדרוש להוריד את ראש הנחש הארסי, להפסיק את הסלחנות כלפי המסיתים, וגם לפגוע בכל אלה שחושבים שיפגעו בנו.

תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת נחמן שי. גברתי היושבת-ראש, ברשותכם, בשם משפחת מרק ובשם משפחת אריאל, אני מבקש להודות לכל חברי הכנסת מכל המפלגות שבאו לנחם. הדבר נגע בהם עד מאוד והוא משמעותי מאוד.

זה דבר חריג, אבל בשביל זה הסכמתי. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת נחמן שי. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, הלכנו אתמול לבקר את שתי המשפחות השכולות שהזכיר ידידי יהודה גליק. היינו אצל משפחת אריאל בקריית-ארבע, והצטערנו צער עמוק יחד עם המשפחה על מעשה הרצח של הלל אריאל. אחר כך הלכנו לעתניאל ופגשנו את בני משפחת מרק. היינו רויטל סויד, איתן ברושי ואני. באנו לבכות אתם. באנו לבכות גם קצת על עצמנו, צריך לומר, על כך שאנחנו לא מצליחים כבר הרבה שנים, אבל במיוחד מאז מלחמת ששת הימים, להפוך את הניצחון האדיר שניצחנו למנוף להשכנת שלום בינינו לבין שכנינו. הצלחנו עם מצרים, הצלחנו עם ירדן, לא הצלחנו עם הפלסטינים, וזה צורך ראשוני במעלה, למעננו, לא למענם. למעננו, כדי שנשמור פה על המדינה שלנו. אולי קטנה יותר, אבל היא תהיה מדינה יהודית, והיא תהיה מדינה דמוקרטית, והיא תהיה מדינה בטוחה, כי אם היא לא תהיה מדינה בטוחה, לא נעשה את זה. מה שאני רואה עכשיו, כשאני מסתכל על המספרים העצובים של עשרת החודשים האחרונים: 464 נפגעים, 39 הרוגים, 425 פצועים. רבותי, הטרור ימשיך ללוות אותנו, ואני אומר: צריך להילחם בו, וצריך להילחם בו במלוא הכוח שיש לנו, אבל באותה עת ממש צריך גם לחפש פתרון, והפתרון לא יהיה באלימות ולא יהיה בכוח, ולא יהיה אפשר למנוע לחלוטין טרור,

אבל אם נציע ואם נקדם הסדר,

וזה מה שאני מצפה מממשלת ישראל לעשות. מה שאני רואה בשבוע האחרון, המבולבל, שעבר על הממשלה, שהיא לא יודעת מה היא עושה. ומכלול פעולותיה, בלי לפרט, הוא שבמקום לצמצם את החיכוך ולנטרל את רוב הציבור הערבי הפלסטיני ולהרחיק אותו מהטרור, אנחנו ממציאים יותר ויותר נקודות חיכוך ויותר ויותר סיבות לאנשים להיגרר למעגל האלימות, בדיוק האינטרס ההפוך. וכאן ממשלת ישראל נכשלה.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. אני לא רואה אותו.

אז מיקי לוי אחריו. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אלה הם חודשים נוראים, והשבוע האחרון היה שבוע קשה במיוחד. לחשוב על אותה ילדה, נערה, הלל אריאל, שנדקרת למוות במיטתה, זו מחשבה מעוררת חרדה ופלצות, ואנחנו בימים איומים. קשה לחשוב על ילדים, ילדים ישראלים, ילדים פלסטינים, שנהרגים, נפצעים, בתוך סכסוך שלא הילדים יצרו אותו ובוודאי לא הילדים אחראים לו. אתה משווה ביניהם? אותו דבר? ואני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שהאתגר הגדול שעומד בפנינו הוא לשנות את המציאות הזאת. לא רק לבוא בטענות, אלא לחשוב מה צריך לעשות. אני הקשבתי קשב רב לדברי השר שטייניץ, שדיבר כאן לפני כמה דקות, ואומר השר שטייניץ שהסכסוך הישראלי פלסטיני לא התחיל עם הכיבוש.

אגב, הסכסוך הישראלי פלסטיני לא התחיל ב-1967, אבל פתרון הבעיה הזו של הכיבוש יכול להיות צעד מאוד משמעותי כדי לפתור את הבעיה, כדי לסיים את הסכסוך הארוך והקשה הזה. 1967 היא לא כל הבעיה אולי, אבל היא בהחלט יכולה להיות מפתח לפתרון, והמפתח הזה לפתרון, אדוני סגן שר הביטחון, הוא מפתח מאוד פשוט, אני לא צריך ללמד אותך גמרא: בפרק א' בבבא מציעא אנחנו מדברים על שניים שאוחזין בטלית, זה אומר: כולה שלי, וזה אומר: כולה שלי. הפתרון של הגמרא, יחלוקו. ואת הארץ הזאת צריך לחלק לשתי מדינות, שתחיינה האחת בצד השנייה, וזה המפתח לפתרון, כי אין מפתח אחר. הלל הזקן, אם כבר אנחנו מדברים על המסורת היהודית, אומר שכל התורה כולה, אני לא רוצה שהיושבת-ראש תקרא אותך לסדר,

פשוט חבל לי.

אם כבר אני מדבר על המסורת היהודית, יהיה לך זמן להשיב,

אז הלל הזקן אומר שכל התורה כולה על רגל אחת היא: מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. מה שאנחנו, היהודים בישראל, מבקשים לעצמנו, אנחנו צריכים לתת לערבים הפלסטינים. היהודים הישראלים רוצים עצמאות וצדק? את אותו דבר בדיוק צריך לתת לעם השני. העם האח שחי אתנו כאן בארץ הזאת, גם להם מגיע עצמאות וצדק, וכל עוד לא נבין את ההיגיון הזה, אנחנו לא נדע להתמודד עם הבעיות.

ואני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שמעתי את חבר הכנסת ביטן, שבא בטענות לראשי השב"כ והמוסד, שהם כולם רק נכנסים לתפקיד ונעשים שמאלנים. אז אני רוצה להרגיע אותו. אני פוגש את ראשי השב"כ והמוסד לעתים פה במוסדות הכנסת, והם ממש לא שמאלנים. אבל דבר אחד נדמה לי שהאנשים האלה מתחילים להבין, שבכוח זה לא ילך. זה לא ילך בכוח, ולכן אל תבואו ותציעו לנו עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח. זה מה שמנסים כל כך הרבה שנים,

והתוצאות הן איומות: עוד הרוגים ועוד פצועים ועוד ילדים ועוד סבל,

ועוד שנאה. בואו נתחיל ללכת בדרך אחרת, בואו נתחיל לפתור את הבעיות במקום רק להתלונן עליהן. זה יתפוצץ עלינו בפרצוף, תרתי משמע. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין.

בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת מרדכי יוגב.

עד שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, שבוע מאוד קשה עבר עלינו, על אזרחי מדינת ישראל. מחבלים מרצחים שלחו ידם בנערה בת 13,

הלל יפה, ובצורה חייתית, על אם הדרך, ירו ברב מיכי מרק, באשתו ובילדים. השם ייקום דמם.

חברי, הממשלה הזו עסוקה ברטוריקה ולא מספקת ביטחון. מדברים, מדברים, מדברים, והרצח והמחבלים ממשיכים להשתולל ברחובותינו. יש חוסר ביטחון מוחלט, כך מרגישים אזרחי מדינת ישראל. כמה פעמים אמרתם, כמה פעמים התחייב ראש הממשלה לא להחזיר גופות מחבלים? ואדוני השר, כשאתה היית השר לביטחון פנים, אתה יודע, נתת הוראה לא להחזיר גופות, ולא החזרנו גופות. ופה בממשלה הזו יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, וכשראש הממשלה מצהיר שהוא לא מחזיר גופות, מה אני רואה למחרת בטלוויזיה? לוויה המונית. עשרות, מאות אנשים משתתפים באותה הלוויה, ומחלקים סוכריות, ואני עומד על הדוכן הזה יום למחרת, פעם אחר פעם, ומזהיר: אל תחזירו גופות. כי מה אתם מצפים? אותו נער או אותו צעיר רואה את הכבוד המפוקפק שלו זוכה מרצח שגופתו הוחזרה, וכולם מדברים על כך ש-72 בתולות מחכות לו בשמים, מה אתם מצפים שנער בן 17 יעשה למחרת היום? אולי תהיו החלטיים ותקיימו את המדיניות שאתם קובעים לעצמכם? מתי תבטיחו ותקיימו? סגר נושם, סגר הרמטי,

כדברי השיר, ואין ביטחון בצירים, ואני לא מאשים את הצבא, כי אכן זה לא פשוט מבחינה מקצועית מבצעית. אבל שרי הממשלה עסוקים בריב של אגו ולא בהקניית ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. השר בנט שואל שאלות בקבינט, אני מניח ששאלות חכמות, מקצועיות; אני באמת מכבד את עברו, אבל שר הביטחון ליברמן אומר לקציני הצבא: אל תענו לו. אני באמת כבר לא יודע אנה דרכינו ילכו, ונראה לי שבעקבות, גברתי, ישיבת הקבינט האחרונה, הקבינט אכן זקוק לגננת.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מרדכי יוגב. אחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. גברתי היושבת-ראש,

סגן שר הביטחון, חברי חברי הכנסת, אורחים יקרים, שבוע קשה עבר על עם ישראל. שתי רציחות אכזריות, אחת של ילדה במיטתה, כבר הזכירו קודמי, הלל יפה אריאל מקריית-ארבע, ושל הרב מיכי מרק מעתניאל, השם ייקום דמם. אנו גם מאחלים רפואה שלמה לפצועים ונחמה לכל המשפחות. "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" זאת המציאות שבה אנחנו עומדים. אסימטריה מוחלטת של עם ישראל, שמחנך את ילדיו, את כולנו, לחיים, לחיים לנו, לחיים לשכנינו. ומולנו ערבים פלסטינים או אחרים, שמחנכים למוות, זאת תורת המוות שלהם. מדינה פלסטינית לא הייתה פה מעולם ולא תהיה פה לעולם, משמעותה מוות לשכנותינו, ואנחנו לא ניתן שיהיה מוות. מדינה פלסטינית איננה פתרון, היא העמקת הבעיה. ומתוך כך, ואני אומר גם לסגן שר הביטחון ולמערכת, המערכת, מערכת הביטחון, עובדת לילות כימים, ואני יודע להעריך את זה, ויחד עם זה, יסוד הוודאות של מי הארץ הזאת הוא היסוד הראשון המנצח, הוא מסיר את הספקות והוא מבהיר גם לטרוריסטים ולרוצחים: זה לא משתלם. וביד אחת להילחם בטרור בחורמה, כפי שהיו לנו החרב והמגל, המגל והחרב, וביד השנייה,

חבר הכנסת נחמן שי, המגל והחרב, וביד השנייה לחזק את ההתיישבות. על כל פיגוע,

על כל נרצח, שכונה נוספת. אלה הן שתי הזרועות. ובמציאות הזו, והיא אולי איננה ברורה, ומדינית קשה לספק אותה: שליטת-על ביטחונית והומניטרית לכלל האוכלוסייה שנמצאת ביהודה ושומרון, תוך לחימה בלתי מתפשרת בטרור וחיזוק ההתיישבות היהודית, דבר שנדרש ברחבי יהודה ושומרון. וטיפול גם במרקם החיים של האוכלוסייה הפלסטינית. כמה כלים שעוד לא ננקטו, כי מה שננקט,

הטיפול בשורשי ההסתה, מאיפה הדברים באים. בעבר הם היו בעיקר במסגדים, ברחוב הפלסטיני ובתקשורת, מאז הסכמי אוסלו הם בטאבו, בתוך החינוך הפורמלי של כל ילד שמתחנך ברשות הפלסטינית. הוא מתחנך להרוג יהודים, להשמיד את מדינת ישראל. צריך לעקור את זה משם בחומת מגן חינוכית. קודם בשטחים שבשליטתנו, ירושלים ושטחי C, ובהמשך גם בכל שטחי A. חומת מגן חינוכית, כפי שעשינו בביטחונית ובמודיעינית. כך להשיב לידינו את האחריות הזו. חומת מגן גם בפייסבוק, זה עלה פה בהצעה הקודמת לסדר-היום: להמשיך ולנטר שם את הרעים ואת התכנים הרעים, כולל פנייה למנהלי הרשתות, כולל צעדים שהמערכת צריכה לגבות משפטית. הרס בתי המחבלים, אם הם נהרסים בתוך 48 82 שעות הרי שזו הרתעה, ואם רק כעבור חודשים, הרי שזו הרתחה, נכנסים לכפר ואין מי שמבין בשכונה מדוע נדרש להרוס שם. כך גם גירוש, גירוש של משפחת מחבלים, והכול במעגלים ממוקדים, מועיל, אם לחוץ-לארץ, אם לעזה, אם ממרחב למרחב בתוך יהודה ושומרון. בשורה התחתונה, אנחנו צריכים לחייב את המערכת המשפטית, ונגיש חוקים, ונפעל למענם, כך גם את המערכת הביטחונית, כדי שהמציאות הביטחונית שלנו כאן, בארצנו, תהיה מציאות שמבטיחה חיים. וניקח את כל האחריות אלינו מחדש. הסכמי אוסלו, אין להם שום ערך, כאשר אנחנו חתרנו לקיימם, חתרנו להעניק חיים טובים, אבל מולנו מחפשים את המוות. אז מתוך הידיעה הזאת שעם רוצחים לא מדברים, עם רוצחים עושים מלחמה,

אנחנו נמשיך לדבר שלום. מי שירצה שלום, אהלן וסהלן, ומי שרוצה ללכת מפה, גם זה בסדר, ומי שרוצה להילחם, גם את זה מערכת הביטחון עושה, תעשה ואני מקווה שביתר שאת. ונביא גם שלום וגם ביטחון לכל ארצנו ולאזרחינו.

תודה רבה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, ואחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. אתה ביקשת אחרי? בסדר.

עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, תנחומי למשפחות הנרצחים והחלמה מהירה לפצועים. הבעיה, איך אומר דוד המלך? "אני שלום וכי אדבר" אבל "המה למלחמה". אנחנו מדברים כל הזמן, רודפים את השלום, מדברים על שלום, אבל המה למלחמה. וה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום. אני רוצה דווקא להתייחס למה שאני קראתי קודם באתר "בחדרי חרדים" בשורה לציבור החרדי על החלטת שר השיכון להביא הצעת מחליטים על בניית 5,000 יחידות דיור לציבור החרדי. אבל יחד עם זאת, גברתי היושבת-ראש, ואת היית ראשת עיר, כל ראש עיר הוא יותר חזק מכל הממשלה, אבל יש אמצעי אחד שבו הממשלה יותר חזקה, וזה בהסכמי הגג שהיא עושה באחרונה. אם אני קורא שברמת-השרון הולכים לסגור הסכם גג של 40,000 יחידות דיור, המשמעות היא מענק של משרד האוצר לרמת-השרון של 4 מיליארד ש"ח. בוודאי, זה מקל חובלים בידי האוצר, והוא יכול להגיד: אנא, דרום רמת-השרון גובלת עם צפון בני-ברק, תן משהו למגזר החרדי. אם אני רואה בבאר-שבע 8,000 יחידות דיור, או בהרצליה 7,000 יחידות דיור אני חושב שמשרד האוצר יכול לקחת את מקל החובלים של הסכמי הגג ובאמת להביא לידי כך, להקציב מייד. כי כל החלטת מחליטים שלא תהיה, זה ייקח שנים עד שנראה את המפתח של הדירה. ובינתיים הציבור במגזר החרדי גר במצוקה נוראה, שלא ניתן לתאר בכלל. אני חושב שיפה שעה אחת קודם, ואני מברך על ההחלטות, אבל אני אברך על המעשים שאפשר לעשות מייד.

תודה רבה לחבר הכנסת

עכשיו חבר הכנסת אמיר אוחנה. הוא הגיש הצעה רגילה לסדר-היום, ולכן יש לך עד עשר דקות.

עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, תודה, כבוד השר,

כנסת נכבדה, מזה חודשים אזרחי ישראל, ברבים מהמקומות בארץ, מצויים במה שמכונה "גל טרור", "אינתיפאדת סכינים" הטרמינולוגיה פחות משנה, המציאות היא שמשנה. בשבוע שעבר השפל הגיע לכדי כך שאדם צעיר נכנס לביתה של משפחה בעתניאל, משפחת אריאל, בקריית-ארבע.

בקריית-ארבע. סליחה, בקריית-ארבע. הייתי שם אתמול אבל הייתי אצל שתי המשפחות ולכן התבלבלתי. תודה על התיקון. הוא ראה את הלל יפה בת ה-13.5 ישנה במיטתה, שמע את נשימותיה ולקח החלטה לדקור את גופה שוב ושוב ושוב עד שלא נותרו חיים באפיה. אמרתי "אדם", לא "מפלצת". מפלצת זה קל, זו בריחה. מפלצות לא באמת קיימות. זה היה אדם צעיר רק מעט פחות מהלל שרצח. מהם הערכים שעל ברכיהם התחנך האדם הזה? מהו המטען התרבותי שהוא ינק משחר נעוריו? האם הוא יוצא דופן, או שהוא תוצר טבעי של בית-הגידול שממנו יצא? כל אלה שאלות נכבדות, ודומה שיש מי שחייב לעשות חשבון נפש ולענות עליהן. אבל כל אלה אינם סותרים אמת בסיסית וחיונית אחת שעליה כולנו חייבים להסכים: אין למדינה, לאף מדינה, זכות קיום אם היא איננה עושה כל שביכולתה כדי לספק ביטחון לאזרחיה. מעל הכול, זוהי ההצדקה לקיומו של המוסד הזה, המכונה "מדינה". לפני החינוך, ולפני הרווחה, ולפני העבודה, ולפני התרבות, קודם כול, ביטחון. האם מדינת ישראל יכולה לומר בלב שלם שהיא עושה הכול למען ביטחון אזרחיה? חשוב מאוד להכיר את ההיסטוריה ולא להתכחש לה. הטרור האסלאמי אומנם מלווה אותנו 100 שנים קשות ונוראות, לפני 1967, ולפני 1948, אבל אם עד לפני הסכמי אוסלו זה היה טרור שנע על עגלה עם סוסה, בלשון מטפורית, הרי שמאז הבאנו לעולם את רעיון העוועים הזה, שייבוא מחבלים, ובראשם רב-המרצחים הטרוריסט יאסר ערפאת, יימח שמו, הוא שיביא שלום עלינו, מאז הטרור נע על דלק סילוני, נהרות של דם שטפו את רחובות ישראל דווקא כשההנהגה מכרה לישראלים את מה שהם כל כך רוצים וכל כך מייחלים לו, כי עם חפץ חיים אנחנו: תקווה לשלום. ובעודנו סופרים את מתינו בעשרות ובמאות, היו מי שביקשו למכור לנו שירי שלום בכיכרות אם רק, אם רק, נעשה צעדים אמיצים, אמיצים, כמו לקפוץ ממגדל, מתוך תקווה שאנחנו נצליח. אם רק נקווה ונאמין מספיק, נצליח לעוף. נוויל צ'מברליין היה ראש ממשלת בריטניה טרום מלחמת העולם השנייה. כראש מחנה ה-appeasement, הפייסנות, היה זה צ'מברליין שחתם על הסכמי מינכן עם היטלר וחזר לבריטניה עם הסכם החרפה, כשהוא מנופף באותה תמונה מפורסמת ומבשר על Peace in our time, Peace in our time.

זמן קצר לאחר מכן פרצה המלחמה הקשה והנוראה ביותר שידע העולם, שהביאה על עמנו את האסון והאובדן הגדול שידע איזה עם החי כיום, ותקוותו של צ'מברליין התנפצה לאלפי רסיסים. כשספד לו, אמר המדינאי שצפה והזהיר מכוונותיו של היטלר, אותו מדינאי שהוגחך כמחרחר קרבות ונשלח על-ידי העם הבריטי לאופוזיציה, רק כדי לחזור אחר כך לכס ראש הממשלה, הספד אצילי שנכון לרבים בקרב מה שמכונה "מחנה השלום הישראלי". וכך אמר: נפל בחלקו של נוויל צ'מברליין, באחד המשברים העילאיים בעולמנו, שדעותיו תיסתרנה על-ידי המאורעות, שתקוותיו תתאכזבנה, והוא יהיה מרומה ונגזל על-ידי איש זדון. אך מה היו תקוות אלה שמהן התאכזב? מה היו שאיפות אלה שמהן התייאש? מה הייתה אמונתו שניצלו לרעה? הרי היו אלה בין הרגשות הנאצלים והמיטיבים של לב האדם, אהבת השלום, השאיפה לשלום והחתירה לשלום, אפילו במחיר סיכון גדול וודאי במחיר אישי.

צ'רצ'יל לצ'מברליין, וצ'רצ'יל עשה את מה שצריך היה להיעשות הרבה קודם: הוא יצא למלחמה בהיטלר, בידיעה שהוא נושא עליו, על כתפיו, את האחריות לא רק לשלום עמו, אלא לשלום העולם החופשי. ואנו, האם אנו, שאזרחינו נתונים למתקפות חוזרות ונשנות, האם אנו נלחמים כראוי עבורם? האם אנו עושים כל שנדרש כדי להעניק להם את הביטחון שהם ראויים לו? אקדים ואומר, אני מישיר מבט ומבטיח לכם: יש מחיר לטרור שהאויב לא יוכל לשאת. יש מחיר כזה. יש דרך שבה נבהיר לצד השני כי הטרור לא משתלם. המחירים שאנו גובים מהם כעת נמוכים מדי ו/או אינם מתאימים. לא בהתלהמות, אלא בשיקול דעת, באחריות, עלינו לעשות יותר כדי להגן על אזרחינו. ואלה הן שלוש ההחלטות שאני מבקש מראשי המדינה, מראש הממשלה, משר הביטחון, מחברי הקבינט וממערכת הביטחון לקבל:

חיסול המסיתים. אנו יודעים מי הם אלה הקוראים לצעירים לרצוח ישראלים, הן אלה הקוראים לעשות זאת ממניעים דתיים לכאורה והן אלה הקוראים לעשות זאת ממניעים לאומניים, ולעתים קרובות, שילוב של השניים. המסיתים הללו הם הנוקרים המכים על ראשיהם של הכדורים, אותם צעירים, הכדורים הרבים שיש במחסנית הטרור. את המסיתים יש לחסל.

בית שממנו יצא מחבל לא צריך לראות אור יום. אין להמתין שבועות וחודשים לביצוע, אלא יש להכות בברזל כל עוד הוא חם. בעוד מתינו מובאים למנוחת עולמים, בית המרצח ייהרס.

הורסים לרוצחים, בונים לנרצחים. את דעתי אינני מסתיר, ההתיישבות לא רק שאיננה הבעיה, היא הפתרון. השלום המיוחל לא יבוא אם רק ניסוג ונוותר. זה יחולל עוד טרור ומאבק שמטרתו האמיתית היא להביא לקץ הרעיון הציוני של שיבת העם היהודי לארצו. השלום יבוא רק כאשר יתבצר אותו קיר ברזל שיבהיר לאויבינו שאנו מארץ-ישראל לא זזים. מהים ועד הנהר, ישראל תשוחרר. זה נכון בכל ימות השנה, אך זה נכון בבחינת קל וחומר לאחר שמרצחים בנו. המסר הברור הוא: לא רק שלא תשיגו את מבוקשכם, אתם תאבדו ותפסידו בדיוק את מה שהתכוונתם להרוויח. הורסים לרוצחים, בונים לנרצחים. האם לטווח הקרוב הצעדים הללו עלולים להבעיר את השטח, בבחינת "שוברים את הכלים"? בהחלט ייתכן, ולכן אני מבין את החשש של מקבלי ההחלטות מללכת בכיוונם, בטח בקרב אלה שהאחריות מונחת על כתפיהם, והם מגיעים לבקר את המשפחות לא כמונו, כמבקרים ומנחמים, אלא כנושאים באחריות. אך שימו לב, ובכך אני אסיים, שימו לדברים שחזה צ'רצ'יל טרום מלחמת העולם השנייה ואמר ביושר לעם הבריטי: השלום שצ'מברליין מציע לנו יוביל למלחמה, ואילו המלחמה שאני מציע, תוביל לשלום.

תודה רבה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. עכשיו חבר הכנסת יעקב מרגי, ולאחר מכן, יסכם את הדיון סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. אמיר, צריך עשר דקות רק להוריד את הפודיום. יש כאלה שמורידים ויש כאלה שמעלים. זה העולם. טוב, שלוש דקות. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי, כבוד השר, סגן השר, הצעה לסדר-היום בנושא התגברות פעולות הטרור. לכל גל כזה, כמעט אמרתי: "יש מזכרת" לכל גל טרור כזה יש המאפיינים שלו, ולכל גל טרור יש הסיבות המניעות אותו. הגל האחרון בא אחרי רגיעה מסוימת ואפילו הורדת סף הפיגועים, מה שנקרא "פיגועי הסכינים", אך אי-אפשר להתעלם מכך שבזמן האחרון חזרו פעולות הטרור שמלוות בשימוש בנשק חם. לא מזמן גם היה מטען כלפי

הסיבות הן רבות, ויש לעשות הכול כדי להתמודד עם פעולות הטרור, לא משנה מה הסיבות. יש להיאבק, כפי שאמרו היום לא אחת, בהסתה, הממוסדת והלא-ממוסדת. יש לנו מנופים על הסתה ממוסדת שבאה מהרשות. אני לא מבין איך עדיין

לרסן את ההסתה ברשות הפלסטינית. יש לנו מנופים כלכליים, מנופים כאלה ואחרים, וכאן התחושה היא של חידלון. יש להיאבק ברמה הבין-לאומית בגלי ההסתה ברשתות החברתיות. היום, קודם לכן,

כאן המקום לברך את השר ארדן, שלא נרתע והתבטא בצורה ברורה, ואפילו בוטה ומתבקשת, כדי להביא את זה לסדר-היום הציבורי בעולם. צריך לא להרפות במאבק זה, צריך לעשות הכול להשבית את ההסתה מבית ומחוץ. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, היינו בגלי טרור קשים ואיומים מאלו, ידענו להתמודד אתם ויכולנו להם. יכולנו להם גם כאן.

שבזמן שאנחנו גילינו איפוק בגלל חג הרמדאן של הציבור המוסלמי, בזמן שאנחנו גילינו איפוק, הם, אותם שפלים, אותם צמאי דם, חורבן ואנרכיה, מול אותה יד מושטת שלנו, אותה חמלה והבנה ורגישות שלנו, הם שפכו את דמנו. אבל, אדוני השר, מכובדי סגן השר, הנה, ימי החג הולכים ומסתיימים. אני קורא לכוחות הביטחון לעשות את מה שהם יודעים לעשות, והם יודעים לעשות, לעשות את מה שעשינו בעבר: ידענו לעבור בית-בית, ידענו לשבת על המסיתים, ידענו לשבת על המארגנים, ורק ככה, כשנרתיע אותם, כשהם ידעו שאנחנו לא נרתעים משום פעולה, אנחנו נצליח להביא לדעיכה ולמיגור גל הטרור. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי.

ישיב לנו סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הקשבתי פה בקשב רב לדברים שנאמרו. אכן, צודקים אלה שאמרו שלא קל להדביר את הטרור. אני רוצה לומר לכם שמדינת ישראל,

משטרת ישראל, השב"כ, מבצעים פעילות נחושה כדי לסכל כל פעולת טרור, כדי להגיע למפגעים, לבוא אתם חשבון, ולקדם צעדי סיכול ומניעה וענישה נוספים. צה"ל נלחם בטרור זה שנים רבות. בחציון האחרון חלה ירידה במספר אירועי הטרור בעקבות פעילות צה"ל, שבמסגרתה בוצעו 1,495 מעצרים, הוחרמו 11 מחרטות, נתפסו 170 כלי נשק, נסגרו ארבע תחנות רדיו בגין הסתה, נהרסו 16 בתי מחבלים, הוגשו 90 כתבי-אישום בגין הסתה. במהלך הפיגועים נהרגו 148מחבלים ונפצעו 39 מחבלים. לאחר אירוע הרצח הנורא האחרון של הילדה הצדקת, התמימה, הטהורה, הלל יפה, והרצח הנתעב של הרב מיכי מרק, שניהם, השם ייקום דמם, תוגברה הגזרה בסד"כ נוסף, עם שני גדודים נוספים, עם אמצעים ויכולות.

דגש מיוחד על ביטחון התנועה בדרכים. נוסף על הפעילות השוטפת הזאת, שהועצמה ותוגברה, נעשו מגוון פעולות ביטחוניות: הוטל כתר על מרחב חברון שממנו יצאו מבצעי פיגועי הירי, 700,000 איש הוגבלו בתנועתם בשטח, פעולה שכבר שנים לא נעשתה, הוטל כתר מיוחד ומהודק על היישוב בני-נעים, שממנו יצאו המחבל שביצע את פיגוע הדקירה ומחבלים נוספים; בוצעו מעצרים של בני משפחתו של המחבל בחשד להסתה, מופה ביתו של המחבל בבני-נעים כהכנה להריסתו, נשללו 2,800 היתרי עבודה מבני הכפר בני-נעים, הכפר שממנו יצאו מפגעים בגל הטרור האחרון. לצמיתות או לתקופה? לתקופה, כמובן, אבל בשלב זה לא הוחזרו. חייהם של תושבי הכפר לא יחזרו להיות כפי שהיו. מדיניותו של שר הביטחון כיום היא לא להחזיר גופות. חבר הכנסת מיקי לוי, כנראה הוא שמע גם לעצתך וגם לעצת אחרים, לא מחזירים גופות של מחבלים. כדי להעביר מסר תקיף לרשות הפלסטינית שהצד הישראלי רואה בהסתה מצד בכירי הרשות נדבך משמעותי בהסלמה הביטחונית הוחלט לשלול את מעמד ה-VIP משלושה בכירים ברשות הפלסטינית, וביניהם מושל נפת חברון ברשות הפלסטינית, שהלך וניחם את משפחת המחבל. אדוני, סליחה, זה לא צעדים תקיפים. מה עם חיסול המסיתים? רגע, רגע. אמיר, זה חלק מהקואליציה שלך.

מותר גם למתוח ביקורת בקואליציה. מדינת ישראל עושה מאמצים רבים למנוע את ההסתה ברשתות החברתיות, בדגש על הרשת החברתית פייסבוק. מדובר במאמצים מדיניים, משפטיים ונוספים. לצערנו, כפי שגם אתה יודע וכולם יודעים, המלאכה מורכבת, איננה קלה, אבל מדינת ישראל החליטה להתלבש על הנושא ולמנוע את ההסתה ברשתות החברתיות במלוא העוצמה והכוח. אנו נמצאים כרגע בשלב התחקור הראשוני של האירועים. נכון לעת הזאת הגורמים הרלוונטיים בפיקוד המרכז מצויים בהליכי בחינה, בדיקה ותחקור מעמיקים, והמשך הפקת הלקחים יתבצע בהתאם. צה"ל ימשיך לבצע את כלל הפעולות הנדרשות להגנה ולשמירה על תושבי יהודה ושומרון בכלל ועל תושבי קריית-ארבע וחברון בפרט ויפעל למיגור כל פעילות טרור ואלימות. צה"ל ירדוף את מבצעי הרצח הנתעב של הרב מיכאל מרק, השם ייקום דמו, עד שיניח את ידו עליהם. אני רוצה לומר מילה לגבי ההצעות המדיניות שאמרו כאן. אני מופתע שעולות וחוזרות הצעות מדיניות. חברי חברי הכנסת, חברתכם חברת הכנסת, השרה לשעבר, ציפי לבני קיבלה את המושכות לנהל משא-ומתן עם הרשות הפלסטינית. לא אלי בן-דהן, לא נפתלי בנט הקיצוניים, ציפי לבני. שנה שלמה היא ניהלה משא-ומתן. בשביל המשא-ומתן הזה שחררנו 100 רוצחים נתעבים מבתי-הכלא, רק כדי שיסכימו לנהל אתנו משא-ומתן, 100 רוצחים שוחררו מהכלא. מה קיבלנו תמורת המשא-ומתן הזה? מה השגנו תמורת המשא-ומתן הזה, חברי היקרים?

אפס מאופס. אני מזכיר לכם: ציפי לבני, היא ניהלה את המשא-ומתן הזה, שנה שלמה. אפס מאופס. אז, רבותי, באמת, די. תפסיקו לדבר כאילו יש פה אפשרות, ניסיון או דרך להגיע לשלום עם הרשות הפלסטינית. צריך להביט באמת בעיניים נכוחות ולהבין: אין שום סיכוי בעולם להגיע עם הרשות הפלסטינית לשלום.

חבר הכנסת היקר דב חנין, הגמרא שמדברת על "שניים אוחזין בטלית" מדברת על שניים שמעמדם שווה. הגיע הזמן שתגיע למסקנה הברורה והפשוטה: אין פה שניים במעמד שווה. מעולם לא היה עם פלסטיני, אם אתם חושבים ככה, באמת לא תגיעו לשלום. תסלח לי, תגיד לי, בבקשה,

לא תגיעו לשלום אף פעם. תגיד לי, בבקשה, איזה יום חג היה לעם הפלסטיני? מי המנהיגים? מי המשוררים של העם הפלסטיני? תאמר לי, אתה לא מכיר את מחמוד דרוויש? אתה לא מכיר את, אתה לא מכיר את, אני מכיר היטב.

מה התרבות שלהם? למה הם, חבר הכנסת דב

תודה. למה, חבר הכנסת דב חנין, תודה רבה לך. אין משוררים? אין סופרים? חבר הכנסת דב חנין, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. שאתה לא רואה משוררים ואתה לא רואה סופרים, אני קוראת אותך לסדר בפעם השנייה. להגיד, סופרים, חבר הכנסת דב חנין, אני שמעתי כבר פעם שלישית את אותו דבר שאמרת. או שאנחנו מפסיקים או שאני פשוט מבקשת ממך לצאת לאולם.

לא נעים לי. בבקשה. בבקשה, כבוד סגן השר. ומזעזעת. גם אותך יחליפו. זה לא נוח, תקשיב לי, שנייה. אני עוד לא החלטתי. הוא החליט לצאת לבד. כן. כל הכבוד, טלי.

אבל באמת אין פה שני צדדים שווים, והגיע הזמן שכולנו נדע על כך. אני אמרתי פעם, ופה מעל הדוכן אני אומר את זה שוב: המקסימום שיש בינינו שמוכנים לתת לפלסטינים הוא הרבה-הרבה פחות מהמינימום שהם מוכנים לקבל. במצב הזה, חבל על הזמן. כדאי להתפכח וללכת למסלול אחר וטוב יותר. ואני רוצה לומר לכם, ובזה אני אסיים, המסלול השני, שאתה מציע, גם קשור לשלום. הוא לא קשור, אה, לא קשור לשלום? ידידי מאיר, אני רוצה לומר לך, באמת: אני אומר ששלום יהיה כשהפלסטינים יבינו היטב שהארץ הזאת שייכת לנו, כשהם יבינו שאנחנו שבנו לארצנו כדי לא לעזוב אותה לעולם. זאת ארצנו, זאת מדינתנו, ופה היא תהיה. כשהם יבינו את זה, הם יתחילו לדעת שהמקום הטוב ביותר בעולם עבורם לחיות הוא כאן, כי אחרת, האלטרנטיבה שלהם היא לחיות במצרים או בסוריה, ושם חצי מיליון איש נהרגו, או תחת מדינת "דאעש"

שכאן ודאי יותר טוב להם.

אדוני סגן שר הביטחון, מה אתה מציע? אני מציע שהכנסת תסתפק בדברי. אם רוצים, אז לקיים דיון. רבותי, מה הן ההצעות כאן?

להעביר את הדיון לוועדת חוץ וביטחון.

אין לך התנגדות. לעולם זה לא יהיה, אבל אין לנו ברירה. זה המקום.

תיאורטית, להעביר את זה.

יש הסכמה. אני מעלה להצבעה. חבר הכנסת נחמן שי, זה כמו השלום.

רבותי, אז אנחנו מצביעים כעת על העברת הדיון לוועדת חוץ וביטחון. מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 13 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. העלייה במספר פיגועי הטרור הרצחניים, הנושא עובר להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 125), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

מטעם הממשלה: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו 2016. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים לנושא הבא: אלי ויזל, מותו של סמל,

ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת יצחק וקנין. אדוני, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אלי ויזל, בשמו המלא אליעזר אלי ויזל, נולד בט"ז בתשרי תרפ"ט ונתבקש לבית-עולמו בכ"ו בסיוון תשע"ו. ויזל נולד ברומניה לשלמה אלישע ושרה לבית פייג, יהודים חרדים שבבעלותם חנות מכולת. אביו עודד אותו ללמוד עברית ולקרוא ספרות כללית, בעוד אמו דחפה אותו ללמוד תורה וחסידות. בשנת 1944, בעקבות פלישת הצבא הגרמני להונגריה, החל גירוש יהודי העיר לאושוויץ, וביניהם משפחת ויזל. אמו ואחותו הקטנה נרצחו באושוויץ, בעוד אלי ואביו הוצבו לעבודה במחנה אושוויץ. הם הועבדו בעבודות פרך בתנאים קשים. עם התקרבות הצבא האדום לעבר אושוויץ צורפו אלי ואביו לצעדת המוות, שפינתה את אסירי אושוויץ מערבה לתוככי גרמניה, למחנה ההשמדה בוכנוולד. האב נפטר כעבור ימים ספורים, ואלי ויזל שרד את שלושת החודשים האחרונים של המלחמה עד לשחרור המחנה בידי בעלות-הברית ב-11 באפריל 1945. עם שחרורו הושם בבית-יתומים בצרפת ולמד צרפתית, ובעקבות כתבה בעיתון, שבה צולם לצורך הכתבה, זיהתה אותו אחותו, וכך חודש הקשר עמה. הוא למד בסורבון פילוסופיה, ובהמשך היה לעיתונאי וכתב עבור עיתונים צרפתיים וישראליים. אך סירב לכתוב או לדון על חוויותיו בשואה, משום שטען כי לא נמצאות המילים היכולות לתאר את גודל הזוועה. בשנת 1956 הגיע לניו-יורק, ושם עבר תאונת דרכים קשה שריתקה אותו לכיסא גלגלים למשך שנה. ב-1963 התאזרח בארצות-הברית, החל לכתוב ספרים, החל בפעילות ציבורית להנצחת מורשת השואה, והפך לדמות המוכרת ביותר בתחום זה. ויזל עודד ניצולי שואה אחרים לספר את סיפוריהם, פרסם בעצמו למעלה מ-40 ספרים, וזכה בפרסים ספרותיים רבים. בשנת 1986 הוענק לו פרס נובל לשלום על פועלו בוועדה הנשיאותית לזכר השואה שבראשה עמד. בין היתר, היה מיוזמי הקמת מוזיאון השואה הלאומי של ארצות-הברית בוושינגטון הבירה, בשנת 1993 זכה להדליק יחד עם הנשיא ביל קלינטון את אש התמיד באולם הזיכרון שבמוזיאון במסגרת טקס הפתיחה. כאשר הוענק לו פרס נובל לשלום, כתבה ועדת הפרס: "ויזל היה שליח לאנושות, שבמאבקו להשלים עם חווייתו האישית של השפלה מוחלטת בשילוב עם עבודתו המעשית למען השלום, העביר מסר רב-עוצמה של שלום, כפרה וכבוד אנושי". אלי ויזל זכה לעיטורים הגבוהים ביותר בארצות-הברית: מדליית החירות הנשיאותית ומדליית הזהב של הקונגרס, וכן זכה בעיטור נשיא מדינת ישראל לשנת 2013. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לחבר הכנסת יצחק וקנין. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, בבקשה.

חברת הכנסת נאוה בוקר, ואם היא לא תהיה, חבר הכנסת מאיר כהן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אלי ויזל, זכרו לברכה, היה בשואה והיה ניצול שואה, אבל זה היה חלק קטן, אכזרי, מהותי, אבל קטן, מחייו. בשאר חייו, אדוני היושב-ראש, אלי ויזל היה לוחם, לוחם אמיתי. הוא נלחם למען זיכרונם של שישה מיליון יהודים שנרצחו בשואה. הוא נלחם למען העם היהודי וזיכרונו ותפארתו. הוא נלחם למען מדינת ישראל.

אנחנו נפרדנו משגרירו של הטוב ושל הצדק בעולם. אלי ויזל, זכרו לברכה, עשה הכול, פשוט הכול, כדי לחזק את המשך קיום העם היהודי ואת התפתחות היצירה היהודית. אדם שמתוך הסבל האישי שלו האיר את ייחודו ואת עוצמתו של העם היהודי גם ובעיקר לאחר השואה. בהיותו ניצול השואה, הוא בעצם הקדיש את חייו למסור לעולם את עדותו, עדות שכל כך חשובה לנו. ויזל היה מענקי הרוח, מענקי הדור, וגדול המורים של דורנו על השואה ועל הגבורה. הוא היה ענק בכל מובן. הוא כתב טקסטים חשובים מאין כמותם, שאותם ראוי שילמדו בכל בית-ספר בארץ ובכל בית-ספר ברחבי העולם. אלי ויזל, זכרו לברכה, הקדיש את כל חייו כדי שאנחנו לא נשכח. מפעל חייו מזכיר לכל אחד ואחת מאתנו יום-יום מדוע היה על העם היהודי לקחת את גורלו בידיו, לזכור ולא לשכוח, אך גם לבנות מפעל חיים, לבנות חיים, ולהקים את מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, כפי שאמרת,

"ויזל הוא שליח לאנושות, שבמאבקו להשלים עם חווייתו האישית של השפלה מוחלטת בשילוב עם עבודתו המעשית למען השלום העביר מסר גדול ורב-עוצמה של שלום, של כפרה ושל כבוד אנושי". זה היה ויזל. אלי ויזל, זכרו לברכה, היה אדם שניהל אין-ספור קרבות למען אנשים אחרים, למען אנשים חפים מפשע, למען זכויות אדם, ללא קשר למוצאם, לא רק למען יהודים. העולם איבד השבוע קול מוסרי גדול, ענק וחשוב שנלחם למען זכויותיהם של קורבנות, קורבנות השואה וקורבנות באשר הם. בחייו היה ללוחם גדול נגד השנאה והיה ולמורה דרך למען אהבה ולמען רעות. הוא נאבק עבור כולנו וכדי שכולנו נחיה בעולם צודק יותר וטוב יותר. אלי ויזל, ללא ספק, היה מענקי הדור, מגדול בניה של האומה היהודית, אדם שנגע בלבבות רבים, רבים מספור. אדוני היושב-ראש, לסיום, לכתו של אלי ויזל הוא אחת האבדות הגדולות ביותר לעם היהודי, הוא אחת האבדות הגדולות ביותר לעולם כולו. אני שולח את תנחומינו למשפחת ויזל ולמשפחת העם היהודי ומבקש להתנחם בכך שמפעל חייו ומפעלי ההנצחה הרבים שבנה יישארו אתנו עוד הרבה הרבה דורות אחריו ולנצח נצחים. יהי זכרו של אלי ויזל ברוך. תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. תעלה חברת הכנסת נאוה בוקר, איננה. חבר הכנסת מאיר כהן. אני מבין שאנחנו שלושה סגני יושב-ראש, הסתדרנו טוב עם העסק.

ארבעה בעצם, גם נאוה. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. כן, אדוני היושב, אבל אני לא מגביל אותך.

חברות וחברי כנסת נכבדים, ראית איזו קולגיאליות של יושבי-ראש?

הוא לא מגביל אותך. דבר חופשי. דבר שעה, מאיר. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, לא הספד לאלי ויזל אני רוצה להגיד, כי בטח יעשו את זה חשובים ורבים אחרים, אבל כשאדם ענק כזה נפטר אז ראוי שנשאל את עצמנו מה אנחנו לוקחים מהמורשת

אלי ויזל, משפט היה שגור בפיו: מי ששונא קבוצה אחת, ישנא לבסוף את כולם, וכתוצאה מכך גם את עצמו. רבי מאיר.

אני אגיד לך משהו שהוא חשוב לנוכח מה שאתה אומר. הגמרא אומרת: השונא את הגוי ישנא את היהודי, המכחש לגוי יכחש ליהודי, הרוצח את הגוי ירצח את היהודי. אכן, אדוני היושב-ראש. וכמו שאתה ציינת, הוא גדל בבית חרדי, והגמרא והמשנה היו שגורות בפיו. מעט מאוד אנשים נצרבים בתודעה שהם מזוהים עם מסר חד וברור, וזה בעצם המשפט הזה, שמקפל בתוכו את המסר הכל-כך חשוב שהוא נאבק למענו כל חייו. בעיני, אלי ויזל מייצג את העם היהודי: מהמשרפות, לשטיח האדום, כשהוא קיבל את פרס נובל לשלום, התקומה יוצאת הדופן, הסיפור האישי שלו שמקפל בתוכו באמת את ההיסטוריה המפוארת שלנו. אבל ראוי שגם נדבר על שני נושאים בקצרה: האחד, ההטפה התמידית שלו בכל מה שקשור בהסתה,

הוא נלחם באירופה, בארצות-הברית, בישראל בביקורים שלו, נלחם כנגד ההסתה ואמר: דווקא אני, האוד שעדיין בוער, הניצול מהשואה, דווקא אני מביא משם את הלקח הגדול: היו זהירים בהסתה, היו זהירים בשנאה האחד לשני. אפשר להתווכח, ודעותינו ופנינו אינם שווים,

לעולם שלא נגיע לדברי הסתה והתעלמות. והיה פה ידידי הטוב

שר הביטחון אלי, אלי בן-דהן, איש הגון, ישר ואחד הטובים שבנו, ולהגיד שאין

הגם שאני מסכים אתו שהם עושים הכול כדי שלא יהיה שלום, שלרגע לא נטעה, אבל האמירות האלה של "אין עם פלסטיני" ושיחיו בתוכנו 3 מיליון פלסטינים, אלה בדיוק אמירות שנשמעות כאמירות שאין בהן סובלנות. אפשר להתווכח אתן, כמו שגליק עושה, אפשר לכעוס, אפשר להגיד להם: זו תפיסתנו, אבל אני חושב שלא ראוי שבמדינה הזאת אנחנו נישמע כמתכחשים לקיומו של עם, גם אם הם האויבים הגדולים ביותר שלנו. וראוי שנגיד את זה דווקא על הרקע של הרעיון הטוב מאוד שלך, אדוני היושב-ראש, ואני חייב לציין שאתה היית הבודד שהעלית, ואנחנו הצטרפנו אליך, וראוי, אני מציע שהכנסת באמת תקדיש עוד דיון לאיש הענק הזה.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן, סגן יושב-ראש הכנסת, וגם לחיליק בר, שגם הוא סגן יושב-ראש. אני מודה לכם. ישיב בשם הממשלה שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני משיב בשמו של שר החינוך

ואני אקריא את מה שהוא אמר, אבל יחד עם זה, אנחנו מדברים על איש ששרד את השואה. אני משתמש במילה שרד, ולא במילה ניצול, ובתקופה האחרונה יוצא לי לגעת בשורדי השואה, יוצא לי לגעת. לצערי, מה לעשות, אנחנו, גם כשמעלים את תוחלת החיים,

לא נשארים לנצח, וכל יום הולכים 40. מ-20 במרס עד 30 ביוני נפטרו 3,530 שורדי שואה, ואנחנו, מחובתנו בבית הזה לאחד כוחות, אופוזיציה וקואליציה, ולתת להם לסיים את חייהם בצורה מכובדת. ולצערי, אני לא חושב שאנחנו עושים הכול בשביל שאכן זה יקרה. אנחנו צריכים לנהל את זה כמו שאנחנו מנהלים מפעל חיים, לקצר זמנים, לקצר לוחות-זמנים, להיות יותר גמישים, כי כל יום שעובר, פחות 40. אלה המספרים. אני אקריא את תשובתו של בנט, שר החינוך: אלי ויזל היה ענק, תיקנתי קצת, דרך אגב, אלי ויזל היה ענק, וחסרונו יורגש לא רק במדינת ישראל ולא רק ליהודי העולם, אלא לכל מי שחופש, חירות ואנושיות היו חשובים לו. כיהודי, כאזרח ישראלי, כחבר כנסת וכשר, אני, בנט, חב לו תודה. ויזל נולד ברומניה למשפחה יהודית שומרת מסורת,

אני הולך לחזור על מה שכל הדוברים, גם חבר הכנסת מאיר כהן וגם יצחק וקנין וגם חיליק בר אמרו,

אנחנו לא מחדדים, אני חוזר בדיוק על המילים שאמרתם, כי הוא הרוויח, הוא היה ענק בזכותו, בזכות העשייה שלו, אז כולנו ציינו שהוא היה ענק. ועובדה, הוא נולד למשפחה יהודית שומרת מסורת והלכה, אך כזו שעודדה אותו ללמוד גם שפות, ספרות, ולהיחשף לעולם שסביבו. במאי 1944, בהיותו בן 16, הנער אלי נשלח יחד עם בני משפחתו למחנה אושוויץ ושובץ לעבודות בכפייה. משם צעד בצעדת המוות אל בוכנוולד, ושם שוחרר בסיום המלחמה. את רוב חייו לאחר השואה הקדיש להנצחת זיכרון ומורשת השואה. הספרים שכתב, הנאומים שנשא ומטרות שקידם, כולם עדות לזוועות שחווה, לרוע האנושי, לצורך להילחם עבור הצדק. ב־1986 הוענק לו פרס נובל לשלום, סמל להכרה בין-לאומית לפועלו. אך ויזל לא ראה בפרס משהו אישי, כי אם מסר עמוק יותר, וכך אמר בנאום קבלת הפרס באוסלו: הכבוד הזה שייך לכל הניצולים וילדיהם, ודרכנו לכל העם היהודי. אמירה זו מדגישה את מה שהפך את אלי ויזל לאדם מיוחד כל כך: הייתה לו יכולת יוצאת דופן לראות בכל אירוע את המשמעות של הדבר כלפי העולם כולו. גם כאשר עסק בפרטים, הוא חשב על הכלל. כאשר סיפר את סיפור חייו, הוא עשה זאת מתוך הבנה שסיפורו הוא סיפורם של רבים שלא מסוגלים להעיד ולשתף. ויזל עסק בתחומים רבים של תיקון עולם, בדגש על מלחמה בלתי מתפשרת נגד אפליה וחוסר צדק. אך אם היה עלי לענות במילה על השאלה: מה או מי היה אלי ויזל, הייתי עונה,

אני מביא דברים בשם אומרם בלי להסס, כי הוא היה מחנך. שר החינוך, הוא היה מחנך. הוא הקדיש את חייו לחינוך אנשים, מתוך לימוד של העבר הוא רצה להשפיע ולעצב את העתיד. הוא הקדיש את חייו לכתיבה, להגות ולעשייה ציבורית. בכל מעשיו בלטו החיבור בין רכיבים יהודיים לבין ידע רחב, זהות פרטיקולרית ושייכות אוניברסלית, שלא רק שלא סתרו זה את זה, אלא השלימו זה את זה. כיהודי, וכשר החינוך ושר התפוצות של מדינת ישראל, אני שם לנגד עיני את אמירתו של ויזל על הצורך לא רק לזכור את שהיה, אלא לפעול ככל יכולתנו עבור עולם טוב יותר בעתיד. כדבריו: "העבר הוא ההווה,

על העתיד עדיין ניתן להשפיע, אלה ששרדו את אושוויץ מטיפים לתקווה, ולא ייאוש". יהי זכרו ברוך. מה אתם מבקשים?

אפשר להסתפק, אבל אם אנחנו רוצים באמת לקיים דיון, אפשר לבקש שיהיה דיון במליאה, שיהיה פתוח, לעשות איזה יום מיוחד לזכרו. אני חושב שהוא ראוי לכל הדבר הזה.

בנאום שלי התייחסתי לזה שצריך להטמיע את השם שלו במערכת החינוך בישראל. על זה אנחנו לא יכולים לקבל החלטה פה.

כדאי להעביר את זה לדיון בוועדת החינוך, ולראות איך מכניסים את זה לסדר-היום של מערכת החינוך בישראל. זה המינימום שנוכל כדי להיות פרקטיים מעבר לעוד נאומים שיגידו בערך אותו דבר על האיש הגדול הזה. אני באמת חושב כך. אני מקבל את עמדתך.

דיון בוועדת החינוך, ושם תוכלו לבקש את מה שאתם רוצים. אני מקווה שכל חברי הכנסת יתמכו בעמדה הזאת.

תודה לשר חיים כץ. דעה נוספת, אני מאפשר לך בגלל חשיבות הנושא הזה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, זכיתי לפגוש את הסופר הגדול אלי ויזל כשהוא הגיע לביקור אצל כבוד קדושת האדמו"ר מבעלז שליט"א, מורי ורבי, דיברתי אתו ושוחחתי אתו. וכמו כל ניצולי השואה וכל שרידי השואה, שעברו ימים קשים ושאלות קשות שנובעות ממוגבלות האדם בכלל, שכל האדם, הרי אין לנו יותר ממה שנתן לנו הבורא, כל היצירה: הדומם,

כל אחד יש לו מה שנתן לו הבורא, לכל אחד יש איזה שכל. גם לדומם יש איזה שכל שהוא חי ומתפתח לפי מה שנתן לו הבורא,

אנחנו מוגבלים לדעת דרכי האלוקים הנסתרות, בפרט במצבים קשים. אבל באותן שנים, זה בשנים האחרונות, שפגשתי את הסופר אלי ויזל, הוא דיבר עם כל הלב על האמונה הגדולה שלו באלוקי ישראל. הוא הצהיר על עצמו שהוא חסיד ויז'ניץ, הוא ישב ושר את השירים של בית-הכנסת ושל בית אבא והוא אמר שהוא מאמין בבורא עולם, הוא מאמין שיש בורא לעולם, שהוא לא מבין אותו,

אבל מה שהוא ראה בשואה, מי שלא היה בשואה, זאת הייתה האנושות. בן-האדם לא היה בשואה. כששאלו אותו איפה היה אלוקים בשואה, הוא אמר: במקום לשאול את השאלה הזאת, אני שואל איפה היה האדם בשואה, אותו לא ראיתי שם. לזכרו ולעילוי נשמתו מצאתי חובה לבוא ולומר שהוא נולד כיהודי מאמין, התחנך כיהודי מאמין ונפטר כיהודי מאמין, גם אם באמצע היו לו תקופות קשות מאוד. יהי זכרו ברוך. תודה לחבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת שֶרָן השכל. שָרֶן השכל.

אני רק רוצה להקריא כמה ציטוטים שקראתי בעמוד של שרית שץ, שהעלתה את הפוסט הזה ביום ראשון, שבאמת מספרים על חייו ועל הרבה דברים שנאמרו היום בדיון עליו. כמה ציטוטים: לא כל הקורבנות היו יהודים, אבל כל היהודים היו קורבנות, כשהאדם כותב על השואה, הוא לא כותב את המילים, הוא נלחם במילים, כי אין מילים לתאר את מה שהקורבנות הרגישו כאשר המוות היה נורמה והחיים היו נס. עוד אחד, כל מי שמטיף היום למוות, מי שמשתמש בטרור מתאבדים, הפגע של המאה הנוכחית, חייבים להעמיד אותו לדין בגין פשעים נגד האנושות ולגנות את מעשיו, אני חושב שיום הכיפורים זה תהליך כפול: אני אסלח לבורא עולם, והוא יסלח לי, ההפך מאהבה אינו שנאה, הוא אדישות. ההפך מאמנות אינו כיעור, הוא אדישות. ההפך מאמונה אינו כפירה, הוא אדישות. וההפך מחיים אינו מוות, הוא אדישות. ואחרון, ספציפית למה שגם מאיר דיבר עליו לפני כן, הטרגדיה של העם היהודי היא שתמיד העדיף לשמוע להבטחות ידידיו במקום להאזין לאיומים של אויביו. יהי זכרו ברוך. תודה לחברת הכנסת שרן השכל. הצבענו?

החלטנו שמעבירים לוועדת החינוך, אז אנחנו נצביע. מי בעד ומי נגד העברה לוועדת החינוך של הכנסת?

עשרה בעד העברה לוועדת החינוך של הכנסת, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת החינוך של הכנסת. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: ההתעללות בבעלי-חיים במסגרת "המשלוחים החיים",

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, ואחריה, חברת הכנסת יעל גרמן. אנחנו רגילים לכך שהשרים עונים בשם שרים אחרים.

שלוש דקות לרשותך. אין שר באולם? מי שיענה בשם שר החקלאות, השר חיים כץ. כהרגלנו בימי רביעי אנחנו מקבלים קול שני,

תודה, אדוני היושב-ראש, אני מצטערת ששר החקלאות לא נמצא כאן, מקהלה, חיים, אני רוצה להגיד משהו. השר חיים כץ, גם כשהוא היה יושב-ראש ועדה הוא היה דומיננטי ביותר.

הקול הראשון והקול השני. אני זוכר שהייתי מנהל פה ישיבות, חמישה-שישה חוקים חיים כץ עולה,

הייתי צריך להשאיר אותו על הדוכן. כנראה גם בתור שר אתה,

אני יכול להגיד משהו על יעל פארן. היא בין אלה שמובילים את כל הנושאים של הסביבה, בגאווה, יחד עם יעל גרמן, ואני הצטרפתי אליהן, אני חושב שהדברים מאוד חשובים.

תודה רבה. אני מקווה שהשר כץ יהיה לנו למזור גם בנושא הזה, אדוני השר. אני אפתח בסיפור שביום שישי פורסם גם בתחקיר ב"ידיעות אחרונות" על תופעה מזעזעת ומעוררות שאט נפש במיוחד, שמכונה בשם הציני "המשלוחים החיים". אוניות מגיעות לארץ, אוניות ענק, אגב, הרבה יותר גדולות מהרוחב של האולם הזה, בגובה של 11 קומות, אני ראיתי אחת מהן, את האונייה "מיסורה", שהגיעה לישראל, לנמל אילת, בחודש מאי האחרון, והיו על סיפונה כ-70,000 בעלי-חיים, 10,000 עגלים בני כחמישה חודשים ו-60,000 טלאים, בערך בני אותו גיל, שכמעט כל החודש האחרון הם נסעו בים כחודש, בצפיפות נוראה, תכף אני אגיע לממדי הצפיפות, כדי שנבין קצת במה מדובר, ובאמת בתנאים מזעזעים. וכל זאת כדי להגיע לכאן, להתפטם עוד מספר מצומצם של חודשים, ולהגיע, כמובן, לשחיטה ולצלחת של הרבה מאוד מהישראלים שצורכים היום בשר טרי, שרובו, בואו נשים את הדברים על השולחן, רובו מגיע לשולחן שלהם בדיוק כך, מהמשלוחים החיים. חלקם מגיעים מאירופה, שזה מסע קצת יותר קצר, לא יותר נעים, אבל מאוסטרליה באמת המשלוחים הם הגדולים ביותר והמסעות הארוכים ביותר, מסע של בין 21 ל-25 ימים, מאוסטרליה הרחוקה.

רק באפריל האחרון ציינתי את האונייה, השבוע כבר הגיעו עוד שתי אוניות, האחרונה רק הבוקר, וזאת האונייה ה-62 שעגנה בנמלי ישראל עם בעלי-חיים מתחילת שנת 2016. ב-2015 היו סך הכול 69 אוניות, אז אולי השנה אנחנו כבר,

נעבור את ה-100 120 אוניות, אני לא יודעת מה התוכניות של היבואנים ושל משרד החקלאות. בשנת 2015 כ-300,000 בעלי-חיים הובלו ככה, עברו פשוט מסע עינויים ארוך על הים כדי להגיע לכאן ולסיים כאן את חייהם. עכשיו, אני באמת שואלת אתכם: תשמעו, אנשים אוכלים, מדינה אוכלת בשר. בשר, בסדר. אבל האם באמת זאת הדרך היחידה להביא בשר לצלחת של אנשים? תראו, משרד החקלאות, יש לו כאן תפקיד. יש לו כאן תפקיד בפיקוח ויש לו כאן את מנגנון הפיצו"ח, המפקחים על כל עניין החי והצומח. אני מצטערת לומר: אני הייתי שם, באונייה, כשמולי מפעילי האונייה הכו את העגלים במקלות, ולאחר מכן גם שמעתי מהווטרינר האוסטרלי שהיה על האונייה שמשתמשים שם בשוקרים חשמליים, שזה מנוגד לחוק, ממש מנוגד לחוק צער בעלי-חיים. ובעצם משרד החקלאות, שתפקידו לפקח על הדברים האלה, לא מונע, לא באמת בא ולא מחיל שום תקנות שמחמירות את הדרישות מהיבואנים למרחב מחיה מינימלי. יש לי רק עוד זמן קצר, ולכן אומר: יש וטרינר אחד שמטפל ב-70,000 חיות. איך וטרינר אחד יכול לטפל ב-70,000 חיות כשהוא על אונייה, אני לא יכולה להבין.

מאות מהם, באונייה הזאת שאני ראיתי, 262 בעלי-חיים פשוט לא סיימו את המסע הזה. השימוש בשוקרים חשמליים, כמו שציינתי, הוא לא חוקי במדינת ישראל, ואני גם יודעת שהוגשו כתבי-אישום בגין השימוש הזה, אבל אני לא יודעת מה קרה אתם.

ואני רוצה פה באמת לומר את הדבר האיום ביותר, השטח שיש לכל בעל-חיים,

משפט אחרון. ממש משפט אחרון, לכל בעל-חיים יש פחות מחצי מטר רבוע, כ-44 סנטימטרים רבועים לעגלים, לטלאים, והם גדולים בהרבה מחצי מטר רבוע. בארץ שטח ההסגר, לפי תקנות משרד החקלאות, שטח בהסגר, שהם חייבים להיות קצת בצפיפות, שמונה עשרה ימים, הוא הרבה יותר מזה, הוא מטר וחצי או 2 מטר רבועים, תלוי לאיזה בעל-חיים. אז מדוע לא להחיל את השטח לפחות המינימלי הזה, שטח מחיה של בעל-חיים? לפחות זה, שלא יתעללו בו כל כך, שהוא צריך להצטופף. הם ירדו מהאונייה כשהם מרוחים בצואה מכף רגל ועד קצות הקרניים. זה היה פשוט מחזה ממש ממש מבעית, עצוב, קשה. אני רוצה לקרוא מעל הבמה הזאת למשרד החקלאות להתחיל להחיל את תקנות צער בעלי-חיים על אותם משלוחים ולעצור את ההתעללות הזאת. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. תעלה חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חברת הכנסת תמר זנדברג. ואם היא לא נמצאת, שרן השכל. אדוני היושב-ראש, בהזדמנות זו באמת תודה רבה, אתה מדבר על כך שאנחנו מקדמים את הנושא, אבל אתה זה שנענה לבקשותינו, ויש לך תמיד לב פתוח ואוזן קשבת,

אז תודה רבה לך. אדוני השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בציטוט, ואני רוצה שתתכוננו, זה מזעזע, אבל ממש מזעזע. הציטוט הוא של ענת רפואה, מראשי ארגון "ישראל נגד משלוחים חיים": "כשירדו העגלים, מייד קלטתי שהם פשוט לא רואים, שהם עיוורים. הם התעוורו מאדי האמוניה של השתן של עצמם ושל 70,000 חבריהם שהיו אתם באונייה שלושה שבועות. לקלגסים שהורידו אותם באלימות מהאונייה בנמל אילת לא היה אכפת. שמונה ימים אחר כך, בהסגר בצופר שבנגב, אי-אפשר שלא לראות שהם גם חולים נורא, הם בקושי נשמו, שלשלו ללא הרף, התקשו לעמוד על הרגליים השבורות שלהם. ישבתי על ערימת" תסלחו לי, "החרא, שבתוכה קבורים עגלים מהמשלוח הקודם, וליוויתי במבטי שלושה עגלים גוססים ומתייסרים עד לרגע מותם.

בשקט רועם, בחוסר אונים משווע, שלהם ושלי. משהו בתוכי

יחד אתם. וידעתי שאסור לוותר, וברור לי שבמאבק הזה נגד משלוחים חיים אנחנו חייבים לנצח". אני חושבת שהעדות המזעזעת הזאת מבטאת בצורה מדויקת את הסבל וההתעללות הכל-כך מיותרים שעוברים עגלים וטלאים במשלוחים חיים, מיותר מבחינת צער בעלי-חיים, מיותר מבחינתנו כבני-אדם. איך אחר כך אפשר לאכול? גם מי שהוא,

לא טבעוני, ונאמר שהוא אפילו אוהב בשר, קרניבור איך הוא יכול לאכול לאחר מכן את הבשר כשהוא יודע שהוא עבר התעללות כזו? אז אני רוצה לפנות מפה גם לשר האוצר, וגם לשר החקלאות, בידיו של שר החקלאות לתקן תקנות שיאפשרו לווטרינרים לעלות ולהפסיק את ההתעללות הזאת, של המשלוחים החיים, במיוחד מאוסטרליה. אבל צריך להבין שככל שמתעללים בבעלי-החיים האלה הם מגיעים פחות בריאים, גם אפשר פחות למכור אותם, סליחה שאני עוברת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, גם לנושא הכלכלי, אבל גם בנושא הכלכלי, צריך להבין, מתים עשרות עגלים וטלאים במסע הזה. זאת אומרת, יש פה גם הפסד כספי, וגם אלה שחולים, לאחר מכן גם, אי-אפשר למכור אותם. אז אם אין לכם נשמה ואם אין לכם לב, ואם לא אכפת לכם מהסבל שהם עוברים, אולי אכפת יהיה לכם מזה שיש פה הפסד כלכלי. כך או כך, צריך להפסיק את ההתעללות. אם אפשר, להפסיק בכלל את המשלוחים החיים. לא נורא, שיביאו בשר לא במשלוחים חיים, או מאירופה, במטוסים. אבל אם כבר מביאים משלוחים חיים, תתקנו תקנות שיפסיקו את ההתעללות הזאת ויביאו לכך שהבשר יגיע והעגלים והטלאים יגיעו בתנאים אנושיים. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. תעלה חברת שרן השכל, ואחריה, תמר זנדברג. שלוש דקות. ואם תצטרכי דקה או יותר, אני אאפשר לך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת,

מהתוכנית להורדת יוקר המחיה, החליט שר האוצר לשעבר יאיר לפיד לבטל את המכס על יבוא עגלים לישראל ועל פתיחת מכסה פטורה ממכס בהיקף של 5,700 טון לייבוא בשר בקר טרי, לא קפוא, טרי, הכול במטרה "לייצר מודעות ולעודד את הציבור לצרוך בשר טרי". המהלך הזה לווה בתמיכה של כ-25 מיליון שקלים בשנה לענף הבקר במרעה ולהסברה בנושא ההבדלים בין שיווק בשר טרי לבשר קפוא. 25 מיליון שקלים. הרי מי שיש לו כסף להוציא על סטייק של עגל צעיר מיובא מאוסטרליה כנראה צריך גם לדעת למה זה יותר טוב מאשר יבוא של בשר קפוא. 25 מיליון שקלים להסברה. נוסף על כך הוקצה תקציב של 45 מיליון שקלים לתמיכה בענף המפטמות, כדי לאפשר להן להסתגל לשינויים בשוק. מה זאת אומרת? מה זה אומר? אנחנו מייבאים ולא מקבלים מסים, המדינה לא מקבלת מסים מהיבוא, ובואו נפצה את אלו שמפסידים בעוד כסף, ב-45 מיליון שקלים. בסופו של דבר, לא רק שבוזבזו מיליוני שקלים, הרפורמה הזו לא הוזילה את מחירי הבשר בשוק ולא הורידה את יוקר המחיה, מחירי הבשר הטרי בשוק עלו ב-6% ביחס למחירם שנה לפני כן. אבל הבעיה האמיתית ברפורמה הזו היא לא בניסיון שלא צלח להוזיל את יוקר המחיה. את זה כבר ידענו מההתחלה, שמענו עוד ססמאות, כמו מע"מ אפס. הבעיה האמיתית היא באכזריות ובהתעללות שנוצרו כתוצאה מהרפורמה הזו. שיטת הייבוא של משלוחים חיים היא בעייתית בפני עצמה. כדי להפוך את הייבוא למשתלם, נדרשים תנאים אכזריים וקיצוניים, אחזיר לך את כל הזמן שאני לוקח לך. וקיצוניים,

אחזיר לך, אני רוצה לומר משהו על מה שאת אומרת.

שאני בין המתנגדים הגדולים לכל הייבוא הגדול הזה, כי אמרתי אז שזה לא יוריד את המחיר.

דרך אגב, בכל הנושאים, זה העלה. שמבטלים בהם את המכסים, זה לא מוריד את המחיר, וזה רק גורם לחקלאים פה, ואני מכיר את כל מגדלי הבקר במדינת ישראל, איזה נזק זה עשה למגדלי הבקר. אז אם אנחנו רוצים, ודרך אגב, גם היום יש מדיניות של ביטול מכסים ויצירת מצב של אחיזת עיניים. ואנחנו מחסלים חקלאים ומחסלים מגדלים. ואת כל ענף הטונה, תבדקו את מפעלי השימורים למיניהם.

לצערי הרב, גם מפטרים עובדים ישראלים, אנחנו נותנים איזו עבודה למישהו אחר. לצערי הרב, מה אגיד,

כנראה שרי האוצר לדורותיהם, בלי להבדיל בין האחד לשני, הולכים על איזה מהלך שהם לא בוחנים לעומק, ובסופו של יום אין הוזלה. אם זה היה מוזיל,

איך אמרה אסתר המלכה? אין הצר שווה בנזק אשר יהיה למלך. אז יש לנו נזק לחקלאים ואין מזה שום הוזלה לצרכן. וקנין, לחקלאים, לחיות, קופת המדינה נפגעת מזה, כי הרי לא מקבלים מזה מכס. ועוד מוציאים עוד מיליוני שקלים כדי לפצות. אז הציבור מפסיד כפול, וגם המחירים עלו בסופו של דבר.

החקלאים, הציבור, כולם מפסידים מהדבר הזה. שיטת הייבוא של משלוחים חיים היא בעייתית, אחזור טיפה אחורה פשוט כדי להשלים את הכול, היא בעייתית בפני עצמה. כדי להפוך את הייבוא למשתלם נדרשים תנאים אכזריים וקיצוניים שלא ראויים לאף יצור חי. לכל עגל על ספינת המשלוחים מוקדש שטח של כחצי מטר. לשם השוואה, התקנות בשטחי ההסגר בישראל מחייבות שטח של לפחות מטר וחצי רבועים לכל עגל. נסו לדמיין את אותו העגל בן ארבעה או חמישה חודשים דחוס עם עוד אלפי עגלים על אונייה שמיטלטלת במשך שלושה שבועות ארוכים, חשוף לתנאי מזג האוויר המשתנים, חי בתוך הצרכים של עצמו, כשבשטח הזעיר של חצי המטר העומד לרשותו הוא אפילו לא מסוגל לרבוץ. וכך הוא עומד על רגליו הצעירות במשך שלושה שבועות ברצף, מחכה לצאת לאוויר הצח ולחלץ את איבריו. ואז הספינה מגיעה לחופי ישראל, העגל הצעיר מוצא ממנה בכוח, תוך שימוש בשוקר חשמלי, כמו שנאמר, שהוא לא חוקי, לא נשאר לו כוח ללכת כבר. עם אגרופים, עם בעיטות, עם דוקרנים שונים, כפי שהתפרסם השבוע בתחקיר של "ידיעות אחרונות". אציין שרבים מהעגלים הללו מתים בדרך כתוצאה מהתנאים הקשים. ב-2013 מתו כמעט 15,000 רק בדרך,

עכשיו אני מבין למה מתפתחים הלווייתנים וכל הכרישים.

הם מקבלים את זה ככה טרי, מה שנקרא בשר טרי. לא, הם גם בסכנת הכחדה, כי גם אותם צדים. הם מגיעים כשהם סובלים ממחלות שונות, עיוורים ופצועים. מה התוצאה של ההתעללות האכזרית הזאת? עלייה של 6% במחירי הבשר הטרי. החוק בישראל מכיר בצורך להגן על בעלי-החיים מפני התאכזרות והתעללות. גם המסורת היהודית אוסרת פגיעה מיותרת,

בבעלי-חיים, צער בעלי-חיים. ואף מחייבת את האדם לדאוג לצורכי בעלי-החיים שברשותו עוד לפני שהוא דואג לעצמו. ביטול המכס על המשלוחים החיים לא הוריד את יוקר המחיה והעלה את מחיר הבשר. הוא גם גרם להתעללות ואכזריות קשה בבעלי-חיים. את הרפורמה הזו יש לשנות, ואם אתם שואלים אותי, לבטל כליל. תחזירו את המשלוחים של הבשר הקפוא ונגמור עם ההתעללות הזו.

תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שרן השכל. דבר אחד שכחת לציין, שהוא ביטל, תעלה חברת הכנסת תמר זנדברג, תאמין לי,

ואחריה, ישיב השר חיים כץ בשם שר החקלאות. לא אמרת את זה. היו זורקים עגלים שעלו במשקל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חייבת להתחיל במילה אישית אליך, באמת כאחד מנציגי החקלאים כאן בכנסת, ובתור מי שחברה בקבוצת חברי כנסת שמייצגים הרבה פעמים את זכויות בעלי-החיים. זה לא הנושא הראשון, ובטח לא האחרון, שהאינטרסים שלנו הם דומים וזהים. יש כאן אינטרס גם לחקלאים ולמשק הישראלי, גם לרווחת וזכויות בעלי-החיים, והאינטרסים האלה, שהיה אפשר לחשוב שהם חזיתיים או מתנגשים זה עם זה, באמת לא בפעם הראשונה אנחנו עומדים ביחד אל מול אינטרסים אחרים, בעיקר כלכליים, ואנחנו אומרים: לא רווחת, את מברכת אותו, הוא לא הפעיל לך את השעון. ואנחנו אומרים: לא, ראית? זה שילוב יפה.

גם אם הייתי מפעיל לה, אני מבטיח לך שהייתי

אני מכיר אותך.

אני אומר לך: אלה דברים בדם, אנחנו לא מבינים מה זה צער בעלי-חיים.

לא רווחת החקלאים והמשפחות הישראליות והישראלים עומדת אל מול רווחת וזכויות בעלי-החיים,

זו באמת לא הפעם הראשונה, ואני בטוחה שגם לא האחרונה.

בתוך צפיפות כזאת הוא לא מגיע לשוקת של המים. נכון. אז באמת, אדוני היושב-ראש, יש להם גם עוצר מים של 48 שעות. כדי לחסוך לא נותנים להם 48 שעות לשתות. כדי שהם ירזו קצת. אני חושבת שהתיאורים כאן על אופיים של מה שמכונה "המשלוחים החיים", גם על-ידי חברותי לפני, גם באותו תחקיר ב"ידיעות אחרונות" של התחקירן אמיר שואן, לא אחזור עליהם, הם מזעזעים והם מצמררים כל מי שנפש ולב לו. למעשה, "המשלוחים החיים" זה בעצם איזה שם מכובס, איזו מילה מולבנת למשלוחי מוות והתעללות. אלה פשוט מסעות בלב ים בתנאים קשים ביותר, עם פריקה קשה ביותר, שלושה שבועות מאוסטרליה, מסעות קצת קצרים יותר מאירופה. רק הבוקר,

הגיעה אונייה נוספת לאילת, השנייה בשלושה ימים, שזו צפיפות מאוד מאוד רבה יחסית לעבר. החודש, חודש יולי, מתוכננות להגיע ארבע אוניות לנמל אילת, כל אחת מהן מכילה בין 50,000 ל-70,000 בעלי-חיים,

שעוברים את התנאים המזוויעים האלה, שפשוט, חברותי לפני אמרו: אולי אפשר, אולי אפשר בלי, אני קובעת בצורה ברורה, שאפשר בהחלט, ולא רק אפשר אלא צריך לבטל את המשלוחים החיים. אין להם מקום. ושום דיבור על יוקר מחיה ועל אספקת בשר למשק, לא מצדיק. לא מצדיק את ההתעללות הזאת, מה גם שלא מדובר על, בטח לא הורדה של יוקר המחיה או של מחירי הבשר, אם כבר אז להפך. אני רוצה להתייחס כאן לעוד נושא שלא דובר עליו, והוא המטרד הבלתי-נסבל לתושבי אילת ולתיירות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מדובר במפגע סביבתי, חברתי ותיירותי, במטרדי זבובים, מטרדי ריח, באותן משאיות. אחרי שהן נפרקות, אחרי שאותם עגלים מסכנים, דלוקי עיניים, מוכים וחבולים, מובלים במשאיות ברחובותיה הראשיים של העיר, שאמורה להיות פנינת התיירות והשער לתיירים מכל העולם. אז ביד האחת אנחנו בונים להם מלונות ועושים קמפיינים לעודד את התיירות, וביד השנייה אנחנו מול הפרצוף שלהם ומול הפרצוף של תושבי אילת מביאים את הזוועה הזו שנוסעת ברחובותיהם. אני רוצה לספר לכם שקיימת קבוצת פעילות של תושבות ותושבי אילת שמתנגדים לדבר הזה מכלל הסיבות שציינו. כי באמת אנחנו חיים במערכת, זה אקו-סיסטם, מערכת אקולוגית: אתה מעוות במקום אחד, נוצרים עיוותים לבעלי-החיים, לסביבה ולבני-האדם בהרבה מאוד מקומות אחרים. ומילה אחרונה לסיום. חבל לי מאוד ששר החקלאות לא נמצא כאן. אדוני שר הרווחה, כיף לך שאתה, כיף לנו שאתה אתך, שאתה אתנו, סליחה, אבל אני באמת חושבת שבין היתר, ואתה תקריא בפנינו את התשובה שנכתבה במשרד החקלאות, אבל בין היתר, הדיאלוג עם משרד החקלאות הוא נקודה חשובה מאוד כאן, מפני שאנחנו והזכירו את זה כאן חברותי לפני, יש תקנות, תקנות הסגר,

שקובעות מה שטח מרחב המחיה שצריך בעל-חיים בהסגר, לפי גיל. ציינה את זה חברתי שרן השכל. המינימום, עד גיל חודשיים, לעגל צעיר, זה מטר וחצי רבועים. ככל שהוא גדל ומתבגר, זה עולה ל-2.5, 3 ואף יותר מטרים רבועים לעגל, או לפרה, או לפר, שהוא כבר מבוגר, בוגר. באוניות האלה מדובר על פחות מחצי מטר רבוע. ולכן, השאלה שלנו מופנית למשרד החקלאות, האם יותקנו תקנות כאלה? האם תיאכף הרווחה המינימלית הזאת על האוניות האלה,

כדי שנוכל למנוע את הסבל הזה ולו במשהו?

אנחנו ניאלץ ללכת לדרכים אחרות, ובהן גם חקיקה, והצעת חוק מונחת על השולחן והבית הזה יידרש לה.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג.

שר הרווחה, בשם שר החקלאות, השר חיים כץ.

אתה לא צריך להרים את היד, אני יודע שאתה באת להביע דעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נושא המשלוחים של בעלי-חיים ממדינות זרות בהחלט נמצא בסדר-היום של משרד החקלאות ובסדר-היום שלי באופן אישי, בשם אורי אריאל, וממתין לדיון בעתירה לבג"ץ. אנחנו מכירים בבעיה ועושים מאמצים רבים לשפר את המצב הקיים, שלחלוטין אינו משביע רצון. עיקר המאמצים הם לייתר את הצורך או לפחות להקטין את הצורך באותם משלוחים, על-ידי הגדלת היבוא של בשר שחוט ומצונן לישראל. במישור הזה משרד החקלאות פועל מול משרדי חקלאות נוספים במדינות אירופה להגדיל את יבוא הבשר המצונן. הגדלת הכמות תקטין בהכרח את משלוחי בעלי-החיים לישראל. נוסף על כך, משרד החקלאות בודק אפשרות, יחד עם משרד הבריאות, להאריך את חיי המדף של הבשר המצונן, כך שתהיה אפשרות לייבא לישראל בשר מצונן גם מדרום-אמריקה. מבחינה חוקית, היכולת של פקחי יחידת הפיצו"ח לממש את הוראות חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים), התשנ"ד 1994, היא מוגבלת. מהתחקיר עולה כי עיקר הסבל נגרם לבעלי-החיים,

במסע בתוך הספינה, ומדובר במעשים שמתחילים מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל וממשיכים לאחר כניסת האונייה לגבולות המדינה. וכשמדובר באונייה זרה, יש בעיה פרוצדורלית המגבילה את החלת הדין הישראלי על כלי תובלה זרים. לפי כללי הדין הבין-לאומי, יש קושי חוקי לגורמי אכיפת החוק לעלות על סיפון אונייה זרה לאכיפת החוק הישראלי ונקיטת הליכים על הסיפון. פקחי יחידת הפיצו"ח מפקחים על קיום הוראות החוק מרגע תחילת הפריקה מהאונייה למשאיות ההובלה אל מקומות ההסגר. הפיקוח על הובלת בעלי-החיים מנמלי ישראל נעשה גם במסגרת ליווי המשלוחים וגם במהלך הפיקוח השוטף על תנאי הובלת בעלי-חיים במשאיות. הטענה כי מפקחי יחידת הפיצו"ח רואים מעשי התעללות אך לא נוקטים צעדים כלשהם אינה נכונה, הפקחים בודקים את תקינות המשאיות הממתינות להובלה עוד לפני תחילת ההובלה, מנחים את הנהגים ואת משגיחי צער בעלי-חיים, שנוכחותם מחויבת על-פי החוק, לתקן את הליקויים טרם תחילת ההובלה. המסקנה מדוחות יחידת הפיצו"ח היא שבכל המקרים שבהם נכחו פקחים, הפריקה וההובלה נעשו בהתאם להנחיות וללא תקלות. עוד עולה מדוחות יחידת הפיצו"ח כי השימוש בשוקר חשמלי נעשה על-ידי צוות האונייה הזרה, שהם נתינים זרים, וכפי שצוין לעיל, בעודם על הספינה אין אפשרות לנקוט הליכים פליליים נגדם. יתרה מזאת, עצם השימוש בשוקר חשמלי לא נאסר בדין הישראלי, האיסור בחוק הוא על התעללות בבעלי-חיים, ושימוש בשוקר חשמלי, אז לפי התשובה,

שנייה,

אולי לא הקראתי בסדר. רק לפי התשובה: אם כך, אין שום אחריות לכל מה שקורה גם בתוך הספינה,

כן, זה מה שהוא אמר. בטח בספינה זרה. בספינה זרה אין לך שום אחריות. אתה לא יכול לשפוט אותם, אתה לא יכול לשפוט את העובדים שם, שהם נתינים זרים. האיסור בחוק הוא על התעללות בבעלי-חיים, ושימוש בשוקר חשמלי ייחשב התעללות בבעל-החיים רק אם נעשה בו שימוש חוזר, זאת אומרת, פעם אחת מותר, זה מה שהוא אומר, אני לא מתווכח. לא יודע, אין לי מושג. אני רק מקריא את מה שהכתיבו לי. שימוש חוזר לא מחויב המציאות ובאופן אל-מידתי על אותו בעל-חיים,

מה שהוא אומר, גם שימוש חוזר הוא חוקי, אם הוא נעשה באופן מידתי.

והכאה במקלות זה חוקי? לא לא, אני מדבר על שוקר חשמלי. שבירת זנבות? אם הוא כותב שזה חוקי, כנראה זה חוקי. הוא לא היה אומר סתם. הוא לא היה אומר סתם. הוא מסתמך בוודאות על החוק.

פקחי יחידת הפיצו"ח, על אף המגבלות החלות עליהם, החרימו כמה שוקרים שנעשה בהם שימוש לא מידתי, מתוך כוונה למנוע סבל נוסף מבעלי-החיים.

מה היית רוצה שנעשה עם זה?

אני צריך לשאול את, אני שואל אותך, אני אגיד לך, אני חושב שצריך להיות דיון בוועדת הכלכלה בנושא הזה, כי בדרך כלל כל נושא החקלאות, בוועדת הכלכלה. זה מה שאני חושב.

על כלכלה?

מקבלים ועדת הכלכלה.

אבל אומר חבר הכנסת אלאלוף שהנושא הזה נדון בוועדת העבודה והרווחה. לא, הוא מדבר על, על הבשר, על הבשר. ואתה מדבר על העינויים. אנחנו מדברים על העינויים של, כל העניין שזה צער בעלי-חיים. זה הדבר המרכזי פה. צער בעלי-חיים זה ועדת החינוך. כל השאר, יאכלו בשר, לא יאכלו בשר,

יעל, ועדת הכלכלה. אם צריך לשנות, אז ועדת הכלכלה. אז ועדת הכלכלה.

בניגוד, מנצל את זכותי, ובניגוד לזה ששר החקלאות ביקש להוריד הצעה זו מסדר-היום, וכשאני רואה את שאר החברים נמצאים פה, ואני יודע בוודאות שאני אפסיד בהצבעה, אני מקבל את ההצעה שלכם להעביר את זה לוועדת הכלכלה. תודה לשר חיים כץ. דעה נוספת, חבר הכנסת דב חנין. דקה מהצד. תודה לך, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני הקשבתי בקשב רב לדברי שר החקלאות שהבאת בפנינו, ואני חייב לומר בצער שהתשובה איננה מספקת. היא איננה מספקת כי ממש אני לא רואה שום צורך וטעם להמתין לעתירה לבג"ץ או להחלטה של בג"ץ בעניין כזה. אני חושב שמה שמתנהל מנוגד לנורמות הישראליות. יכול להיות שברמה הפורמלית למדינת ישראל אין סמכויות לגבי אוניות כאשר הן לא נמצאות בשטח המים הטריטוריאליים של ישראל, אבל ודאי שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך ולשתף פעולה עם דברים שהם מנוגדים לחלוטין לחוק צער בעלי-חיים כפי שהוא קיים אצלנו. אנחנו עוצמים עיניים ואומרים: זה מתרחש מחוץ לגבולותינו, אבל בפועל משתפים פעולה עם דברים איומים ונוראים. יש כאן סבל נורא, ויש גם חלופות, ובתשובתו של השר הוזכרו גם כמה מהחלופות האלה. החלופות האלה, אפשר להפעיל אותן מייד. לא צריך להמשיך להמתין. ממש חבל על כל דקה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו עוברים להצבעה בהתאם לבקשה שהנושא יועבר לוועדת הכלכלה. אני מפעיל את ההצבעה. מי בעד ומי נגד העברת הנושא לוועדת הכלכלה?

11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות הצעה לסדר-היום שהעלה חבר הכנסת חמד עמאר בנושא: החרגת המגזר הדרוזי לעומת שאר מגזרי המיעוטים בקייטנות חינם לכיתות ג' ד'; בעקבות הצעות לסדר-היום שהעלו חברי הכנסת מנואל טרכטנברג, דב חנין ואכרם חסון בנושא: היעדר טיפול במקרי מוות במערכת החינוך, המקרה של א"א ז"ל. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן,

טלי פלוסקוב וחמד עמאר בנושא: 15 ראשי עיר מודיעים כי יש קושי לפתוח את שנת הלימודים הבאה ברשויות המקומיות. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הפער ההולך וגדל בין קצבאות הנכים לשכר המינימום,

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת קארין אלהרר. אחריה, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה להתחיל ולומר,

אני עולה בנושא הזה כל פעם, ואני אמשיך לעלות בנושא הזה. אה, אז את מאמינה שזה לא ייפתר.

אם את אומרת שתעלי עם זה כל פעם אז זה לא ייפתר. עד שזה, עד שזה ייפתר. עד שזה ייפתר אני אמשיך לעלות ולהציף את הנושא הזה, כי הוא נושא חשוב, וגם אם כולם ירצו להתעלם ממנו, אני לא אתן שזה יקרה. אני אתחיל מנתון שבעיני הוא מחפיר. ב-1 באוגוסט 1997 הייתה עלייה בשכר המינימום והשכר עלה ל-2,405.25 שקלים. מאז אותה שנה, לשמחתנו הרבה, שכר המינימום המשיך לעלות. לכל אזרחי מדינת ישראל השכר ימשיך לעלות, וזה מבורך, וגם אני מברכת על כך בדיוק כמו כל האחרים. צריך להתמודד עם יוקר המחיה לפני שבוע הוא עלה ל-4,825 שקלים, ולכן אני כאן. ולכן אני כאן. ובתחילת השנה הבאה הוא יעלה, הוא יעלה ל-5,000 שקלים.

בסדר. והמצב רק מחריף את הבעיה, כי אנחנו אומרים: בדבר הזה אנחנו מעלים ביד אחת, וזה מבורך ואין מי שמתנגד להעלאת שכר המינימום, אבל כשמעלים את שכר המינימום צריך לזכור שיש איזו אוכלוסייה שהשארנו מאחור, האוכלוסייה שנקראת קשישים ונקראת סיעודיים נכים צעירים. מי יממן עבורם את העסקת העובד הסיעודי שהוא, שעות הסיעוד צמודות היום, רק לקשישים, אדוני שר הרווחה.

רק לקשישים. ברכות על ההישג הזה, אבל זה רק לקשישים. מה נגיד לצעירים הסיעודיים? נגיד להם: מצטערים, אין לנו מספיק בשבילכם. מצטערים, תאשפזו את עצמכם במוסדות, ואז אנחנו כמדינה נשלם יותר, וחייכם יהיו חיים פחות טובים, פחות איכותיים. נשלם פחות. ואנחנו נשלם יותר, פחות. לא נשלם להם שעות סיעוד. לא נשלם להם שעות סיעוד, נשלם למוסד. אבל לא כולם נותנים קודים. נו, אז מה אתה מציע, אדוני השר? לתת להם, מחכה לך. לתת להם כלום וחצי?

אז אני לא עונה לך.

אבל לי אין תשובה אחרת. אתה לא עונה לי, אבל בסוף, אדוני השר, את רוצה

אבל, אדוני השר, אני מזכירה לך, שנושא הקצבאות ונושא הנכים הסיעודיים הוא תחת אחריותך, במובן הזה שאתה השר שאחראי למוסד לביטוח לאומי משלם הקצבאות, ואתה זה שנותן להם את המענים ביום-יום. אדוני השר, אתה יודע את זה.

אני לא מתחילה לדבר אפילו על כל אותם נכים, 70,000 נכים שכל ההכנסות שלהם הן בדמותה של קצבת הנכות הכללית, רק אחת, אין יותר קצבאות, שהיא 2,400 שקלים. 70,000 איש, אדוני השר, חיים מ-2,400 שקלים. הם בודדים, הם חיים רק מקצבת הנכות. תראו, אם אנחנו אומרים שיש מינימום לבן-אדם כדי לחיות בכבוד אנושי, אז זה חל על כל בני-האדם. אין בן-אדם שהוא סוג ב'; יש בן-אדם. הגדרנו אותו, צריכים לתת לו מינימום?

איך שכחנו אותם?

איך אנחנו לא דואגים להם? מילא העלייה הייתה נעצרת, שלום, אדוני, מילא העלייה הייתה נעצרת, אבל היא לא נעצרת. היא פשוט לא נעצרת. אז מה נגיד להם? נגיד להם שאין מספיק תקציב בתקציב המדינה? ראינו, שר האוצר מצא מלא כסף, ים כסף הוא מצא. אבל לא להם.

הם לא קולניים מספיק? הם עסוקים ביום-יום שלהם.

להפגנה, זה הסיפור? הם יוצאים, עזבי. צריך הפגנה?

אז אני קוראת מכאן לכל הנכים באשר הם לצאת להפגנה. אם ככה ישיגו תוצאות, בבקשה. בבקשה. אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה בהידברות, אני מאמינה בשכל הישר. ואני מאמינה שגם האנשים שיושבים במשרדים הממשלתיים הם אנשים, קודם כול. אני מאמינה שגם הם מבינים את העניין, שהוא לא קשה להבנה. ולכן,

אני באמת אומרת, מדובר באנשים שהצרכים שלהם,

משפט אחרון. משפט אחרון. מדובר באנשים שהצרכים שלהם לא יותר קטנים ולא שווים לאנשים ללא מוגבלות מאובחנת, אלא גדולים פי-כמה. ולכן, העובדה שאנחנו מותירים אותם מאחור ואומרים, אתם לא תקבלו את ההעלאה, היא בגדר בושה וחרפה. והעניים האלה שהשארנו הם על ראשה של הממשלה.

תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר.

חבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אחריו, חבר הכנסת משה גפני,

נאוה בוקר. כנראה גם היא לא תהיה. ואז אנחנו נשמע את סגן השר בשמחה רבה. שלוש דקות, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אף שכתבתי נאום, אני אוותר עליו. עובדה שהשארתי אותו שם. אני רוצה רק להגיד לכם, כיושב-ראש ועדת הרווחה, ויש לי ממי ללמוד, אם מחברים את שתי המערכות שאנחנו אמורים לפקח עליהן ולחקוק אותן, תנאי עבודה ושירותי רווחה, חייבים לחבר אותן גם בעשייה שלנו. לא יכול להיות שנחפש את הדרך להיטיב עם העובדים החלשים, מוסיפים להם, לא הטבות, תיקוני דרך, כי באמת שכר המינימום, למרות התיקון שיבוא בעוד כמה שבועות, שהוא "מיטיב" אתם, עם העובדים, לא מספיק. שלא נחשוב את זה. כל ההטבות, כולל החופשה, אפשרות של תוספת של שני ימי חופשה, זה לא לוקח בחשבון דבר אחד ויחיד: המעסיקים הבודדים שמעסיקים עובדים שלא למטרות רווח, לשירות היומיומי שלהם, להוצאות שלהם. העסקת העובדים האלה, שרובם זרים, מכבידה גם על ההוצאות הנוספות שיש לנכים. רק 20% מהנכים שמקבלים גם קצבה עובדים. 80% אתקן אותך, תרשי לי, ידידתי היקרה, 20% בלבד עובדים, כל השאר חיים בקושי עם הקצבה שהולכת ונשחקת. היא לא צמודה. אני שמח להיות בקואליציה, אתם יודעים את זה, ואני יודע שתהיה מהפכה רצינית בתקציב 2017,

אפילו קיבלתי הדלפה מבוקרת של סגן השר, שעכשיו הולך לציין את זה. אבל אי-אפשר עוד לחוקק דברים שמיטיבים עם אוכלוסייה ופוגעים באוכלוסייה הכי חלשה, שתנאי חייהם מאוד קשים. ואנחנו לא מספיק מסתכלים על העובדה הזאת ומכבידים עליהם כל הזמן. לא במקרה, אני אומר לכם, המאבק של הנכים הוא אחד הדברים הכי מרגשים, לפחות אותי, תרשו לי להגיד, אבל אני בטוח שרוב חברי הכנסת מתרגשים מזה. האנשים האלה באים לכל דיון, אני מופתע מהמעקב האדיר שלהם אחר הדיונים של הוועדה. אני אומר להם: מה, אתם תעשיינים? אתם ארגוני העסקים הקטנים? איך אתם מגיעים לכל דיון, גם אם הדיון הוא לא עבורכם? אנחנו חוששים שתטילו עלינו הוצאות נוספות של מעביד, כי אנחנו עשינו חוק רע. האנשים הנכים האלה, המוגבלים, החלשים ביותר, הם חייבים להיות המעסיקים של האנשים שבאים לעזור להם בחיים היומיומיים. זה לא אנשים שבאים לעזור להם כדי להרוויח יותר, זה אנשים שבאים לעזור כדי שגם בחופש,

בן-אדם סיעודי שמעסיק עובד זר, בפועל הוא מעסיק.

גם אם חברת כוח-האדם תשלם. אבל לדעתי זה טעות. זה טעות, אני אומר לך, אחרי הניסיון המועט שיש לי. ברגע שהוא צריך

לא רק שזה טעות, תראה, מצד אחד,

כולנו ביחד, דוחפים שאנשי סיעוד יקבלו קצבה בכסף ולא קצבה בעין. כשהם מקבלים קצבה בעין, המעסיק של העובד הזה מקבל את התוספת הנדרשת כדי שהוא ישלם לעובד שהולך לתת את השירות הסיעודי. שים לב, הביטוח הלאומי משלם את השעות או את היום או את כל השירות הסיעודי שהוא מספק, ואני חייב להגיד לך שאתמול היה דיון מרגש,

של הצגת העמדה של הביטוח הלאומי בעניין הנכים. אבל מצד שני, כשהוא נותן קצבה בכסף, ולא בעין, הוא לא מעדכן אותה. הוא מעדכן למעסיקים, לעמותות ולגופים המעסיקים, הוא לא מעסיק אותם. הוא חוסך כסף כשהוא דוחף, הוא דופק פעמיים שם אנשים. מה? זה נתון ריק. יש 3% שלוקחים קצבה בכסף, בסדר, אבל זה גם 3% שסובלים. זה יותר מ-3% שסובלים.

אדוני, כמה זמן אתה עוד צריך? רק תגיד לי, שאני אדע לכוון את עצמי.

אני אסיים, כי חברתי חברת הכנסת קארין אלהרר הסבירה את זה. אני מרגיש רע כיושב-ראש הוועדה, כחבר בקואליציה, להמשיך להיות במצב כזה שאנחנו מצד אחד מיטיבים עם אוכלוסיית העובדים החלשה, אבל מצד שני מכבידים על האוכלוסייה שהיא לא פחות חלשה, ולפעמים מאוד חלשה. לכן אני מבקש, וכפי שאמרתי, אני יודע שיש הצעות בתקציב הבא.

תודה לחבר הכנסת אלי אלאלוף. תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. ישיב להם סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. קשה להיות שר אוצר.

חודש היום. חודש טוב. חודש טוב. תביא בשורות טובות. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, הצעות לסדר-היום בעניין הפער ההולך וגדל בין קצבאות הנכים לשכר המינימום. במקביל להעלאת שכר המינימום, אישר משרד האוצר הגדלה של קצבאות שירותים מיוחדים, בסכום כולל של כ-100 מיליון ש"ח. מתי זה היה? תיקון זה עבר כבר בשנת 2015,

אתם עובדים עלי? זה

שאלת מתי, אמרתי לך. לא, אני מדברת על ההעלאה הנוכחית.

דקה, סבלנות,

אני שמעתי אותך בסבלנות ואפילו לא הפרעתי לך. מה יש לך להפריע לי? אתם צריכים לבלוע הרבה מים. להפריע לי הוא רוצה?

כבר עם העלאת שכר המינימום עודכנו תעריפי גמלת הסיעוד בביטוח הלאומי כך ש-96%, שמקבלים את קצבת הסיעוד כקצבה הניתנת בעין, קבלת שעות סיעוד הביתה, המשיכו לקבל את אותו השירות בדיוק. במקביל, במסגרת התוכנית הכלכלית ל-2016-2015, הציע משרד האוצר תיקון לחוק הביטוח הלאומי המעלה את קצבת הסיעוד במקביל להעלאה בשכר המינימום גם עבור מי שקיבל את הגמלה בכסף, כ-4% ממקבלי הקצבה. זה לא נכון. זה לא נכון.

אלי, הוא ענה לך. גם לאלה בכסף עלה.

רגע, קארין. התשובה היא, חכי, אל תפסיקי אותי באמצע. פרק זה פוצל בכנסת מחוק התוכנית הכלכלית ואושר בקריאה,

לא מתאים לך. ואושר בקריאה שנייה ושלישית במושב הנוכחי של הכנסת.

החל מהחודש הקרוב תגדל קצבת הסיעוד עבור מקבלי הקצבה בכסף. אוקיי? נוסף על כך, במסגרת, מה שהזכיר יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף, במסגרת התקציב הקרוב,

בכוונת משרד האוצר להציע צעדים לסיוע לאנשים עם מוגבלות המקבלים קצבת נכות. בתוכנית הקרובה, בעזרת השם, יהיו צעדים שאני מקווה שיתאימו להצעות שלך. המשך יבוא, מה שנקרא.

עד עכשיו היה טוב, וימשיך להיות טוב. תודה לסגן השר. חברי הכנסת, מה אתם מציעים? ועדת העבודה והרווחה. אני, אחר כך, קודם כול נשאל אותם. ועדת העבודה? זה יועבר אליך לוועדה. עכשיו שיש קורס לערבית מרוקאית, זו ההזדמנות, אני הצעתי. אם הם רוצים מורה, אני מוכן. אני רוצה להגיד שזה נקרא, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הנושא יועבר אליך. דב חנין, דעה נוספת, ומייד נצביע. תודה לך, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר ומכובדי שר הרווחה והשירותים החברתיים, המציאות עכשיו היא בלתי נסבלת. היא באמת בלתי נסבלת. אני שומע נכים ואני פוגש בנכים ובאנשים עם מוגבלות, ואנשים נמצאים במצוקה שרק הלכה והחריפה עקב הצעד החיובי, הראוי, המבורך, שאנחנו קידמנו פה,

של העלאת שכר המינימום. אנחנו לא יכולים להישאר חייבים לאנשים שנמצאים במצוקה הקשה ביותר. אני שמעתי את תשובתו של סגן השר, אבל אני חייב לומר בצער, התשובה הייתה כוללנית מדי, צעדים זה דבר טוב, אבל אנחנו צריכים צעדים קונקרטיים. אנחנו צריכים את אותה מחויבות, אדוני סגן השר. אדוני סגן השר, אני רוצה מכם, ואני פונה אליך בהמון הערכה ובהמון ידידות, בדיוק את המחויבות של השר דרעי ל-30 שקל מינימום, מחויבות חשובה, שתרמה לשינוי הגדול הזה. אתם צריכים לומר את הדברים ברור וחד-משמעי למקבלי הקצבאות: אנחנו לא משאירים אתכם מאחור, אנחנו נעשה את מה שדרוש כדי שגם נכים ואנשים עם מוגבלות במדינת ישראל יוכלו לחיות בכבוד.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו נעבור להצבעה, הצעה לסדר-היום: הפער ההולך וגדל בין קצבאות הנכים לשכר המינימום. מי בעד ומי נגד העברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הצעות לסדר-היום בנושא: רישוי עסקים, רפורמה בסכנה,

ראשון הדוברים,

והמציע השני,

שלוש דקות לכל אחד. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת עודד פורר, שמלווה גם את התהליך הזה, מדברים על רפורמה ברישוי עסקים כבר מ-2007. כמדומני, פעם אחרונה שהסתכלתי, אנחנו היום ב-2016, ומאז 2007 העסק הזה פשוט לא מתקדם. כשליש מהעסקים שהם טעוני רישוי היום,

לפי המידע שיש בידי, שליש מהם אין להם רישיון, ואני לא מניח שאין להם רישיון כי הם רוצים להיות עבריינים. אין להם רישיון, כי הם מבינים, הם לא מצליחים להוציא רישיון. שלא לדבר,

על הסחבת האין-סופית ועל המשמעויות של זה בנתונים המתפרסמים בהשוואות הבין-לאומיות על כמה מסובך לפתוח עסק במדינת ישראל, כי בלתי אפשרי להוציא רישיון.

המרכזיות קשורות בעיקר במשרד הבריאות ובכבאות, אבל גם בשורה ארוכה של תחומים נוספים. אחד הדברים שעליהם דובר ברפורמה הזאת היה פרסום מפרטים אחידים, כדי למנוע את המצב של אי-ודאות, וכל פעם מוסיפים לך תקנים. מתוך כ-200 סוגי עסקים שאמורים לקבל מפרטים, עד היום פרסמו מפרטים רק כעשרה סוגי עסקים. יש גם בעיה עם המפרטים, ולכן אני לא שם את כל יהבי על נושא המפרטים, אבל בוודאי לא יכול להיות, ולאחרונה גם ראינו שמשרד הבריאות ביקש להחריג שורה שלמה של עסקים, שאנחנו לא נתקדם אפילו בצעד הזה שביקשנו עליו, אבל זה לא נגמר שם, ואני כמובן ארצה ואבקש את התמיכה להעביר את זה לדיון בוועדת הכלכלה, כדי שנוכל לראות איפה הרפורמה הזאת תקועה. לא יכול להיות שמ-2007 מדברים על רפורמה ברישוי עסקים, ואנחנו לא מצליחים להתקדם לא עם החלטת הממשלה שדיברה על הקלות מיוחדות לעסקים בשנים הראשונות, דובר על הקלות מיוחדות, רק לאחרונה גם עברה החלטת ממשלה נוספת בעניין, בשלוש שנים הראשונות להקמת עסק, שיכול להיות שחלק מדרישות הרישוי תהיה בהן הקלה, ולא את כל המסמכים יצטרכו מראש.

לפחות שיהיה pre-ruling, שאדם יוכל לדעת מה נדרש ממנו לפני שהוא מקים עסק, ולא אחרי שהוא כבר השקיע מאות-אלפי שקלים או מיליונים בהקמת עסק,

ואז הוא מגלה שיש דרישות שהוא לא ידע עליהן, שמייקרות בעשרות אחוזים או שבכלל מונעות ממנו במקום שבו הוא פתח לקבל רישיון עסק. כל הדבר הזה לא מתקדם, והוא לא מתקדם כיוון שמשרד הפנים צריך לקחת על העניין הזה אחריות רבה יותר ולהציב יעדים ברורים. אז גם הסוגיה של המפרטים לא מתקדמת. אני לא בטוח, דרך אגב, שחזות הכול היא המפרטים, אני לא מבסוט במאה אחוז מכל עניין המפרטים הזה, כי גם המפרטים יכולים דווקא להחמיר, אבל מה שבטוח, שגם עם המפרטים שכן דיברו עליהם, שלפחות נוכל לבדוק אותם, 1. לא מפרסמים אותם, 2. משרד אחרי משרד מבקשים החרגה מהמפרטים האלה. בשורה התחתונה, זה סיוט לפתוח עסק במדינת ישראל. הביורוקרטיה היא בלתי אפשרית. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, כולל שינויים שנדרשים בשלטון המקומי, שיש לו הרבה אחריות על נושא רישוי עסקים, אבל בפועל זה לא קורה כי אין לזה אבא. אנחנו צריכים לקיים על זה דיון נוקב בוועדת הכלכלה או בוועדת הפנים או איפה שנחליט, ולהוציא את העגלה הזאת מהבוץ.

תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן. יעלה חבר הכנסת עודד פורר, ולאחריו ישיב, כמעט חשבתי שכבודו לא פה, אני רגיל למקום הקודם, סגן השר משולם נהרי. שלוש דקות גם לך, חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת,

לעשות עסקים במדינת ישראל זאת משימה לא כל כך פשוטה, ורק לאחרונה אנחנו גם התבשרנו על נתונים לא כל כך טובים בהקשר הזה. זאת אומרת, אנחנו גם נמצאים במקום לא טוב במדד הרגולציה, המקום של ישראל ביחס לאומות האחרות, גם הצמיחה במשק נמצאת בירידה ביחס לשנים קודמות, גם אנחנו רואים את היצוא בצניחה בשנה האחרונה, ויותר מזה, פחות עסקים חדשים נפתחים, ויותר עסקים שלצערי גם נסגרים. וכאילו במין ניתוק בין מה שקורה בשטח לבין מה שקורה בבניין הזה, ויסלחו לי גם חברי בקואליציה, בוועדת שרים לחקיקה, כל שבוע יש עוד הצעת חוק ועוד הצעת חוק שמאושרת, שהיא רק עוד רגולציה ועוד הכבדה, מבלי להביא בחשבון את העסקים ומבלי להביא בחשבון את העצמאים, מתוך רצון להיטיב עם השכירים, שהוא רצון מבורך, אבל צריך לזכור שיש עוד צד במשוואה הזו. כל ההצעות הן ראויות,

אתה יודע כמה רגולציה אני שומע בזמן האחרון?

אני מוסיף לך את הזמן, בנושא של כיבוי אש, בנושא של הארנונות לפי מדידות. אין לך נושא שלא מכבידים על המשק, על אותם עסקים קטנים, על מפעלים, אני לא יודע אם מישהו מודע למאסה הזאת שמורידים על כל המשק הישראלי. בוא נסתכל מה קרה פה בשבועות האחרונים: שישה ימי חופש ביום ראשון, הצעה ראויה, אבל כמובן היא מהכיס של המעסיק, לא מהכיס של המדינה, דמי לידה לאבות, שכירים בלבד, לא לעצמאים. העצמאי יראה את השכיר יוצא לחופשת לידה, לא יוכל לצאת לאותה חופשת לידה, וזה על חשבון המעסיק. עכשיו עברה בוועדת שרים לחקיקה "שעת הנקה" לאבות, הצעת חוק נחמדה, רק אף אחד לא הביא בחשבון שהמשמעות שלה לכל מעסיק לפי שכר ממוצע במשק 5,500 שקל בשנה. נוסיף את זה לכל ההוצאות האחרות, אנחנו אומרים כל הזמן לעסקים: חברים, תממנו ותממנו ותממנו, וממשיכים להטיל עליהם עוד מחויבויות ועוד מחויבויות, ואז כשכבר יש איזו יוזמה מבורכת של אותה רפורמה בעסקים, שלצערי באמת התחילה ב-2007 ואנחנו כבר נמצאים תשע שנים אחרי, אבל יש לה משמעות עצומה מבחינת היכולת של המשק הישראלי לצמוח ולהתפתח, אז אנחנו רואים איך משרדי הממשלה, משרד אחרי משרד, מנסים לקעקע את אותה רפורמה. צריך לזכור שאבן היסוד של הרפורמה הזו, ואני אומר שאני דווקא כן חושב, היא המפרטים האחידים, כי המשמעות של המפרטים האלה היא שיפסיקו לטרטר את מי שרוצה להקים עסק בין רישוי לרישוי, בין איזו רשימה שהיא בלתי סגורה עם ביורוקרטיה, כשאין לו היכולת להתגונן. הרי מה המפרטים האלה אמורים לייצר? הם אמורים לייצר ליזם איזו ודאות. עכשיו, צריך להבין שעסק, בטח עסק חדש, חי בעולם של אי-ודאות, והמטרה של המפרטים האלה היא לייצר לו רשימה סגורה, שתייצר לו ודאות,

התחלתי איזה תהליך, ביצעתי את ה-check list, את אותה רשימה שביקשו ממני, אני בסוף הדרך מקבל את הרישיון. ועכשיו משרד הבריאות, לצערי, כי כמעט בכל פעם שיש עניין של ביורוקרטיה, אנחנו נתקלים במשרד הבריאות,

גם בנושאים אחרים, הוא מבקש להחריג שמונה סוגים של עסקים, ובתוכם גם עסקים שהם רלוונטיים לעסקים קטנים ובינוניים. ואני כאן רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, ואנחנו שני חברי כנסת מהקואליציה,

גם משר הפנים, גם משר האוצר, גם מהממשלה ומראש הממשלה: תתערבו בעניין הזה, קחו את המושכות לידיים, תתחילו להקל על העסקים, תתחילו להקל על היזמים, תתחילו לפרום את אותם קשרים ביורוקרטיים שלא מאפשרים לכלכלה הזו לצמוח, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו עם פחות עסקים, המשמעות היא עם פחות מסים, וכל ההטבות שאנחנו מדברים עליהן כאן כל כך יפה, לא יהיה מאיפה לשלם אותן. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. ישיב סגן שר הפנים משולם נהרי. אדוני היושב בראש, חברי חברי הכנסת, הרפורמה ברישוי העסקים שמקדם משרד הפנים דוגלת בארבעה ערכים:

שקיפות, אחידות ומקצועיות. במסגרת הרפורמה בוצעו, בין היתר, התיקונים האלה: צמצום סוגי העסקים הנדרשים לרישיון עסק לכדי 202 פריטים בלבד, לדוגמה: חנות למכשירי אלקטרוניקה אינה צריכה רישיון כיום, הוארך תוקף הרישיון של חלק מסוגי העסקים, חברי הכנסת גליק, עליזה לביא, אם אפשר לא עם הגב. קוצר משך הזמן עד להנפקת רישיון העסק, כאשר נבנה מסלול מיוחד בשם "היתר מזורז" ליותר מ-30 סוגי העסקים שניתן להנפיק עבורם רישיון עסק בתוך 28 יום, עוד טרם קבלת האישורים ממשרדי הממשלה המוגדרים כנותני האישור. בנוסף, נקבע בתיקון לחוק רישוי עסקים כי יוקמו ועדות השגה, הן בתוך הרשות המקומית והן בתוך המשרדים נותני האישור, כך שבעלי העסקים יוכלו לקבול על סירוב למתן רישיון עסק או על התנאים לקבלתו. זה קורה בפועל או שלא? סוף דבר הכול נשמע, בסוף תשמע את המסקנות ואיפה זה עומד. אני לא אשאיר אותך לוט בערפל, הכול יהיה ברור,

אני אומר שאין. אולם הדובדבן שבקצפת מבחינת הרפורמה ורישוי העסקים, דבר שאתה לא כל כך מסכים אתו, הוא כתיבה ופרסום של מפרטים אחידים. בתיקון נקבע כי משרדי הממשלה, הגנת הסביבה, משטרה, כלכלה, חקלאות, בריאות וכבאות, יכתבו ויפרסמו מפרט לכל סוג עסק שהם מוגדרים בו כנותני אישור. המפרט יכלול את כל הדרישות והתנאים שהמשרד דורש מבעל העסק, כולל ריכוז של תקנות, הנחיות, נהלים וכדומה. המפרטים האחידים נועדו לתקן עיוות מתמשך של שנים והתעמרות בבעל העסק בבואו לקבל רישיון: האי-ודאות שבה בעל העסק נמצא, כי אינו יודע מראש לאילו תנאים יידרש ומה עלותם, עסקים רבים שזה עתה נפתחו אולצו להיסגר עקב דרישות שעלותן מרקיעה שחקים ולא הובאה בחשבון מראש. אי-אחידות בדרישות בין המחוזות השונים,

לדוגמה, בעל רשת חנויות פותח חנות זהה בדיוק מבחינת הגודל, המוצרים וכו', ומקבל מאותו משרד ממשלתי דרישות שונות לחנות שבמחוז חיפה ולחנות שבמחוז המרכז. סתירות בין הדרישות של המשרדים השונים, למשל, הכבאות דורשת פתח מילוט ברוחב מסוים והמשטרה דורשת ברוחב אחר. הוספה ושינוי של הדרישות מעת לעת, בעלי עסקים רבים התלוננו כי לאחר שכבר מילאו את כל הדרישות שהתבקשו, הגיע אליהם הפקיד עם דרישות חדשות. פרסום מפרט אחיד, זה לא רק זה. אני אומר לך, אני שמעתי בזמן האחרון בעלי בתי-מלון שבאים אליהם אחרי שהם כבר עשו את כל הדברים ומבקשים מהם דברים שלא היו במפרט. הוא צריך להשקיע, הוא צריך לשבור, הוא צריך לעשות,

מישהו צריך לחשוב על העלויות האלה, הם לא מסוגלים לעמוד בזה. ואתה יודע, גם עסקים קטנים, אני שומע שבאים אליהם חבר'ה מכיבוי-האש. הם כבר מילאו את כל הבקשות הקודמות שלהם, קיבלו רישיון, ופתאום באים אליהם עם דרישות חדשות. יש פה איזה משהו שנראה לי שמישהו עושה איזה סיבוב על כל בעלי העסקים. אני אומר לך, צריך לבדוק את זה לעומק. מי קובע את ההנחיות האלה? הן לא עוברות דרך הכנסת, שום דבר לא עובר דרכנו. מישהו קובע את ההחלטות האלה, ואני חושב שאין בקרה. יש פה איזה דבר שמישהו צריך להגיד לו, בנושא של כיבוי אש, בזמן האחרון אני שומע תלונות בלי סוף. הכלל אומר שכשאין שוויון ואין אחידות, איש הישר בעיניו יעשה. ועל כן דוגמאות אפשר להביא למכביר, כיוון שכל אחד עושה כיד הדמיון הטובה עליו. פרסום מפרט אחיד לכל סוג עסק מונע את המצבים שתוארו לעיל, בדיוק לפי ארבעה ערכים של הרפורמה: 1. זמינות המידע, המפרט האחיד מפורסם לכל דורש, כך שכל אחד יוכל לדעת מראש אילו תנאים יידרשו ממנו עוד בטרם פתיחת העסק, ותהיה ודאות מראש, 2. שקיפות המידע, המפרט האחיד מסונכרן בין כלל המשרדים נותני השירות לאותו סוג עסק, ובמקרה של סתירה בדרישות מגיעים לפתרון המוסכם על כולם עוד בטרם הפרסום לציבור, 3. אחידות, המפרט האחיד, כשמו כן הוא: אחיד בדרישות בכל הארץ, ללא הבדל מחוז, נפה או רשות, 4. מקצועיות, המכתב האחיד

תוך שיתוף כל הגורמים, ומרגע פרסומו יידרש בעל העסק רק לתנאים הכתובים בו, ולא יתאפשר לכל פקיד להוסיף תנאים על דעת עצמו. עד היום פורסמו ברשומות המדינה 11 מפרטים אחידים. השאר יפורסמו בשש פעימות, כ-30 מפרטים בכל פעימה, במשך השנתיים הבאות, כל ארבעה חודשים, זאת לפי החלטת ממשלה 1007 ליישום הרפורמה ברישוי עסקים. במכתב לשר הבריאות מיום 2 ביוני 2016, יש פה תאריכים, מי אמר?

מ-2007 לא שמעת, אז הנה עכשיו, זה משהו שקשור לחודש, כתב שר הפנים כי הנחה להעלות לדיון בוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים את בקשת משרד הבריאות לתיקון צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג 2013. כמו כן כתב שלאחר קבלת המלצות הוועדה ועמדת החברים בה, ימשיך בבחינת הבקשה. הנושא אכן הועלה לסדר-היום של הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים, שהתקיימה ביום 23 ביוני 2016, ובימים הקרובים יצאו סיכום והמלצות. שר הפנים רואה חשיבות רבה בשימור המפרטים האחידים. על חשיבות הדבר ניתן לעמוד גם מההתגייסות של הארגונים הכלכליים, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, התאחדות בתי-המלון ועוד בעד כתיבת המשרדים, ובימים האחרונים, כנגד בקשת משרד הבריאות לפטור אותם מכתיבת שמונה מפרטים. עם קבלת המלצות הוועדה, תתגבש עמדתו הסופית של שר הפנים בעניין הזה.

תודה לסגן השר משולם נהרי. מה אתם מציעים, חברים?

איזו ועדה אתם רוצים?

פנים. אוקיי, אנחנו נצביע. אדוני, אין התנגדות. אין התנגדות של סגן השר שזה יובא לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד ומי נגד העברת הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה? ההצעה

תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הנושא יועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: קיצוץ בתקציבי השיקום הדתי לאסירים, הצעה לסדר-היום מס' 4246, חבר הכנסת יגאל גואטה.

שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. הצעה רגילה, יש לך עד עשר דקות, אם תקצר זה יהיה יותר טוב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, הנושא שלפנינו הוא אסירים.

אדם שמעד, נשפט, נענש והושת עליו מאסר. מדינת ישראל, כמו המדינות המתוקנות בעולם, השכילה להבין את הדבר הברור מכול, שיש לסייע לאסיר להשתקם להשתקם במטרה לחזור למעגל החיים הנורמטיבי.